הכנסת בדיון ברוויזיות על ההסתייגויות שהוגשו. מה שנקבע על ידי יושב-ראש הוועדה בתיאום עם היועצת המשפטית - - איפה רוטמן? - - תהיה הנמקה מרוכזת עד השעה 04:15. למה? לא, מה זה עד 04:15? למה עד 04:15? שעתיים עוד לא התחילו. לא, בשום פנים ואופן. מ-18 שעות לרדת לשעתיים?

או שמתחילים להצביע עכשיו, גלעד. אין בעיה.

בוא נצביע אז עכשיו מייד. עשינו את זה לפני שבועיים גם. אני עשיתי את זה פה לפני שבועיים ברוויזיות. יש לי טענה בעניין הזה. תהיה הנמקה מרוכזת, ולאחר מכן הצבעות על הרוויזיות.

חבר הכנסת אלקין ביקש לפני תחילת הישיבה, שהוא רוצה שבמסגרת הדיון הזה תבוא גם שגית להציג את זה? לא, לפני שתהיה הנמקה. אנחנו כרגע - - - הנמקה. אני מבקש גם. הדבר הזה נקבע בסופה של הישיבה הקודמת.

לא, לא נקבע שום דבר. אני טענתי טענה והתפזרנו. היושב-ראש אמר את זה, ואמרה את זה גם היועצת המשפטית.

אבל אין לי שום בעיה כרגע שתשמעו את זה שוב.

לא, אני מבקש להתייחס לזה. אני רוצה להגיד שאנחנו חד משמעית מבקשים לפעול לפי התקנון. תקנון הכנסת מאפשר לנמק כל רוויזיה. זה נכון שליושב-ראש יש סמכות להגדיר זמן להנמקה. הוא יכול להגיד שהוא נותן רק דקה להנמקה של כל רוויזיה. זו סמכותו. אנחנו חושבים שצריכים יותר מדקה, אבל דקה זה איזשהו זמן מינימלי. אבל כל רוויזיה צריך לנמק ואחר כך להצביע. לנמק ולהצביע. וזה נכון שלפעמים אם אין מישהו שטוען אחרת, אז הולכים במודלים אחרים. פה יש מי שטוען אחרת, יש תקנון, התקנון הוא זה שמנחה אותנו בבית הזה. ולכן אנחנו דורשים לכבד את התקנון ולעשות את זה לא בצורה מרוכזת, שאחר כך כבר אי-אפשר להבין גם בשונה מהסתייגויות, הסתייגויות לפחות אתה רואה כשאתה מצביע. כמו שכבר דובר בזמן סיום הדיון בוועדת הכנסת, פה אתה מצביע על רוויזיה מס' 322 אין לך מושג למה היא מתייחסת, לאיזה הסתייגויות היא מתייחסת. ולכן אם אין הנמקה, אז ההצבעה של חברי הכנסת היא עיוורת, הם מצביעים פשוט כמו מכונות על המספרים. והמינימום שצריך לתת לחברי הכנסת, זה ההנמקה הזאת, גם אם היא תהיה דקה, לפחות תוכל להגיד על מה הרוויזיה. למה צריך להצביע בעדה? מה ההסתייגויות שהיו? ולכן אני לא רואה שום דרך בחוק כל כך חשוב, גם בתהליך פרוצדורלי שאחר כך יעמוד לביקורת השיפוטית ללא ספק לא רק גופו של החוק אלא גם תהליך פרוצדורלי אני מודיע לכם שאם אתם מונעים מאיתנו את היכולת לנמק כל רוויזיה בנפרד, אנחנו רואים בזה סטייה קשה מתקנון הכנסת, ובכמות כזאת של רוויזיות, מניעת יכולת מאיתנו בכלל להבין על מה אנחנו מצביעים כשאנחנו מצביעים על הרוויזיות. רוויזיה 372 אף אחד פה בחדר לא ידע לאיזה הסתייגויות היא מתייחסת. ואתם גם לא מתכוונים להקריא מחדש מאיפה ההסתייגויות, מאיזה קובץ, מה המספרים שלהן, שחברי הכנסת יוכלו לראות. לכן אם זה הולך להיות בצורה כזאת של מספרי רוויזיות זה מחייב הנמקה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, גם להוסיף. תומכים בדברים של אלקין.

קודם כול אני מבקש לומר, גברתי היועצת המשפטית, שאין מה לגזור מנוהל ההסתייגויות לנושא הרוויזיות. נוהל ההסתייגויות, כפי שניסחתם אותו, ואני העברתי ביקורת מאוד חריפה על כך, שתוך כדי הליך של הכנת החוק הוכנסו עוד מרכיבים לנוהל ההסתייגויות שלא נמצאים בנוהל. ומן הראוי היה שבעניין הזה הייעוץ המשפטי היה עומד על כך שצריך להגיע להסכמה בין האופוזיציה לקואליציה, מכיוון שבסדר, לפעמים כותבים נוהל, אבל לא חושבים בו על כל האפשרויות. לבוא תוך כדי חקיקה ולהודיע לנו שאתם בעצם מצמצמים את מספר ההסתייגויות ב-95% זה מה שקרה כאן. לא קיצצתם את מספר ההסתייגויות ב-50% או ב-66% 95% מההסתייגויות בעצם קוצצו לנו. מ-30,000 הסתייגויות הגענו ל-1,500 הצבעות. וזה נעשה תוך כדי תנועה. ואנחנו מתוך כבוד לייעוץ המשפטי, כמעט הייתי אומר בלית ברירה בסדר, קיבלנו את העניין. עכשיו להוסיף על העניין הזה, ולגזור מנוהל ההסתייגויות את דרך ההצבעה על הרוויזיות יש תקנון. אני לא מכיר נוהל שהוצאתם לגבי ההצבעה על רוויזיות. יש פה 1,500 הצבעות על רוויזיות, או פחות. 1,300. 1,300. אנחנו מעוניינים לנמק ולהצביע. בוודאי לעבור מ-18 שעות של הנמקת הסתייגויות לשעתיים של הנמקת רוויזיות זה פרופורציה לחלוטין לא הגיונית. עכשיו, מכיוון שאני יודע שגברתי היושבת-ראש תתייחס למה שהיה - - - היועצת המשפטית. היועצת המשפטית היושבת-ראש של המחלקה המשפטית של הכנסת תתייחס למה שקרה בכנסות קודמות. יושב-ראש בוחרים. את היועצת המשפטית בוחרים בגוף אחר.

אז אני רוצה להזכיר, דבר ראשון, שבקדנציה הקודמת מספר חברי האופוזיציה בוועדה היה מצומצם ביותר. סיעות שלמות בבית הזה לא טרחו למנות חברים לוועדת החוקה. פה יש שמונה חברי אופוזיציה שבעה, סליחה חברי אופוזיציה, אין מה לגזור גזירה שווה. האופוזיציה בכנסת הקודמת לא טרחה להגיע לוועדת החוקה, למעט חבר הכנסת מקלב, שהיה חבר ועדה, היה כמעט חבר הוועדה היחיד שהגיע בצורה מסודרת. היו עוד נוספים, אבל שהגיעו רק לצורך הצבעה. היו פה סיעות שהיו להם שלושה-ארבעה מקומות, מינו אדם אחד. דבר שני, אפשר לפתוח את הפרוטוקולים, דברים בכהונה הקודמת, בקדנציה הקודמת, נעשו בהסכמות. גם כשהייתה תלונה של חבר אופוזיציה ישבנו, דיברנו, גיבשנו הסכמות, בילינו כאן לילות שלמים על הרבה פחות הסתייגויות ממה שהגיעו. אני לא זוכר מצב שלקחנו אלפי הסתייגויות וכיווצנו אותן, בלי עניין של קבצים עניינים הפעם היחידה שכיווצנו הייתה על פי הנוהל, כשהיו רצפים. אבל המהלכים האוטומטיים האלה היו אפילו פעמים שהיו רצפים של 100 ו-200, והייעוץ המשפטי עמד על זה שנצביע כל 20 הצבעה. למרות שעל פי הנוהל שלכם ברצפים היה אפשר להוריד בהצבעה אחת 200 300 הסתייגויות, הלכנו תמיד למצוא את העניין. לא יהיו על 30,000 הסתייגויות שעתיים הנמקות של רוויזיות. תנהלו איתנו משא ומתן. אחת משתיים: הנוהג פה תמיד היה שזמן הנמקה של רוויזיה זה חצי מהזמן של הסתייגות. ככה עבדנו תמיד. אז פעם הייתה דקה הסתייגות, 30 שניות רוויזיה. ואז אמרנו: אתם רוצים, כדי לא כל 30 שניות לעצור אתכם, תעשו עשר הנמקות ביחד, שלוש, ארבע, חמש דקות. אבל אנחנו לא נשב על 30,000 הסתייגויות לא מספיק שהורדתם אותנו ל-1,500 הצבעות מ-30 - - - 1,375. עכשיו יש 1,375 רוויזיות מ-30,000 הסתייגויות, אתם נותנים לנו שעתיים, כאשר אתם קבעתם 18 שעות? אתם מקצצים את זמן ההנמקה, משאירים לנו פה 12% מזמן הנמקת ההסתייגויות להנמקת רוויזיות? חבר'ה, גברתי, אני רוצה עוד דבר: מדובר בחוק-יסוד, וכן יש רלוונטיות שזו הצעה מטעם הוועדה. מה שאת אמרת אתמול על זה שהקריאה הראשונה מאפסת את העובדה שזו הצעה מטעם הוועדה, אני לא מקבל את זה, מכיוון שההצעה מטעם הוועדה קיצרה הליכים. היא קיצרה הליכים של תסקיר לציבור מול ממשלתי, חובת הנחה, דיון מקדים. אי-אפשר ליהנות מכל העולמות, גם סעיף 80 שדורס את הפרוצדורות של הכנסת, גם לעבור מ-30,000 הסתייגויות ל-1,500 הצבעות, בניגוד למה שכתוב בנוהל שאתם הוצאתם. קיבלנו את זה מתוך כבוד לייעוץ המשפטי. יש גבול ל-abuse שאפשר לעשות כאן לאופוזיציה, כי לשמחה רוטמן לא מתאים לו. Tough luck. מה לעשות? נשב פה גם ביום חמישי ונצביע. אנחנו פה. בינתיים מי שכל הזמן יוצא לו לנופשים זה יושב-ראש הוועדה. אנחנו פה כל הזמן. שיבוא. שמחה, נגמר הזמן לאכול. עכשיו יושבים, עובדים. באופן חריג אני חולקת עליך. הכול בסדר, הוא יכול ללכת לנוח. מי, שמחה? הוא חוזר בכוחות מחודשים. - - - מתגעגע אליי, למרות זאת לילה טוב,

תרצי להתייחס לטענות כבדות המשקל שעולות פה מנציגי האופוזיציה? עוד פעם שמחה הולך? זה פשוט לא ייאמן.

אני רק חייב לומר משפט אחד: גם אסף פרידמן וגם חברי איל, מנהל הוועדה הנוכחי, יאמר את זה. אני רוצה לומר, גברתי היועצת המשפטית, שלמרות שהאופוזיציה החרימה את ועדת החוקה, למרות שבוועדת החוקה היה לי סיכום עם היושב-ראש לשעבר מיקי לוי, אני באתי אליו והוא בא אליי, אמרנו: בוועדת החוקה אין מקום לוויכוח בין אופוזיציה לקואליציה, ואנחנו פה הגענו לתשע נגד שמונה, בניגוד לוועדות אחרות. ממש בתחילת הדרך. עדיין האופוזיציה,

החרימה את ועדת החוקה, כמו את יתר הוועדות. לא עלה בדעתי, ואני לא כמובן פוגע בכבודו של היו"ר המחליף, לא עלה בדעתי שחברי אופוזיציה ישבו פה וינמקו, ואני כיו"ר ועדה לא אשב כאן ואכבד אותם ואשמע אותם. זה פשוט לא היה. לא היה. והיו פה, בני בגין יכול היה הקואליציה, יש פה סימון דוידסון היה פה. לא עלה בדעתי שחברי אופוזיציה ישבו באמצע הלילה וידברו ל"למפה". אני ישבתי כאן שעות. וכשאני רציתי לצאת לשעה אני סגרתי את הדיון. חבר הכנסת גלעד קריב, אני חייבת להגיד לך, ומי שמכיר אותי יודע שאני לא מתבטאת כך, וזה לא בגלל השעה המאוחרת, אבל גם לדבר לשמחה רוטמן זה לדבר ל"למפה". יש בזה משהו. אבל עדיין - - - יש גם חברי כנסת שלא זוכים לדבר ל"למפה", כי הם מוצאים את עצמם בחוץ באופן אוטומטי.

רצית להתייחס? כן, אני רוצה להתייחס ולמחות. באמת ראינו פה בימים האחרונים נדיבות יוצאת דופן ולא מובנת.

הקשבתי בקשב רב.

איזה נדיבות? נדיבות יוצאת דופן, שאני חושב אני לא חושב,

כשאנחנו היינו באופוזיציה ונלחמנו על חוקים מסוימים, לא קיבלנו. אני חוזר אחורה ל-18 שעות נימוק של הסתייגויות.

אני לא זוכר שהיה פרק זמן כזה שאנחנו קיבלנו. הגשתם 27,000 הסתייגויות?

שזה אני חושב שימוש שבאמת לרעה בכלי הפרלמנטרי הזה. זה באמת מספר שהוא בעצם פוגם בכלי הפרלמנטרי לזכות האופוזיציה.

כן, אני מבין שרק התחלתם, אבל עדיין 18 שעות,

שנתת להם, אני חושב שזה באמת חצה כל קו אדום.

אפילו לא רק בזמן שאני פה, גם מסיפורים ששמעתי לפני כן, שלא הייתה אופוזיציה שקיבלה כמות כזו של שעות. יכולנו לפעול לפי התקנון, לנמק בנפרד חוץ מהסדרות. ואני גם לא מבין למה את הנימוק של ההסתייגויות עכשיו את מאפשרת שעתיים אמר לי

יש פה 1,300 - - - אתה רוצה להגיד את המספר? היא אפילו לא רצתה להגיד לי כמה זה היה פעם שעברה. זה בטוח לא היה שעתיים. אתה רק טועה בדבר אחד - - אני לא טועה, אני מדבר עובדות. - - לא היה מספר כזה של הסתייגויות,

ולא הייתה נוכחות של האופוזיציה. אתם החרמתם את הוועדה. בסדר, ראינו את ההסתייגויות. הכמות של ההסתייגויות לא הופך את זה לצודק יותר. גם בוועדה לבחירת שופטים, אני הייתי פה - - - אתם החרמתם. אתה - - - שימוש לרעה. אתם הורסים את הכלי הזה, ההפך.

אני רוצה לסיים. אז אני חושב שכל התהליך של החקיקה, שגית,

מאיזה סיבה ולמה, כי אנחנו לא קיבלנו את כמות השעות האלו, ולמה פה פעם אחר פעם את מאפשרת לאופוזיציה בנדיבות יתר עם ה-18 שעות.

בממשלה הקודמת לא חשבתם איך לעצור את הדמוקרטיה ולהרוס את המדינה, מן הסתם. תאמרי לי על מה אתם מדברים? אני ישבתי פה, שמעתי ארבע שעות מונולוג של איתמר בן גביר. פרוצדורלית לא הגשתם 27,000 הסתייגויות.

כנראה שזה לא היה מספיק. היה צריך קצת יותר. רגע, אל סיימתי. אני רוצה לסכם. זה התחיל ב-18 שעות נימוק, שזה לא פרופורציונלי. זה בכמות ההצבעות שנתת להם. ועכשיו שעתיים, שאני באמת לא מבין על מה שעתיים של נימוק. גם אנחנו עשינו מרוכזות, ולא קיבלנו שעתיים. אפשר גם בכלל לא להצביע. אפשר פשוט להחליט שאין רוויזיות. רעיון לא רע. גברתי היועצת המשפטית, כן. אז ראשית, אני אתייחס לטענה של חבר הכנסת אלקין, אמרת שיש תקנון, ואתה מבקש שנפעל לפי התקנון. אז מעבר לזה שאני חושבת שסעיף 115 הוא אחד הסעיפים הרכים יותר בתקנון, שמאפשר שיקול דעת יחסית רכב ליושב-ראש הוועדה, ובהחלט אני לא רואה בו חובת הנמקה ייחודית לכל חבר כנסת ביחס לכל רוויזיה. כפי שציינת, יש גם איזשהו נוהג שנהג בוועדה הזאת באופן קבוע ורציף לאורך השנים, גם במשך כנסות קודמות, שכאשר יש מספר רב של רביזיות ביחס להסתייגויות, ההנמקה נעשית באופן מרוכז. זה נהג כך גם בכנסת הקודמת במספר הזדמנויות, לרבות בדיונים על הצעת חוק-יסוד, וההנמקה הייתה פה מרוכזת. היה מישהו שביקש לפעול לפי התקנון?

בדקנו תקדימים, וכן, היו מקרים שביקשו. לא ביקשו לפי תקנון, אבל התנגדו להנמקה מרוכזת, בדיוק כפי שאתם מתנגדים להנמקה מרוכזת. יש סעיף מפורש, 115(ו)(1).

אני מסתכלת עליו ממש עכשיו, הוא מנוסח באופן רך מאוד, שעדיין מתיר שיקול דעת ליושב-ראש. "מי שהגיש בקשה לדיון מחדש ישתתף בישיבת הוועדה - - - והוא רשאי לנמק את הבקשה". לא כתוב שהוא רשאי לנמק כל בקשה לרוויזיה. ואני רוצה לומר עוד שני דברים בהקשר הזה. לפי התקנון אפשר גם לטעון טענת נושא חדש על 27,500 נושאים חדשים שהן הסתייגויות, ובהצבעה אחת בוועדת הכנסת לקבוע שזה נושא חדש. למה בהצבעה אחת? כי כך אפשר גם לפי התקנון. אם קוראים את התקנון כך ביחס לרוויזיות, ניתן לקרוא את אותו הדבר ביחס לנושא חדש. הסיבה שזה לא קורה בוועדת הכנסת נובעת משני עניינים: העניין האחד הוא הפרשנות שאני נתתי בנושא הזה, הנחיה שלי מהכנסת הזאת; והסיבה השנייה היא נוהל ונוהג שנוהג כאן במשך הכנסות, ולכן הדבר הזה לא נעשה. השעתיים נקבעו באמת יחסית לא יודעת, לא הייתי אומרת ברוחב לב אני חושבת שמדובר בזמן שהוא יחסית מאוזן, כשאנחנו מדברים על הצעת חוק הוועדה להרכב שופטים שהייתה כאן, לכ-1,000 הסתייגויות במקור רצו לתת שעה הנמקה מרוכזת, בסופו של דבר ניתנה שעה וחצי. אני חושבת שכאן מדובר בהצעה בת סעיף אחד, אומנם הגשתם מספר הסתייגויות גבוה יותר, ועדיין שעתיים מבטא זמן שהוא בעיניי סביר, ביחס מידתי ביחס למספר ההסתייגויות, ומבטא איזשהו הסדר מאוזן. לגבי העניין של חוסר הבנה על מה מצביעים כשמצביעים על מספרי רוויזיה. כשזה מנותק מההנמקה. גם אנחנו הצבענו ככה. אז גם זה דבר שנהוג לאורך השנים בוועדות. צריך גם להבין, שאך לפני רגע הייתה כאן הצבעה ביחס להסתייגויות, וצריך להבין שלצד המילה סבירות, שאולי עוד מעט לא נוכל להשתמש בה ובעילת הסבירות אם ההצעה הזו תעבור, ישנן עילות אחרות שקיימות, והן מתייחסות לשימוש לרעה, לשימוש מופרז, לשרירותיות. אל תעלי אותן, מחשש שיבטלו גם אותן. כן. אני אגיד: כי ברגע שאתה מגיש 27,500 הסתייגויות, מספר באמת תקדימי, מספר שיא.

אנחנו בדיון הזה. אבל הרוויזיות נובעות גם ממספר ההסתייגויות שהוצבעו כאן. שמונה וחצי שניות פר רוויזיה זה נשמע הגיוני? אבל הרוויזיה משמשת אתכם גם כאן לפיליבסטר, שזה בסדר. זה כלי פרלמנטרי לגיטימי. נכון. ובתמורה לו אתם מקבלים שעתיים נוספות בשעת לילה מאוחרת. אני מקבלת את דברי היועצת המשפטית - - - לא,

זה הקואליציה מקבלת שעתיים לישון. שמענו את היועצת המשפטית - - - שנייה. אני רוצה להתייחס לנקודה אחרונה, שגית צורת ההצבעה. ברגע שההנמקה היא לא צמודה, באמת אין שום דרך לדעת בכזאת כמות. ואי-אפשר שחברי כנסת יצביעו בלי שום הבנה על איזה רוויזיה הם מצביעים.

אבל זה ברור שזה בא מאותו דבר, שהגישו 27,000, אז אין דרך לדעת. אחד תלוי בשני.

לא, ב-27,000 אין. אנחנו עכשיו עשינו הצבעה - - - אם אי-אפשר לקרוא 27,000. אין 27,000. בעקבות הנחיה של שגית, שלא אהבנו אותה וביקשנו לעשות את זה על כל הסתייגות, אבל אנחנו ירדנו ל-1,375 הצבעות. וב-1,375 הצבעות רק הלילה עשינו פה תהליך, שהיו לנו טענות בשלבים מסוימים שלו לגבי המהירות, ברגע שהעברתם את זה לייעוץ המשפטי זה הסתדר. ואז ידענו על מה אנחנו מצביעים. זה נכון שהיה צורך לקרוא את זה מהר והיו הרבה מגבלות, אבל לפחות איזושהי יכולת להבין על מה אתה מצביע הייתה. ברגע שאנחנו נצביע על רוויזיות לפי מספרים, וזה לא צמוד הנמקה, אין שום דבר לדעת. אבל כך נעשה לאורך שנים בכל הוועדות כאשר מדובר היה ברוויזיות.

יכול להיות שלחברי הכנסת לא היה אכפת. עכשיו, לנו אכפת על מה אנחנו מצביעים. ולכן אנחנו מבקשים, אם הולכים להסדר הזה, שאנחנו מתנגדים לו מכול וכול, ואנחנו חושבים שצריכים לנמק, אבל אם הולכים להסדר הזה של הנמקה מרוכזת, אני מבקש ודורש שבהצבעה יגידו בכל הצבעה על מה הרוויזיה, כי אי-אפשר אחרת. או שתיתנו לנו לנמק בסמוך, או שתכריזו על מה מצביעים, כי זו כבר לא רק סוגיה כמה זמן ניתן לנו לשכנע, אלא זו כבר סוגיה של יכולת של חברי הכנסת להבין על מה מצביעים, וזו כבר פגיעה מאוד מהותית בכל הליך החקיקה. ואני מבטיח לך שאם זה ילך אחרת, לא יהיה פה אחד שידע על מה הוא הצביע.

כשיגידו לו אנחנו מצביעים על רוויזיה - - - טליה, יש לכם רישום של מספרי הרוויזיות ביחס למספר ההסתייגויות שעליהם הוגשה הרוויזיה? כן, יש את זה בקובץ.

והקובץ הזה נמצא אצל חברי הכנסת? זאת אומרת, הם רואים על המסך את הקובץ הזה. אז כשאת מקריאה את מספר הרוויזיה תאמרי ביחס לאיזה מספר הסתייגות היא מתייחסת, בסדר?

איזה סיעה - - - לא צריך איזה סיעה. מספר הסתייגות. ההסתייגויות גם היו ממוספרות. לא, ההסתייגויות הן לפי קבצים של הסיעות. אבל קבצים, כן.

לכן זה איזה סיעה. זה יהיה או הקובץ הגדול, הסתייגויות מכך עד כך.

אי-אפשר להתעלם מהעובדה שהשיטה הזו, שבה אתם

יש גבול לכמה דברים אפשר לכפות על האופוזיציה. אין פה חברי קואליציה. הסיפור הוא לא רק עיכוב ההצבעה. הנושא של הסתייגויות ורוויזיות זה לא רק פיליבסטר. את מתעקשת על זמן מקובץ בבקשה, תביאו את חברי הקואליציה, נעשה הנמקות - - - אני לא חושבת שזה מכווץ. אני באמת חושבת שזה זמן הוגן מאוד.

אז אנחנו רוצים לא מרוכז. תביאו עכשיו את הקואליציה, יהיו רוויזיות, אנחנו נחשב כמה רוויזיות אנחנו יכולים לנמק ל-120 דקות. אבל אנחנו רוצים הצבעות עכשיו. אני רוצה רגע רק לחזק את הדברים של היועצת המשפטית - - אנחנו רוצים להצביע עכשיו. רגע, חבר הכנסת קריב. תודה. - - שדיברה על כך שבמשך שנים היה נוהג, והיא דיברה כאן על עניינים שהם חסרי תקדים, גם מבחינת ההיקפים של ההסתייגויות, ובכלל הדרישה הזאת לעשות את זה כסעיף סעיף. ואני מסכימה איתך, שכל מה שקורה כאן בכלל הוא חסר תקדים. במשך 75 שנה בנו כאן מדינה, לא מוטטו אותה. והחוק הזה שמובא כאן הוא חסר תקדים בהיבט הזה שהוא בא לשנות משטר במדינת ישראל.

- - - ולכן מכאן נגזרים כל האלמנטים חסרי התקדים, כמו מספר ההסתייגויות, כמו הרצון שלנו לנמק סעיף סעיף וכו', וצריך להתייחס לזה. סיטואציה חסרת תקדים, וההתנהלות צריכה להיות חסרת תקדים, מה לעשות. טייבי, אז תודיעי גם לחברי הקואליציה. מכיוון שהיועצת המשפטית אמרה את עמדתה, האופוזיציה אמרה את עמדתה, אנחנו נתחיל את ההצבעות על ההסתייגויות בשעה 02:50. מה 02:50? לא, אנחנו רוצים לנמק שעתיים. אז יש לכם עכשיו שעתיים עד 04:44. סליחה, נתחיל את ההצבעה על ההסתייגויות בשעה 04:50. טעות שלי. בשעה 04:50 יתחילו ההצבעות על ההסתייגויות. מרגע זה עד 04:50 - - - לא, בצורה, כמו שסוכם.

שמתייחס לאיזה קובץ. מספר - - - לאיזה קובץ ואיזה מספרי הסתייגויות זה בתוך הקובץ. לא, שורה בקובץ. זה מה ששגית אמרה.

שורה בקובץ. כשנצביע נגיד את זה. לא, זה מאוד משמעותי, מה שהוא אמר עכשיו. אני הבנתי למה הוא מתעקש, ואני מבין גם למה אני מתעקש. כשאני אומר: אני נמצא בקובץ של יש עתיד, הסתייגות 1, אז הוא מבקש שאני אגיד: הסתייגות 1, שזה אומר - - - לא, לא. היא אומרת את מספר הרוויזיה למספר ההסתייגות. את מספר הקובץ היא אומרת קודם אנחנו כרגע בקובץ של המחנה הממלכתי, ואז היא תאמר את מספר הרוויזיה למספר ההסתייגות.

מסיימת את הקובץ של המחנה הממלכתי, עוברת לקובץ הבא. מה זה מספר ההסתייגות? הסתייגות מ-320 עד - - - לא. שגית, זה קריטי. ברור. זה מספר ההסתייגות.

מספר ההסתייגות, רוויזיה להסתייגות מ-320 340. אין בעיה. סגור. האופוזיציה מתכבדת להודיע מי הדובר הראשון

אתה מסתכל עליי?

רק שאלה: אם הם מפסיקים במסגרת השעתיים לדבר, אתה מתחיל בהצבעות? אני עושה הצבעות בשעה 04:50. אם הם מפסיקים לדבר עוד חמש דקות. כן, למה לא? אם אתם מחליטים להפסיק, אז הוא יכול להקדים. אם מפסיקים את ההנמקה.

מה שתגיד, יושב-ראש הקואליציה. אופיר, בוא נגיד ככה: אם יש לי רוב אני אעשה הצבעה,

רגע, הם עלו למעלה, הייתה שם הצבעה. בסדר, כרגע זה הנמקה. טוב, מה אנחנו מנמקים? את מנמקת עכשיו את ה-27,000 הסתייגויות, תתחילי מהראשונה. יש לך 27,000 הסתייגויות, תתחילי מהראשונה. עכשיו ברצינות: אתם רוצים לקבוע סדר דוברים? איך אתם רוצים לעשות את זה? תכף הם יבואו. הם עלו פשוט למעלה להצביע. אנחנו נסתדר. האופוזיציה תסתדר. אין בעיה. בבקשה. אוקיי. אני רוצה לחזק את ידיהם של כל המוחים והמוחות שבדרכם מתל אביב לירושלים, שנלחמים בכל הכאוס הזה. רגע, יש פה המון רעש.

ומגיע להם את הכבוד הראוי.

וזה לא נחשב בתוך השעתיים. רבותיי, התייעצויות בחוץ, שקט פה.

אני חוזרת על דבריי, שאנחנו בכנסת ישראל מחזקים את המוחים והמוחות שבדרכם לכאן מתל אביב, עושים עלייה לירושלים, מתוך כאב עצום, על מנת לעצור את החקיקה הדורסנית, ההרסנית, הפוגענית, שעלולה בסופו של יום להפוך את מדינת ישראל למדינה דיקטטורית. ואנחנו פה מודיעים להם, שאנחנו, חברי הכנסת, האופוזיציה, פועלים בכל דרך על מנת לעצור בכל הכלים הפרלמנטריים. אנחנו מחזקים אותם, מודים להם, ואנחנו ננצח.

יפעת, רוצה לומר כמה מילים לאומה?

אנחנו לא עושים הנמקה בהצבעה. דבי יקרה, דברי 20 דקות. טוב, חבריי היקרים, אז אחרי שבאמת חיזקתי את הציבור הרחב שבדרכו לכאן ומתפזר בכל המדינה בהפגנות, אני עדיין משתאה היכן ראש הממשלה שנכנס לאירוע. מהרגע שהוא נכנס לאירוע אנחנו רואים פה אירועים מסוג אחר אירועים יותר דורסניים, יותר פוגעניים. אני רוצה לספר על העובדה שאתה מסתובב בהפגנות, ואתה פוגש אנשים וילדים, נערים ונערות. גברתי וחברתי, סליחה שאני קוטע. אני רק רוצה לציין לפרוטוקול, כדי שיהיה תיעוד, שבזמן שאת מדברת, חבר הכנסת פינדרוס,

לומד תורה, שזה דבר חשוב בפני עצמו, אבל בהינתן זה שאין פה אף אחד מהקואליציה, אפילו היושב-ראש המחליף, לא הקבוע, כי רוטמן הלך לישון, לא מעניין אותו מה יש לחצי העם לומר. מתי עניין אותו? אני עדיין ממתין שהיא תנמק את הרוויזיה. היא בינתיים מדברת על המוחות והמוחים. מעניין אם מבחינת הערך הגדול של לימוד תורה, מה שכרו של לימוד תורה שנעשה תוך כדי הפגנת חוסר כבוד לזולת שמדבר אל יו"ר הוועדה. לזולת, או במקרה שיש כאן אישה שמדברת. אני צריכה להבין את הנושא, להתעמק בו. ניחא היה יושב פה עוד חבר קואליציה, אז היינו יכולים לומר, שכמו שאנחנו עושים תורנות מי מדבר, הקואליציה עושה תורנות מי מקשיב. אבל יש פה אדם אחד מהקואליציה, והוא לא מקשיב. אני מסכימה איתך. אני חושבת שזה לא - - - דרך ארץ קדמה לתורה. מה שנחמד זה שאתה חושב שכשהם פה הם מקשיבים. זו הנחת יסוד שגויה. חבר הכנסת רוטמן הלך לנוח. הלב הטוב שלו, לעזור לה, שהיא לא תכננה לדבר 20 דקות, איך להעביר את הזמן. הלב הטוב שלו, איך הוא עוזר לה. זה מפעים בהחלט, אני חייב לומר לך. איש לאחיו יאמר חזק. אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת קריב, אני לא קריאה ולימוד תורה, וכמה פרשיות בערב.

אבל בטח ובטח כשאנחנו מתכנסים. גם לי היה מתאים עכשיו איזה פרק תהילים, איזה פרק תחינה לאל למעלה בתקופת בין המצרים לקראת תשעה באב.

לפחות כשהייתי ילדה אמרו לי, שהתקופה של תשעה באב היא תקופה מאוד מסוכנת אסור ללכת לים, יש דברים לא טובים שקורים.

ואני לא חושבת שחשתי כמה זה נכון על מה שקורה עכשיו. אז נכון שאין לנו בית שלישי, אבל בהחלט זה חורבן של בית שלישי כאן.

הבית הזה זו המדינה הזו, זו הכנסת. חברי קריב,

או שאתה מנהל דיאלוג, מנסה להרגיע את פינדרוס? איזה דיאלוג? אפשר לנהל דיאלוג? ניהלנו איתם דיאלוג בעניין - - - את יודעת כמה סמלי - - סימבולי. ממש. - - ערב ראש חודש אב, כשאנחנו יודעים מה קורה בתשעת הימים. וזה הזמן שבו אנחנו דנים על החוק ומצביעים. ומחר, שזה א' באב, הוועדה הזאת תסגור בעצם את הסיפור הזה, ואפרופו חורבן בית זה לגמרי חורבן בית גרסת 2023, תשפ"ג. ואתה יודע מה, חבר הכנסת פינדרוס? אני באמת מתפללת בליבי -אמיתי עכשיו שיהיה איזה נס שיעצור את הדבר הזה.

כי אני רואה את האנשים בחוץ, אני רואה את המדינה שלנו בוערת. רואים את הבתים שלנו. ומישהו צריך להציל את המדינה הזאת. ולא היה קורה כלום אם היו עוצרים שנייה. אתם מדברים על זה שבאתם לכאן לארבע שנים. אז מה היה יצא לכם - - - חסר עבודה בארבע שנים? מה היה קורה אם היו אומרים: רגע, המדינה שלנו חשובה לנו מספיק, העם שלנו יותר חשוב מכל דבר אחר, בואו נעצור, נדבר. אז נעשה את זה במושב הבא. מה הבעיה? מי ממהר פה כל כך הרבה? ואנשים משלמים, באמת, בנפש שלהם.

במקום לקיים שגרת חיים במדינת ישראל, ללכת לעבוד,

לפרנס את הבית, להיות עם הילדים שלהם, אנשים נלחמים ברחובות. עומדים בשמש הקופחת.

28 שבועות זה לא משהו שהוא ארעי, וזה בטוח לא מה שהם היו רוצים. אני גדלתי בתוך סביבה, כל הילדות שלי היו לנו חיים עשירים, חיינו את הדברים הפשוטים. היום אנשים נלחמים על החיים שלהם פה. ומרגיש לי שאף אחד בכלל לא מבין מה גודל האירוע, את אף אחד זה לא באמת מעניין. ממתי אנשים ידעו מי אלה הפוליטיקאים, מי אלה שנמצאים כאן, מה קורה בכל דקה בכנסת. ערוץ 99 הפך להיות מסך הבית שם, שומר מסך מרוב שאנשים מוטרדים. ופה כולם כאילו באיזשהו אמוק, אחוזי טירוף, נמצאים רק בתוך ה-zone שלהם, ממוקדים במטרה הזו. מה קרה? יש פה מדינה בחוץ, חבר'ה. אז לא תהיה עילת סבירות, אבל נשרפת לנו המדינה. ובאמת, ממך אני מחזיקה. אני יודעת שלא אתה פה אחראי על הכול, אבל אני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו נמצאים בתשעת הימים הנוראים, והם נוראים, צריך שיקרה פה איזה נס, ומישהו יגיד: חברים, הבית שלנו, הבית היהודי שלנו הוא מעל הכול. והלוואי שזה תהיה אתה או מישהו מהאנשים שנמצאים כאן. לדאבוני, בשבוע הבא כבר יהיה גם את צום האבל. וזה כל כך מטריד, שהצום הזה לא יקבל משמעות נוספת.

ממחר לפחות, על פי המסורת אצלנו, אנחנו מפסיקים לאכול בשר למשך השבוע. זה כבר התחיל היום משקיעת החמה. כן, בסדר, היום. כך שבאמת ובתמים יש תחושה שיש גם סמלים ואותות, ואנשים שמאמינים גם יכולים לראות מה קורה במדינה. הבאתם הצעת חוק מטורפת. אנחנו משלמים בנפש. אפשר לעבור ולחזור להיסטוריה, מה קרה מהרגע שהממשלה הזו שמה את החוק הזה, וקשה לי לומר את זה, אבל יש לי תחושה שאנחנו משלמים, שהרמזים הם מאוד ברורים, מאוד ברורים. אפשר לראות גם המון רבנים,

שאנחנו נפרדים מהם. והחשש שלי, שאולי מישהו שם למעלה מאותת לכם: תפסיקו, תיכנסו לשפיות,

אנחנו סך הכול רוצים להמשיך את חיינו. יש לכם ארבע שנים. אבל מה שאתם עושים זה להגיד כזה דבר: בואו נרפד את עצמנו, שאף אחד לא יוכל להחליט עבורנו, נעשה את המינויים שאנחנו רוצים, ובארבע שנים, בתקווה שזה יישאר ארבע שנים, כי במסגרת החקיקה גם תחליטו שזה עשר שנים, בואו ניקח קח כפי יכולתך, כמו מנות הפלאפל. אז תעצרו את זה. - - - זה יסתיים לפני כן, אחרת בארבע שנים לא תישאר פה מדינה,

בעוד כמה חודשים לא תישאר פה מדינה אם זה ימשיך ככה. אני שמעתי את הביקורת על הרופאים שהחליטו להשבית מחר שביתת חירום של שעתיים. אתה לא יודע מה רוצים מהם. הם הגיעו לכאן, עמדו בשער והתריעו: אנחנו לא נוכל לספק שירות רפואי בסטנדרטים שאנחנו רוצים. בריאות הציבור תיפגע אם עילת הסבירות תבוטל. הם עמדו בשער והתריעו, ואתם התעלמתם מהם.

לא נוהל דיון אחד בממשלה על ההשלכות של ביטול עילת הסבירות על בריאות הציבור. אחד לא נוהל. למה, נוהל איזה דיון בממשלה על ביטול עילת עבירות? לא נוהל לא בממשלה, לא בסיעת הליכוד. כשכבר חברי הכנסת שם רעשו וגעשו ורצו לדון בזה, אז ביטלו להם את ישיבת הסיעה. אף אחד לא דן בזה. אתמול פורסם ראיון של אמיר אוחנה אצל רוני קובן.

והוא אמר את זה. הוא שמע את כמונו. והוא אמר: אני שמעתי את זה בטלוויזיה,

מה שאנחנו כן יודעים, חבר הכנסת פינדרוס, זה שהסקרים בעם הם חד-חד-משמעיים, שרוב הציבור בישראל מתנגד לרפורמה שאתם קוראים לה רפורמה להפיכה המשטרית, על כל הרוחב שלה, על כל העומק שלה, על העובדה שהיא מבוצעת באופן חד-צדדי, בדורסנות, בחיפזון. עכשיו, אף אחד לא חולק, חברים, שניצחתם בבחירות. קיבלתם מנדט לנהל את המדינה. יש לכם מנדט לנהל את המדינה. אין לכם מנדט לשנות את יסודות המשטר של מדינת ישראל, לשנות את כללי המשחק, ולעשות את זה בצורה חד-צדדית, בדורסנות, במחיקת חצי מהעם, בביטול חצי מהעם, בביטול הנציגים של חצי מהעם. יותר מחצי מהעם. אפילו הבוחרים שלהם - - - אבל אני רוצה לדבר שנייה על מה שחבר הכנסת רוטמן לא רוצה שנדבר עליו, שזה על איך הממשלה הזאת הולכת לפגוע בחיילי צה"ל. רוטמן לא רוצה שהציבור ישמע את זה, ולכן הוא לא טרח להזמין מומחים ממערכת הביטחון, אף גורם ממערכת הביטחון או מצה"ל לדיוני הוועדה. הרצנו, הכירו בזה הייעוץ המשפטי, זה עלה בדיון הקודם, והם הכירו בזה לא כנושא חדש אלא כנושא שקשור ישירות להשלכות של החקיקה הזאת.

האמת חייבת להיאמר, הציבור חייב לדעת, שביטול עילת הסבירות מעמידה את חיילי צה"ל בפני סכנה מיידית. לשמחה אולי קל להתעלם מהעובדות, אבל ביטול עילת הסבירות בנוסח שהממשלה רוצה להעביר השבוע יחבל אנושות בהגנה משפטית של חיילי צה"ל, יחשוף אותם בפני העמדה לדין פלילי בבית המשפט הבין-לאומי בהאג. במשפט הבין-לאומי, חבר הכנסת פינדרוס, קיים "עיקרון המשלימות", שלפיו לא ניתן להעמיד לדין אזרחים ממדינה, בתנאי שיש לאותה מדינה בתי משפט עצמאיים ובלתי תלויים. כל עוד הקהילייה הבין-לאומית מאמינה שבתי המשפט בישראל מסוגלים לחקור החלטות או אירועים שהם טעוני בדיקה, חיילי צה"ל הם חסינים מפני רדיפת בית הדין הבין-לאומי בהאג. מדינה שאפשר בקלות גמורה לפטר בה את היועצת המשפטית לממשלה או את הרמטכ"ל לא יכולה עוד לנהל חקירות צבאיות בצורה עצמאית. אירועים והחלטות שבעבר בית המשפט היה יכול לעסוק בהם, לבדוק את התקינות שלהם כבר מחוץ לתחום. אתם מוציאים את בג"ץ, אבל מכניסים, באבו אבוה מכניסים, את בית המשפט הבין-לאומי הפלילי בהאג. הממשלה שמה כוונת בין-לאומית על הגב של כל חייל ולוחם בצה"ל. זה לא אכפת לו. העולם רואה את זה וכבר מזהיר מפני כך, אבל הממשלה שלכם מסרבת לשמוע. במערכה הזאת אתם מפקירים את חיילי צה"ל, את לוחמי צה"ל, את טובי הבנים והבנות שלנו לגורלם. אתם מפקירים אותם חשופים לגמרי בצריח, כשהכוונות הבין-לאומיות מסומנות על הגב שלהם, ואתם עושים את זה בעיניים פקוחות לרווחה. ואני פשוט לא מצליח להבין איך בכל האירוע הזה, בכל האירוע הזה, שלא דנו בו מספיק, לא קראתם ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, למומחים לביטחון, שישבו פה סביב השולחן הזה או בוועדות חסויות, ויסבירו לציבור ולנבחריו מה הסכנה שבביטול עילת הסבירות על חיילי צה"ל, על לוחמי צה"ל, על העובדה שהם לא יוכלו לנסוע יותר לחו"ל, על העובדה שכוונת בין-לאומית תהיה על גבם, ואתם פשוט ממשיכים. כך בעניין הביטחון, כך בעניין הכלכלה, כך בעניין בריאות הציבור, כך בעניין הסביבה. אתם לא רואים בעיניים. אתם לא רואים בעיניים. קבלת ההחלטות שלכם לא מבוססת על עובדות, לא מבוססת על נתונים. מבוססת רק על מאוויים אישיים, על צרכים פוליטיים צרים: מצד אחד, ביטול משפט נתניהו.

ומן הצד השני, יכולת לקחת יותר כוח, ולממש באמצעותו את המדיניות המתועבת, המשיחית, הקיצונית שלכם. ואתם לא רואים בעיניים. אתם דורסים פה יותר מחצי העם. אתם מוחקים חצי מהעם. אתם מתעלמים מהנציגים שלו, כפי שאנחנו רואים את זה כאן.

חוץ ממך, אדוני, רק נציגי האופוזיציה רק נציגי האופוזיציה שמדברים אל הלמפה. אתה עוד מקשיב, אתה מסתכל בעיניים למי שמדבר איתך. יושב-ראש הוועדה רוטמן בכלל לא מסתכל.

חבר הכנסת גלעד קריב, זכותך לדבר הוא בפלאפון שלו.

חבר הכנסת ביטון, זכותך לדבר, והוא בפלאפון שלו. לא מקשיב, לא מדבר. סתם הצגה מתוסרטת מראש. ככה אנחנו רוצים שהמדינה שלנו תיראה? ככה אנחנו רוצים שהכנסת שלנו תיראה? אנחנו רוצים להידמות לפרלמנטים בירדן ובמצרים, ומדינות שהן לא דמוקרטיה, שבהם כאילו זה הצגה שיש בה חברי אופוזיציה, שמגיעים, מדברים ללמפה? הרי אתה יודע, חבר הכנסת פינדרוס, יש לכם רוב לכל דבר שתרצו. אבל חלק מהעיקרון הדמוקרטי הוא שמתייחסים לנציגי האופוזיציה, כי הם מייצגים ציבורים שחשוב להתייחס אליהם, שנושאים ונותנים. חבר הכנסת ביטון ואני ישבנו שמונה ישיבות ועדה בקרן העושר, שחילקה לראשונה את רווחי קרן העושר. אני הקשבתי בקשב רב לדברים שלו בישיבה הסופית. הוא זעם, ואני לצידו, כי הוא אמר: לא יכול להיות שאנחנו יושבים פה אגב, זה היה בעיקר חבר הכנסת ביטון ואני ולימור סון הר מלך יושבים פה אנחנו, מדברים, נותנים הערות, מביאים דוחות ממומחים, נותנים את דעתנו, ובסוף אפס, פסיק לא השתנה מההצעה כפי שהיא הגיעה לאיך שהיא יצאה מהצינור של החקיקה. והוא שאל, חבר הכנסת ביטון, ובצדק: מה הטעם לנוכחות שלנו כאן אם אתם מתעלמים מאיתנו, אם אתם מתעלמים מהציבור ששלח אותנו לכאן? מה המשמעות של הדמוקרטיה? אם זו עריצות הרוב זאת לא דמוקרטיה. יש לכם 64 מנדטים, תעשו מה שאתם רוצים. אתם מוחקים אותנו, את הציבור ששלח אותנו לכאן. איזו דמוקרטיה זאת? זאת לא דמוקרטיה, כי דמוקרטיה זה לא עריצות הרוב, זה שלטון העם, והעם מורכב לא רק מקבוצת הרוב. והצורך להבטיח את ההגנה החוקתית על המיעוטים, על הזכויות שלהם, על החירות שלהם, על היכולת שרוב מזדמן לא יפגע בזכויות שלהם, זה השורש, זה הגרעין של הדמוקרטיה. וכאילו זה לא רלוונטי עבורכם, אתם פשוט מתעלמים מזה. וזה כל כך מצער, כי כך אתם פשוט פורמים את הדבק, את החוטים שקושרים אותנו זה בזה. אתם מפרקים את האחדות הכול-כך מיוחדת שהייתה, ושצריכה להיות בעם ישראל כדי להבטיח שהמפעל הציוני ימשיך לשגשג דורות קדימה. וזה באמת מאוד מאוד עצוב. אני באמת חושב שהתחושה שרוב הישראלים מרגישים, לא משנה מאיזה קצה באה, מאיזה חלק בעם, היא תחושה של עצבות עמוקה, על כך שמה שהיה חדל מלהיות, על העובדה ששיח השנאה כל כך חזק. אתה יודע, הגעתי היום לשחרר עצורים או לראות מה מצבם בתחנת המשטרה בסלמה. יש לך סמכות לשחרר עצורים, או שלקחת את עו"ד דבי ביטון איתך? אני משפטן, אני לא עורך דין, אבל הגעתי לשם כדי לוודא שהם מקבלים את הזכויות שמגיעות להם, כדי לוודא שההליכים מתנהלים במהירות. כל עוד אפשר. ולקחתי אוטובוס לשם, מביתי בתל אביב לסלמה ביפו, ונקלעתי לוויכוח.

אני ישבתי וצפיתי מהצד, אבל ראיתי חבורה של צעירים מתווכחת עם חבורה של אנשים צעירים פחות בנושא ההפיכה המשטרית. וסוג השיח שהם ניהלו שם היה בלתי נסבל בעיניי, כי הוא היה שיח של שנאה. לא של אנשים אחים שמתווכחים מחלוקת לשם שמיים, אלא ויכוח שנוהל ברמה כל כך ירודה, עם מילים כל כך טעונות, שזה פשוט גרם לי לעצב, עצב עמוק על כך שהגענו למצב שבו אנחנו לא יכולים לנהל שיח במחלוקת בינינו, מתוך ההבנה שהמחלוקות בינינו מחזקות אותנו ולא נועדו להפריד אותנו זה מזה. וזה באמת מאוד מעציב אותי. לפני שאני אכנס לאיך ביטול עילת הסבירות נוגעת לבריאות הציבור, לסביבה,

את רוצה אולי - - - אני רוצה להתייחס רגע,

למשהו שאמרת, לא רציתי להיכנס בדבריך. דיברת על כך שהם נבחרו אגב, ברגשי הנחיתות שלהם הם כל הזמן אומרים: אה,

באנו למשול, באנו למשול, זו המילה שנאמרה הכי הרבה בשמונת החודשים האלה. רק מה הם מפספסים? פעם אחת ברמה המהותית, בשום שלב בבחירות הם לא דיברו על ההפיכה המשטרית, בשום צורה ודרך. אנחנו בתקווה חדשה למשל, כשהתמודדנו בבחירות, דיברנו על זה שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט, והבאנו מצע של שינויים במערכת המשפט. וכשחברנו אחר כך למחנה הממלכתי, הצגנו את השינויים שצריך לעשות במערכת המשפט. אבל שינויים, לא הפיכה משטרית, לא שינוי משטרי. באו בליכוד, אפילו את זה הם לא הזכירו. דיברו על החלב, ראש הממשלה הסתובב מסופר לסופר, פתאום הוא נהיה מאוד ליברל, אחד העם,

החזיק חלב אתם יודעים כמה זה עולה? אנחנו נטפל בזה. אתם יודעים כמה זה עולה? אנחנו נטפל בזה. עשה בייביסיטר. מאז שהוא הקפיא את המשכנתה היא עלתה בממוצע ב-1,000 שקל, למיטב זכרוני. 1,200. אנשים קורסים. זו הקפאה צומחת. הקפאה שהופכת את הגלידה ליותר גדולה במקפיא. הופכת את הכאב ליותר גדול. גם אלוהים, מי אוכל גלידה פיסטוק? תגיד,

נלחמתם במשכנתאות, גפני נלחם בוועדת הכספים, לא ספרו אותו. הוא הבטיח להקפיא את המשכנתאות, ראש הממשלה. מי? ביבי. הוא היה בבית של משפחה מהקהילה האתיופית.

הוא גם הבטיח את הוועדה לבחירות שופטים, לצערי הרב הוא עוד לא העביר את זה. דווקא לא, לא מופיע. הוא אמר ארבעה דברים: יוקר המחיה, ביטחון, ביטחון אישי לא ראינו רפורמה במשפט. את זה הכניסו לו עז, הוא לא התכוון. הוא רק צריך לגדל את העז, הוא לא יודע אם לחלוב אותה או לייבא חלב מחוץ לארץ.

ראש הממשלה. או סמוטריץ'? סמוטריץ' מייבא חלב, אבל את העז השאיר לביבי, את הרפורמה במשפט, שיגדל אותה. הכניס לו עז. או שהוא יוציא לו אותה, יהיה לו יותר קל. כמו האגדה החסידית, תכניס עז הביתה ונהיה צפוף, תוציא את העז נהיה נעים כזה. יש שמועה שדווקא ראש הממשלה ורעייתו הוציאו את העז לאחרונה. איזה עז? רגע, תסביר, לא הבנתי. סמוטריץ' מייבא חלב לארץ. גם פרה אדומה ייבאו. ראש הממשלה ורעייתו ייצאו משהו לחו"ל. מטפלים להם במטוס עכשיו. רק בזה הוא עסוק. - - - בבית. הוא עסוק במטוס, והוא עסוק מתי יזמינו אותו לארצות הברית. יש לו איזו ברירת מחדל עכשיו, איזו קפריסין, אבל הוא רוצה להראות. מה אכפת לו מה קורה? מה אכפת לו שאנשים לא אוכלים? יש לו את הדירה בקיסריה ויש לו בעזה. מה אכפת לו? זה כל כך עצוב שאתה נבחרת כן, נבחרת נכנסת לאירוע. איזה אירועים אנחנו רואים? מולטי מיליונר.

הוא רק עושה אירועים וכאוס במדינה הזאת. ראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה שהוא מולטי מיליונר. אז למה שיהיה אכפת לו?

זה פחות רלוונטי, שיהיה לו מה שיהיה לו, שיעזוב אותנו בשקט. שיהיה לו לבריאות, אבל שיסתכל על מה שקורה. נבחרת בשביל יוקר. וכמו שחברת הכנסת יפעת אומרת: עשית בייביסיטר ועמדת בסופר וכו',

אנחנו הפרענו לה. הפרענו לה. אבל רק רציתי על המשכנתה. אני שמחה שהערתי את השיח. טוב שהערת אותנו. דווקא לחבר הכנסת ביטון יש הרבה קרדיט בערנות של החברים פה. בטח. באתי ערני היום. תראו כמה ביטונים.

הוא עשה הליכה. אני פגשתי אותו היום עושה הליכה. כמה ביטונים, וכל הזמן בוכים: איפה המזרחיים? כן, אין מזרחיים.

לא, בואי, הוא עוד בשוליים. את יודעת שרוטמן אמר לנו שאם ניתן לו את הרפורמה במשפט - - - האשכנזים האליטיסטים רוטמן,

נתניהו אבי המזרחיים. אני רק אשלים את הטיעון שלי. את יודעת אבל מה מיוחד בראש חודש אב השנה? זה ראש השנה של המוסלמים. יש מפגש של ראשי שנים מדי פעם.

לא, זה זז כל שלוש שנים בחודש. פעם ב-19 שנה - - - זה בין הנוצרים לשלנו. להם יש שילוב של שנת שמש ושנת ירח. לא, למוסלמים אין שילוב ולנוצרים אין שילוב. היחידים שיש להם שילוב זה ליהודים. שנה מעוברת. הנוצרים הולכים עם השמש, הם עם הירח. נכון. ולכן הרמדאן אף פעם לא בתאריך קבוע. חורף, קיץ, עניינים. לכן הרמדאן זז כל שלוש שנים בחודש, וכל 19 שנה תוספת של עוד חודש. אבל גם כל 19 שנה התאריך העברי נפגש עם הלועזי. ידעת את זה? כל 19 שנה, בגלל אותה מחזוריות.

הם הולכים לפי 12 חודש, לנו יש כל שלוש שנים 13 חודש. ופעם ב-19 שנה עוד פעם חודש. שנה מעוברת. נכון. ברשותכם, אני אשלים את הטיעון, כי אמרתי אותו ברצינות ולא בשביל הפיליבסטר. כן, אז אנחנו נשמע. בקיצור, דיברנו על הסופר, דיברנו על האישה עם הפעוטה שהוא הבטיח חינם מגיל לידה עד שלוש, אחר כך יצא עם איזו מסיבת עיתונאים שאין לה קשר למציאות כי גם זה לא מתקיים; דיבר על הנושא של הקפאת המשכנתה, אחר כך הבין שהוא קצת עשה פדיחה ולא באמת אפשר, אז הוא דיבר על הארנונה. בקיצור, ערמות של הבטחות, אם זה יוקר המחיה, ביטחון אישי, טרור, עולם שלם של דברים שקשורים לאזרחים. הגיעו לכנסת, לממשלה, בום, הכול התפייד. רק חוקים פרסונליים, רק דברים אישיים שקשורים לבוץ של הממשלה הזו, וההפיכה המשטרית גולת הכותרת. זה מה שבוער להם. חצי מילה במהלך כל קמפיין הבחירות, ובכלל כל השנה וחצי שהיו לפני כן עם כל התלונות שלהם, לא היו על הדבר הזה. אז הם לא נבחרו על ההפיכה המשטרית. זה דבר אחד.

יש לי בשורה טובה להגיד לכם, שהיא קצת מתכתבת, שהבת הצעירה שלי עברה טסט אתמול בבוקר והיא קיבלה רישיון. ואני רוצה להתחבר למה שאמר בני גנץ, יו"ר המחנה הממלכתי, לא פעם, שכשאנשים מקבלים רישיון הם מקבלים רישיון לנהוג לא לעבור באור אדום, לא לנסוע בנתיב הנגדי, לא לדרוס אנשים. וגם הבת שלי שתחיה יודעת, שהיא קיבלה רישיון והיא צריכה לנהוג במשנה זהירות ויש חוקים בכביש. אבל כאן לא באנו למשול, בחרו בנו, ניצחנו, יאללה, בואו נדרוס.

זו פעם ראשונה שאני מתחברת למשפט של יפה בן דוד, בתקופה שניהלנו משא ומתן, שם היו קצת יותר אמוציות ומלחמות, אבל ישבה באיזה מקום ואמרה: חרבו דרבו.

אני שמעתי את זה, אמרתי: טוב, אתם יודעים, בכל זאת. אבל אני חייבת להגיד לכם, שכל פעם כשאני מסתכלת על מה שקורה בממשלה הזו ואיך הם עובדים, זה צמד המילים שעולה לי. הכול פה כאילו יאללה, בואו נפרק את הכול, בלי שום סנטימנט לשום דבר. אז עם כל הכבוד לזה שהם נבחרו אגב, אני לימדתי בבית ספר שהוא ברוח דמוקרטית, וכשילדים נניח לא רצו לבוא, כשעשו כל מיני שטויות בכיתה,

מה נסגר?

זה בית ספר דמוקרטי, מותר לעשות הכול.

המשימה שלנו הייתה לחנך אותם שבדמוקרטיה יש חוקים. יש כללים גם בדמוקרטיה. וזה מה שהממשלה הזו מפספסת, ומבחינתה היא דורסת את הכול. ויושבת כאן בממשלה קבוצה של קיצוניים של קיצוניים שמושכת את כולם בצורה שהיא אחוזת טירוף למקומות שכולם ישלמו עליהם. ואני אומרת לכם: אנחנו ישבנו פה בכנסות אחרות. הכנסת הזו ידעה ימים טובים של עבודה משותפת למען הציבור. היינו נלחמים על קרדיטים: מי הביא את החוק? מי עושה יותר? מי חשב על זה ראשון? את זה עושים עד עכשיו, תאמיני לי. מעתיקים, גונבים חוקים. וזה לא משנה, קואליציה, אופוזיציה, חברים באותה מפלגה. זה פשוט חגיגה לעיניים לראות את זה.

אדוני היושב-ראש, תקשיב, השיח היה פה כל הזמן בתחרות מי עושה יותר בשביל הציבור, מי הראשון שעושה בשביל הציבור. אתה מגלה פה דברים שאתה מת. אבל פה, בכנסת הזאת, המלחמה היא מי יותר קיצוני, מי יותר בוטה, מי יותר אלים, מי יותר בריון, מי מושך יותר לקיצוניות. זה מה שקורה פה. אפס ציבור בכל האירוע הזה. אנחנו יושבים פה שמונה חודשים, הציבור נעלם, חברים. הוא לא פיל, לא בתוך החדר ולא מחוץ לחדר, לא עוסקים בו בכלל. וזה הכאב הגדול של מה שקורה כאן. אתה יכול להמשיך, חבר הכנסת יוראי להב. דווקא עולה לי עכשיו בראש מיכאל, אתה גם מהדרום, ודבי, ואנחנו מבינים את זה הכי טוב, כי אנחנו כולנו חיים בערים שהן גם מאוד ימניות וגם מאוד מסורתיות גם ירוחם, גם באר שבע, גם שדרות זה זאת דבר. ורוב חבריי, שאני גדלתי איתם ומכירה אותם אפשר להגיד מבית ספר יסודי, הם כולם מהצד הימני של המפה, חלקם דתיים. ואני כל הזמן שואלת אותם: מתי התחיל להעסיק אתכם נושא בית המשפט? הרי אם היינו יושבים לפני שנה וחצי, זה מעולם לא עלה בשיח שלנו כשהיינו יושבים, זה מעולם לא העסיק אתכם, לא דיברתם על זה, וגם אני לא. מה קרה פתאום? שימו לב, כאילו תראו את הנדסת התודעה הזאת, שההתנהלות של בית המשפט לפתע היא לא תקינה, פתאום השופטים ממנים את עצמם, משכפלים. הרי היה פה דף מסרים מאוד מאוד ברור בהסתה כלפי בתי המשפט. לפתע את כולם מעניין מה קורה בבית המשפט, כולם טוענים לאפליה ולחוסר צדק, כולם חוזרים על אותן ארבע-חמש דוגמאות. עכשיו, נכון, אין מערכת שלא זקוקה לתיקון. אבל אנחנו לא מדברים פה על תיקון. קרה משהו, ומה שקרה זה ראש ממשלה שנאלץ להתמודד עם בית המשפט.

תחשבו איזו רפובליקת בננות אנחנו נראים מבחוץ, שראש ממשלה, שמן הסתם הדבר הכי הגיוני הוא שהוא לא זה שיעסוק בבתי המשפט, מהנדס את כל המדינה סביב מה שמתאים לו, וסביב מה שיתאים לתיקים שאיתם הוא מתמודד. ובאמת הלוואי והוא יצא זכאי, הלוואי וכל זה היה לשווא. אבל תראו לאן כל הסיפור הזה מביא אותנו. עכשיו, אני בשבוע האחרון הייתי המון המון בשטח. במוצאי שבת הייתה הפגנה ענקית בבאר שבע. ענקית. אלפי אנשים מתושבי העיר, מהאזור ומהסביבה. אנשים שנולדו וגדלו במדינות דיקטטוריות. הם מפחדים, ויש להם את כל הסיבות לפחד, כי ברגע שראינו גם מה ששר התקשורת הציג השבוע, זה פשוט גורם לחרדה אמיתית ועמוקה. מה נסגר? התחושה היא שכאילו הכול סוגר עלינו ביחד. ואני עוד יושבת פה, אני רואה את זה מול העיניים שלי יום-יום. הכול סוגר עלינו בתור נשים, ובתור אזרחים שרוצים לצרוך תקשורת חופשית, ובתור אזרחים שרוצים להגיע לבית המשפט ולדעת ולחשוב שהפסיקות בעניינם יהיו באמת ענייניות ולא פוליטיות. משטרה שמי שמנהל אותה הוא מי שיש לו 53 כתבי אישום. זה פשוט נשמע כמו מדע בדיוני. הרי לפני עשר שנים, אם הייתם יושבים פה והייתם אומרים: השר שינהל את המשטרה זה עבריין מורשע עם שמונה הרשעות, 53 כתבי אישום, זה היה נשמע מדע בדיוני. בסדר, הוא לא מנהל אותה. הוא לא מנהל אותם? הוא רק עומד בראש המשרד, הוא לא באמת מנהל. אבל זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה, לנהל אותם. הרי הוא רוצה שהמשטרה תהפוך להיות פוליטית. וכשאת מדברת עם אנשים שנולדו בארגנטינה, הם בחרדות. את אומרת להם את המילה "מיליציות", שזה מה שהוא רוצה שיהיה לו, הם לא ישנים בלילה.

בבאר-שבע יש קהילה ענקית מארגנטינה, שנולדו בארגנטינה. קלטנו אותם ב-2000, גם עוד קבוצה. הראשונים משנות ה-70.

אגב, עדיין בבאר שבע יש כל הזמן עליה משם. ומי שנולד בארגנטינה, ומי שחווה את מה שקרה בארגנטינה, הם בסיוט של החיים שלהם. ואין לי שום דרך להרגיע אותם, ואין לי שום דרך להרגיע את הנשים, לא בבאר שבע, לא בדרום ולא בכלל, כי אנחנו נדחקות שוב הצידה, ועוד פעם רוצים שנשב בסוף של האוטובוס, שזה שם קוד לכול מבחינתי. נשב בספסל האחורי של האוטובוס במרחב הציבורי. זהו, יוראי, אני חושבת שגזלתי מספיק. אני רק רוצה לשאול שאלה: תגיד לי, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה טס לקפריסין בתשעה באב, ביום של הצום? הוא לא יהיה פה בימים של הצום. לא, כי שנה וחצי דיברתם: יהדות, תנ"ך, תנ"ך. כשלא נגענו בכלום, כן? זה הכול

הבנתי שב-27 בחודש הוא לא יהיה פה. תבדוק את התאריכים.

הוא שנושא דגל המסורת, הם אלה שמחליטים מי יהודי יותר, מי יהודי פחות, כל היום מדברים על הזיקה ליהדות, ובסוף מה? תשעה באב הוא נוסע.

אימא שלי אמרה לי: בתשעה ימים האלה, מה שאפשר לעשות, לא לעשות. כמה שפחות לנסוע.

הינה, בבקשה, ראש ממשלה שלנו בקפריסין.

אין ברכה בדברים שנעשים בימים האלה, אני רק אומרת. לא שיש ברכה בדברים אחרים שהוא עושה. אבל שווה בדיקה, במיוחד מהגזרה שלכם.

אמרנו את זה לאולמרט בזמנו במלחמת לבנון השנייה. אמרנו לו: תשמע, אתה עושה טעות, אתה עושה את זה בזמן הלא-נכון,

לא, תקשיב, אני באמת מבית. שנים. וזה לא רק מה אוכלים ומה לא אוכלים. זה לא בריכות ולא היה ולא בילויים, וכמה שפחות לנסוע. עד היום, אני בת 50, אימא שלי מתקשרת אליי להזכיר לי לשמור על עצמי בימים האלה, והוא טס ביום של הצום לחו"ל.

ככה הוא מנהל את המסורת והיהדות במדינת ישראל, שאלוהים יעזור לנו.

שלא יהיה שם שירות - - - לא, ואיפה החזרה לארץ בשבת, ואיפה כל המעדנים הנהדרים שאוכלים, שמקבלים הכשר מיוחד מצד הקואליציה. זה פשוט מדהים.

דבי, לא נכנסת לו לצלחת. לא נכנסת, אבל למה הצביעות הזאת? למה הצביעות הזו? למה כאן מותר ופה "שמאלנים", "אנרכיסטים" ,

זה שהוא הפך אותנו לפחות יהודים, ואני במשך שנה וחצי הייתי צריכה להתמודד עם קמפיין על הראש שלי עזבו שהוא קמפיין שקרי, עזבו שהם משקרים, שזה בניגוד מוחלט לכל הערכים היהודיים אבל הפכו אותנו לפחות יהודים. והוא תשעה באב, מה זה תשעה באב?

מי שאין לו בעיה לפרק את הבית ולהחריב אותו, אז כנראה שבאמת תשעה באב אין לו משמעות. הינה, אני חושבת שמצאתי את התשובה. חברת הכנסת שאשא ביטון, "לא יהודים", "יותר גרועים מחמאס וחיזבאללה", "יותר

יש להם הרבה סופרלטיבים למי שלא נראה וחושב כמוהם. אני רוצה להתייחס למשמעות של ביטול עילת הסבירות על בריאות הציבור ועל הסביבה. אני רוצה להתחיל בדוגמה שאולי היא הכי מובהקת, והיא אדמות אפולוניה, כשמדובר באדמות שהיו מאוד מאוד מזוהמות, ובית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ פסק שזה לא סביר לא לערוך סקר סיכונים סביבתי.

אתה לא נורמלי. הוא בא להגיד לי שזה לא בתשעה באב. אמרתי לו: למה זה משנה?

הוא חוזר ב-26, אבל זה בכלל לא משנה. אה, הוא ביטל את זה? כן, אבל מה זה משנה? זה טוב לפרוטוקול, יש דיון על הסתייגויות, יאללה. אה, הינה, בבקשה, זה לא שקר. הוא היה אמור להיות עד ה-27, הוא ביטל, הוא שינה, הוא יחזור ב-26. חזר בתשובה. תגיד לו שעדיף לו לנסוע אחרי ה-27. אני אגיד לך איפה הייתה הטעות. הוא הלך לפי המולד של המוסלמים, שזה ביום שלישי. למה, הוא מוסלמי?

לא, מתי הראש-חודש? הוא חשב שלפי המולד זה בשלישי, ואז הוא גילה שזה ברביעי. הוא פספס לפני מוסף את ההכרזה של החזן על ראש חודש.

אתה יודע מה המסקנה? אולי שיפסיק לחשוב. תראה מה קורה לו כשהוא חושב. עוד קצת שיעורי תורה. תשאלי את חברך למפלגה מיכאל ביטון, הוא יגיד לך: יש כאלה שלפני מוסף מתגנבים החוצה לאיזה קידוש, לטעום משהו. אתה מכיר את אלה? אצלנו מותר. הינה, שמעת כבר, מותר. הוא לא שמע את הקריאה של ראש חודש.

לא, אצלנו זה לפי ההלכה. אתם אוהבים לסבול בתפילות שלכם. אצלנו יש תה עם נענע. הוא רוצה לדבר על בריאות הציבור. תה עם נענע זה יכול להיות טוב לבריאות הציבור. חבר הכנסת ביטון, אתה היית ראש מועצה מקומית, ואתה יודע מה המשמעות - - - דרך אגב, יש פריחה לעולם התורה שם, יש ראש ישיבה חדש בירוחם, הולך להביא בשורה גדולה לירוחם. הביאו לשם ראש ישיבה גדול, הבן של הרב קוק שהיה הרב של רחובות, נהיה שם ראש ישיבה.

אני הייתי שם חודש, כשניסינו להקים את הישיבה, כשהייתי צעיר בן 16,

הולכת להיות לשם פריחה מדהימה - - - מכיוון שהוא העיד על עצמו באנשים שהוא היה שובב, הרב פינדרוס - - - לא רב, אל תגיד את זה אפילו. אז תחשוב את השובבים הביאו אלינו. הביאו לנו תלמידי ישיבה - - - עכשיו יש לך פריחה שם. הבן של הרב קוק הגיע לשם עכשיו - - - עם הרב טיקוצ'ינסקי והרב שניצר. חבר הכנסת ביטון, אני חושבת שהוא נשאר שובב,

פשוט צמח. כן, אבל הוא משתדל. הוא מתאפק. הוא לא כמו

פעם היינו באמת משתוללים, היום זה - - - אני רוצה להגיד לך שהיום היינו בוועדת העבודה והרווחה בנושא של "נפש אחת", הלומי קרב. נורא הרגיז אותי. נורא הרגיז אותי. לא עניין אותי קואליציה. אמרתי: זה לא מעניין אותי שאני קואליציה.

חבר הכנסת פינדרוס וחבר הכנסת רם בן ברק - - - רצו להרוג אותי. אמרתי: לא מעניין אותי לא משמעת ולא קואליציוני,

הם רצו להצביע נגד כל מיני הטבות ודברים שרצינו לשנות שם. והוא עמד על הרגליים האחוריות. והיום ראיתי את מה שראיתי בממשלת השינוי, שיש דברים שהם כבר לא אופוזיציה וקואליציה. והיה מאוד מאוד חשוב. אני בכל אופן, באמת כאזרח הפעם, לא כחברת כנסת - - - אנחנו נצטרך לעקוב שזה אכן יבוצע, ההצהרה שהם הצהירו לפרוטוקול. אל תדאג, אנחנו לא נוותר, כי הכי מגיע להם. החבר'ה האלה מסכנים באמת. זה לא צחוק.

אני מלווה את הדיונים האלה מתחילתם. סליחה שאני לוקח לך מהזמן,

אבל משפט אחד אני רוצה להגיד: יש צרות לאנשים, יש כאבים לאנשים, יש

יש משהו שהוא יותר מאסון: זה אסון שהחברה לא מבין לא מבינה אותו. כשקורה למישהו אסון וכולם מרחמים עליו זה בסדר. אבל יש דברים שקורה משהו פנימי, שאף אחד לא קולט מסביב, ואז אין גם מי שירחם ויעזור. האנשים האלה הם שקופים. לא עלינו כשאדם, שלא נדע, קטוע רגל, כולם - - רואים. - - יש פה קטוע רגל, וכולם עוברים לדום ונותנים לו - - - כשפגוע נפש לא רואים. כשהוא פגוע נפש, הוא מתמודד עם זה לבד, ואף אחד אפילו לא יודע להתייחס אליו. כשהוא עומד בתור ואין לו סבלנות בתור, כולם כועסים עליו, וזה דבר מזעזע. ואת האנשים האלה, שהם שקופים, לא יכולתי לסבול את זה. גם כשזה היה חבר המפלגה שלי שהוא יושב-ראש הוועדה רבתי איתו, פשוט לא יכולתי לעמוד בזה.

כן. אז מה שעשית היום צריך לעשות, כי יש עוד מלא שקופים בחוץ שצריך לטפל בהם, במקום החקיקה הזו.

אז ביטול עילת הסבירות וההשפעות שלה על הסביבה ובריאות הציבור. אני חושב שהדוגמה הכי בולטת והכי עדכנית שיש זה האירוע באפולוניה. רצו לבנות שם אלפי יחידות דיור, ובזכות פסיקת בג"ץ שהשתמשה בעילת הסבירות נמנע פיצוץ של מקום שבו היה אמור להיות ממוקם גן שעשועים עם מתקנים לילדים, ואירע פיצוץ שפשוט בקע מכתש בעומק של עשרה מ' ובקוטר של עשרים מ'. בית המשפט העליון פסק שלא סביר שהוותמ"ל יקבל החלטה כשאין בפניו המצב העדכני ברמה הסביבתית, כי פשוט לא בוצע סקר סיכונים סביבתי לפני שאושרו אלפי יחידות דיור על קרקע מזוהמת. אז בלי עילת הסבירות אלפי יחידות דיור היו קמות, גן השעשועים היה קם, והיינו קמים יום אחד, חס וחלילה, למציאות שבה יש פיצוץ עז שפשוט מוריד גן שעשועים עם מתקנים לילדים, מי יודע כמה חיי אדם היו הולכים לאיבוד שם. גם לא ברור שלא יהיו עוד פיצוצים כאלה. הטמינו שם חומרים מסוימים, שנוצרת שם פעילות - - - ולכן לא סביר באורח קיצוני לאשר אלפי יחידות דיור - - - דרך אגב, זה לא מבוטל עכשיו בעילה, אבל זה בסדר לפרוטוקול. בוודאי שזה מבוטל בעילה.

תסביר. הדבר היחידי שמבוטל בעילה זה החלטה של שר רק שר דרך אגב, הורידו ראש עיר בעקבות ההערות שהיו פה רק שר שמקבל החלטה במסגרת המדיניות שלו, האם אפשר לבקר את זה בעילה הזאת כשיש עילות אחרות - - - גם מינוי. לא רק החלטות. החלטה של שר. כולל מינויים. לא ותמ"ל, ועדה מקומית, ועדה מחוזית, עירייה, מועצת תכנון עליונה לא תוכל לקבל. ולכן הטיעונים של ארגוני איכות הסביבה הם קצת פחות - - - חבר הכנסת פינדרוס, לצורך העניין, ההקמה של תחנת הכוח החדשה, תחנת קסם, שנמצאת בכפר קאסם, בסמוך לראש העין, אורנית - - - הוא חייב לקבל החלטה של ועדות תכנון. אבל זאת החלטה שהתקבלה על ידי הממשלה במליאתה, ולכן - - - היא חייבת לעבור מועצת תכנון. הכול בסדר. יחד עם זאת - - - מועצת תכנון לא יכולה להתכסות בעילת סבירות. אמרתי: לא כל - - - חבר הכנסת פינדרוס, זאת החלטה שמתקבלת על ידי הממשלה. הממשלה קיבלה החלטה להקים את תחנת הכוח קסם. והיא לא יכולה לעקוף גם ממשלה בוא, אני מגיע מהשלטון המקומי לא יכולה לעקוף את מועצת התכנון העליונה, את הוועדה המחוזית ואת הוועדה המקומית. ולכן החלטה כזאת חייבת לעבור תסקירי סביבה, איכות סביבה, התנגדויות ציבור. היא חייבת. ולכן בוא לפחות בשעת לילה כזאת שיש פחות מאזינים, נגיד לעצמנו שאנחנו נדע. אני עומד על כך. ואם היועצת המשפטית של הוועדה תרצה היא יכולה להתייחס לזה. החלטה על הקמה של תחנת הכוח קסם, שבעיניי היא בלתי סבירה באורח קיצוני, כי לא סביר ב-2023 להקים תחנות כוח מזהמות, מבוססות על דלקים פוסיליים, בריכוזי אוכלוסייה רוויים. מדובר בערים שלמות של עשרות אלפי תושבים, שמצטברים למאות אלפי תושבים, שהולכים להקים תחנת כוח עם זיהום אוויר, שתביא לעלייה בתחלואה, לעלייה בתמותה. ברור שזה עבר את כל הליכי התכנון, אבל בסופו של דבר ההחלטה התקבלה על ידי הממשלה, ולפיכך שארגוני הסביבה ירצו לעתור לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ולהשתמש בעילת הסבירות,

מאחר שהממשלה קיבלה את ההחלטה, לא יכולים לעתור יותר. עכשיו, אני אגיד לך מעבר לזה: אתה יודע שלפי חוק-יסוד: הממשלה לכל שר וודאי שלממשלה יש יכולת לינוק סמכויות באורח כמעט מוחלט ברמה המנהלית. ולכן כל החלטה שהשר ירצה לתת לה חסינות מבחינת עילת הסבירות, הוא ינוק את הסמכות ויקבל את ההחלטה והיא תהיה חסינה. כך בעניין של הקמת תחנת הכוח קסם, כך בעניין ההקמה של - - - הוא לא יכול לינוק כוח של ועדות מחוזיות.

לא, אבל יש מצבים. אני אתן לך דוגמה. נניח שיש ועדת גבולות. היא לא מקבלת תוקף - - עד שהשר חותם. - - בלי שהשר חותם ומחליט. עכשיו הוא יכול גם לשנות את ההחלטה. אני לא רוצה להפריע, זו ההסתייגות שלכם. דרך אגב, אני לא מאמין שלכל החוק הזה יש משמעות. זה אני אומר לך ברמה האישית. עזוב, אני לא מצוטט. איזה חוק? כל הסיפור של עילת הסבירות לא משמעותי לא לפה ולא לשם. מה לא מצוטט? אתה בשידור חי. אלפי אנשים לא ישנים בלילה, רק צופים בנו. אבל אני רוצה לומר לך משהו אחד. אני אשאל אותך שאלה. בדיוק הבאת דוגמה. ועדת גבולות ועדת גבולות עברה דיונים, אתה יודע מה זה ועדת גבולות, מומחים מכל הכיוונים נלחמים כמו אריות, מוציאים מאות אלפי שקלים, לפעמים מיליוני שקלים, כי זה על חשבון הציבור, אף אחד הרי לא משלם את זה מכיסו, אז כל מועצה שמה כסף ציבורי, חוגגים. גמרו, ועדת הגבולות קיבלה החלטה. בא השר, חתם על ההחלטה. חתם לצורך העניין על ההחלטה. אתה אומר: תקשיב, אני רוצה ללכת לבית המשפט, שלא סביר ההחלטה של השר לחתום על ההחלטה, ושבית המשפט עכשיו יבדוק את זה. אתה מבין שיש פה משהו שהוא לא הגיוני בעליל, כי מה אתה עושה בעצם? הייתה ועדת גבולות. הרי זה בדיוק מה שאני רוצה למנוע. אני את זה רוצה למנוע. אני באמת רוצה למנוע מבית המשפט העליון להתערב. אבל אתה לא רוצה שפקידים יחליטו לשרים.

אתה יודע איך ועדת גבולות נראית. אתה רוצה שלשר תהיה יכולת להחליט על משהו, לא שפקידים יחליטו לו.

אבל זה מה שאמרתי - - - נניח ששר עכשיו החליט לפצל את צור הדסה. הוא לא יכול לקבל החלטה כזאת, ואתה יודע את זה.

שרת הפנים קיבלה החלטה בזמן בחירות, לפצל אותה ממטה יהודה. אדוני, אני בשנת 2001, כשנכנסתי לתפקידי בביתר עילית, הגיעה אליי משלחת מצור הדסה דרך אגב, אני עד היום מוחמא מזה היא ביקשה אחת משתיים: או שתעזור לנו להיות מופרדים ממטה יהודה, ונהיה מועצה אזורית לבד, או שאנחנו מתחברים לביתר. אמרתי להם: השתגעתם? ברחתם מהדוסים בירושלים, אתם רוצים להיות מחוברים לעיר של דוסים? אמרו: אצלכם,

אצלנו לא, אנחנו רוצים להיות אצלכם. זה דיון שמתנהל 20 שנה, בסוף שר מקבל החלטה. אבל השרה החליטה. טוב מאוד.

והיא החליטה בזמן בחירות, והייתה על זה ביקורת שיפוטית. ובלי הפיכה משטרית. בגלל זה הגשתי הסתייגות, תצביע עם ההסתייגות שלי.

אני אתן לך עוד דוגמה, שאולי תתחבר אליה: מרכז השלטון המקומי, יחד עם מרכז השלטון האזורי, באישור של שר הפנים, קיבל החלטה שניתן לגבות כסף מתושבי חוץ שרוצים לפקוד חופים.

תושב ביתר עילית, רוצה להגיע להרצליה, הרצליה קיבלה החלטה, באישור שר הפנים, שהיא גובה 100 ש' עבורך ועבור ילדיך. בית המשפט העליון קבע שזאת החלטה שהיא לא סבירה באורח קיצוני, שהיא מדירה את משפחת פינדרוס מהיכולת שלה לנפוש בחופי הרצליה. אתה כמשפטן יכול להגיד מייד שהוא פוגע בשוויון. אני יכול לתת לך המון עילות הוא פוגע בשוויון. למה אדם שגר בתל אביב מקבל את החוף כשזה משאב לאומי? הרי זה מה שאני אטען מייד בבית המשפט, אני לא אצטרך לטעון סבירות אפילו. אין עילת סבירות, אני אגיד לבית המשפט בטענה אחרת על אפליה. ואתה יודע שעשו את בפארק ענבה. יושב-ראש מרכז השלטון המקומי עשה את זה תקופה בפארק ענבה, והלכו לבית המשפט, בשביל למנוע מתושבי מודיעין עילית ללכת לשם, כי מה לעשות, יש שם הרבה ילדים. כפי שאמרת, אני אומנם משפטן, אבל בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ השתמש בעילת הסבירות כדי למנוע - - - לא רוצה. אני רוצה שהוא לא ייקח עילת סל. אבל זו הבעיה. אבל זו הבעיה.

למה עילת סל? אבל למה זה בעיה? אבל גם אם זו עילת סל, היא לא באה לידי ביטוי, היא לא עשתה נזק. סך הכול 22 החלטות היו להם בנושא במשך כל כך הרבה שנים. תגיד, יש לי שאלה אליך, פינדרוס. אתה ביקורתי על מערכת המשפט.

ביקורת על בג"ץ. יסמין מקודם אמרה שזה רק אחרי הבחירות. כיכבתי בקמפיין הבחירות של הרבה עם הציטוט שלי. נניח שהצלחת לבטל את עילת הסבירות. נניח. אתה יודע ששופטים משתמשים בעוד מרכיב שנקרא מידתיות,

לכן אמרתי: זה חסר משמעות. לא הבנתי. בפועל אין לזה משמעות, לא לכאן ולא לכאן. אמרת שהם יפסלו מכוח שוויון. מכוח איזה חוק?

אזרח שגר ברעננה, אתה מפלה אותו, שהוא לא יוכל להשתמש ביום מול אזרח תל אביבי. ולכן זה לא סביר באורח קיצוני. לא, אתה פוגע בשוויון. לא, אבל אתם מפספסים את הנקודה. אז תגיד לי, שופט עליון שעכשיו באים לפניו, למשל זכות ההפגנה, חופש הביטוי, מול המוגנות של משפחה בבית הפרטי. עכשיו הוא צריך להחליט: ההפגנה, באיזה מרחק היא תהיה? הוא מחליט לפי שיקול דעת.

נכון - - - שיקול דעת: אם זה היועץ המשפטי לממשלה זה 400 מ', אם זה שר הפנים זה אפס.

הוא מפעיל שיקול של מידתיות. ואם זה

אבל זה בשביל לשמור על המפגינים. אז גם על מידתיות הוא לא יכול להחליט? אין שיקול דעת לשופט? פיקוח נפש. דוחה כל התורה כולה. מה אתה רוצה, שופט רובוט, שלא יהיו לו שיקולי דעת? הם לא רוצים רובוט, הם רוצים שיעשה את מה שהם - - - שופט יש לו את עיקרון המידתיות. זה גם שיקול דעת. נכון, שישתמש בזה. אז מה אתה רוצה, שהוא יהיה רובוט,

אמרתי, הוא ישתמש בזה. אמרתי שהוא לא ישתמש?

איך יהיה שופט בלי עיקרון שיקול הדעת שלו? יש לו שיקול דעת בסבירות, שיקול דעת במידתיות. אם יהיו לא מספיק קשרים בוועדה לבחירת שופטים הוא יהיה שופט. כן. אני חושבת שפספסנו כאן משהו בהקשר הרחב, ואני אגיד למה. כי זו לא פעם ראשונה שאני שומעת אומר את זה גם היושב-ראש האחר שיושב כאן כל הזמן: אז מה, אם לא תהיה עילת הסבירות, יש הרבה דברים אחרים, חוקים אחרים שיהיה אפשר להשתמש בהם, כמו מידתיות וכו'. אממה? אנחנו כבר למדנו בחודשים האחרונים, שכל חוק שלא מתאים לכם הממשלה משנה אותו. בחירות בלשכת עורכי הדין, לא התאימה להם התוצאה משנים את החוק; אמרו שעכשיו יעתרו נגד לוין על זה שהוא לא מכנס את הוועדה הכניסו בתוך עילת הסבירות שזה גם מבטל את האפשרות לתבוע ששר יקיים את סמכותו; בטבריה לא התאים כל הסיפור של הוועדה הממונה והחוק שהיה יאללה, משנים אותו; הרבנים משנים, הכניסה לרבנות לא יודעת אם ראית את החוק - - - איך אמר בן גביר? כל מה שאמרת זה הספתח, זה המתאבן. זו המנה הראשונה. הוא עוד לא גילה לך את המנה העיקרית. לא, אבל אתה ראית את החוק החדש שהם רוצים להעביר? זה הסלטים. זו מנה ראשונה אצל בן גביר, אפילו הפיתות עוד לא הגיעו. הוא אוכל אותן ככה. ואז הוא יביא את החוקים שהוא רוצה.

אבל חבר הכנסת ביטון, ראיתם את החוק החדש, שיהיו מועמדים מסוימים שאפשר לקבל כרבנים, בלי הבחינות המייגעות אלא רק על סמך התרשמות. אמיתי עכשיו. זה ציטוט, מה שאני אומרת לך. בקיצור, כל מיני דברים הזויים לגמרי. ואז רוצים שאנחנו נישען על החוקים שמסביב, אם לא תהיה עילת הסבירות. איך אנחנו יכולים להישען עליהם?

החוק הזה שגדול בתורה שנבחן על זה, זה חוק עתיק מאוד. אני זוכר אותו מ-1992.

לא, שיש ועדה בוחנת, היה סעיף גדול בתורה.

אז שיעבור בחינה אם הוא גדול בתורה. אבל למה הוא לא יעבור בחינה? כי חוזרים לימי הביניים.

אבל אני לא נכנס לזה, כי אני גם לא יודע אם אני בעד זה. עברו הרבה מעברים מאז. אני רק מספר לך: זה לא איזה משהו שהמציאו עכשיו בממשלה

ביטון,

בכנסת, בכול. אז גם ברבנים. הרב אלישיב, כשנכנס לבית הדין הגדול, לא הלך להיבחן. הרב הרצוג קרא לו, אמר לו: בוא תהיה דיין.

בשביל זה יש חוקים עכשיו. לא, אבל אז היה חוק, כשהוא נהיה דיין בית הדין הרבני העליון.

לכן אמרתי לך, רק שתדעי, זה לא איזה משהו שבאה עכשיו איזו גחמה, ב-1992 ביקשו מרב גדול מאוד לבוא להיות הרב של ביתר עילית, הוא היה נקרא אחד הרבנים המאוד מאוד חשובים, הרב אורדנטליך, זכרונו לברכה. הוא אמר: אבל לא הלכתי לבחינות לרבנות. בציבור החרדי כמעט אף אחד לא הלך לבחינות לרבנות. כן, בוא נחליק אותך, הכול בסדר. לא. אז אמרו: יעבור מבחן התרשמות. כשהרב אלישיב לא עבר מבחן ברבנות, לא נעים לי להגיד לך, יש הרבה רבנים שעוד לא הגיעו לקרסוליים שלו בידע. אפשר להתווכח, הוא היה מורי ורבי, אבל בידע אף אחד לא יתווכח על הידע שלו. עצם זה שמשנים את החוק, סימן שיש פה אירוע. אותו דבר, אגב, לגבי בחירת הרבנים. עוד לא סיכמו את הקומבינה ביניהם של מי יהיה איך, אז יאללה, דוחים את זה. בקיצור, אי-אפשר לבנות על החוקים שקיימים.

כי כל חוק שלא מתאים, שעומד להם בדרך, יאללה משנים אותו, מביאים אותו לכנסת. ולכן זו טענה שהיא עקרה. וזו הסיבה שלא המידתיות ולא שום דבר אחר זה משהו - - - יוראי, אתה רוצה להמשיך.

אני רוצה לעמוד על כך שבית המשפט, כשהוא בא להגן על הסביבה, על בריאות הציבור ועל משאבי הטבע, משתמש ספציפית בעילת הסבירות, והוא מפעיל אותה במקרים שבהם ההחלטה שהתקבלה על ידי הממשלה או על ידי גופיה, על ידי שרים, היא לא סבירה באופן קיצוני. לא עושים בזה שימוש תכוף, רק במשורה, רק כשזה באמת פוגע בזה. אני השופר כאן של ארגוני הסביבה ושל מחבקי העצים, ואני אומר את זה באופן חד משמעית: כשאתם מבטלים באופן גורף וקיצוני את היכולת לעשות שימוש בעילת הסבירות - - - למה רק מחבקי עצים? היום ביטל בית המשפט העליון החלטה לא סבירה לפנות האדם שהוא דייר בדיור הציבורי עשרות שנים, ולא להכיר בו כדייר ממשיך.

שגם את זה אתה לוקח להם. היום לאזרחים לא היה אפילו כלי לאן לגשת. אם לא הייתה עילת הסבירות היו מוציאים אותו מהבית. זה מה שרציתי להקריא, את פסק הדין. תקריאי.

אין הרבה אנשים שדואגים לסביבה בכנסת, לצערי.

אם יושב-ראש הוועדה עם הטלפון בזמן שאתה מדבר, זו עילה לעתירה, שההליך החקיקתי לא היה תקין? האם זה סביר או לא סביר? לא סביר בעליל. חשוב לי שבאמת תקשיב, כי אין הרבה זמן לדבר. אבל אני שואל. היושב-ראש אמור להקשיב לדיון. הוא מקשיב. תהיה עתירה על הטלפון. יצחק, אסור לך להיות עם הטלפון עכשיו, כי זו בעיה, כי יגידו שלא היה פה הליך תקין של הקשבה. אתה צריך להקשיב לכול, מילה במילה. במיוחד למה שאני הולך להגיד לך עכשיו. במסכת אבות כתוב: רבי חנינא סגן הכהנים אומר רגע, אנחנו נעצור. ר' יצחק, תגיד לנו מתי אתה פנוי, שנוכל לדבר איתך. מתי אתה מתפנה לוועדה? כן. אתה איתנו? מסכת אבות, פרק ג', משנה ב'. היא באה אחרי משנה א'. משנה א' אומרת: דע מאין באת ולאן אתה הולך וכו'. משנה ב' אומרת את הדבר הבא: רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. ככה אומר.

המשנה הראשונה זה אתה והקדוש ברוך הוא דע מאין באת, כשאתה מקבל עול מלכות שמיים. עכשיו, כשאתה אדם מאמין, אתה צריך להקים מדינה. אומר לנו רבי חנינא: תתפלל לשלומה של מלכות ולחוקים, שאם אתה לא מקיים את המדינה ואת הכללים, אזי איש את רעהו חיים בלעו. אנחנו לא רחוקים מהדבר הזה. לא, אנחנו עשינו שדרוג.

גם שלומה של מלכות, וגם אפשר - - - לא, צריך להתפלל. גם וגם.

אנחנו צריכים את כל הצדיקים, שיתפללו לשלומם של היועצים המשפטיים, לשלומם של שופטי עליו. - - - וקניבלים. לשלומם של כל שומרי הסף: של היועצת המשפטית לממשלה. אתם צריכים להתפלל לשלומה של פרקליטת המדינה. ככה אומר פרקי אבות.

שאנחנו אומרים שהמלכות היא לא פרקליטות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. אז מי המלכות? היא הממשלה. נו, אז זה הממשלה. אבל יש חוקים. רבנות בהתחלה קבעה שריה ויועציה. היא התכוונה כנראה להם. אבל אתה יודע מי ממנה את הממשלה? הכנסת. אני לא יודע, בג"ץ כנראה.

היא המחוקקת, לא? אז אם אתם רוצים לשמור על שלומה של מלכות, תתפללו לשלומם של שומרי הסף, כי התוצאה תהיה "איש את רעהו חיים בלעו". מי שרוצה ברדק במדינה, ומהלך אימים על בג"ץ ועל יועצים משפטיים, יוצר אנרכיה. יושב לך השר לביטחון לאומי, מטיל ספק בהחלטות של שר הביטחון. שר הביטחון אומר לו: תראה, האנשים האלה בסכנה. השר לאסון לאומי. אני חייב לעצור אותם רגע לפני דבר איום. הוא אומר לו: לא, אתה לא תעצור אותם. עונה לו שר הביטחון: אני מבין שיש לך ניסיון בתחום במעצרים מנהליים, אבל תן לנו לשמור על הסדר התקין במקומות הראויים. ואני חושב שהטעות הכי גדולה של מי שמאמין במסורת ישראל, כשהוא מערער את החוק. וגם בצד של הציונות הדתית, הם אמרו שמדינת ישראל זה ראשית צמיחת גאולתנו. "הגן עליה באברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך". ככה כתוב: "ראשית צמיחת גאולתנו". תפילה לשלום המדינה מייחסים את גם לרבנים, אומרים שש"י עגנון התערב בכתיבה של זה. ראשית צמיחת גאולתנו צריך להגן עליה. מה קורה בזמן האחרון? אומרים: הכול מוטל בספק. השופטים לא ראויים, יועצים משפטיים לא ראויים, פרקליט המדינה לא ראוי, היועצים המשפטיים לממשלה לא ראויים. אתם מפרקים את המדינה. זה נגד היהדות. זה נגד פרקי אבות. זה נגד הדרך הנכונה לכבד את הכללים, כי אם לא יהיו פה חוקים ולא יהיה פה סדר תקין, איש את אחיו - - - איש את רעהו. איש את רעהו עוד יותר. אנחנו יודעים לקרוא למי שאנחנו במחלוקת איתו שהוא הרֵעַ שלנו? אנחנו קוראים לו הרַע שלנו, לא הרֵעַ. אנחנו מתקרבים לימי בית שני. כתוב: כי תראה שור רעך קורס תחת "עָזֹב תעֲזֹב עִמו". אז עכשיו הפרשנות זה תעזוב אותו לבד. "כי תראה חמור שֹנאך רֹבץ תחת משאו - - - עָזֹב תעֲזֹב עִמו". בתורה תעזוב זה תעזור, לא תעזוב אותו.

תעזור לו. אבל אנחנו קרובים לימי בית שני, שתדע. ואף אחד לא יכול להגיד: ידינו לא הייתה במעל. אף אחד לא יגיד: אנחנו לא תרמנו לחורבן. חס ושלום, שלא יהיה חורבן. שמדינת ישראל תתקיים עוד 100 ו-200 ו-300 ו-1,000 שנה. אבל אלה הימים הכי קשים של החברה הישראלית, של שנאת חינם. חד משמעית. משפחה הולכת לארוחת שבת, מתקשה לדבר. ההוא ימני, ההוא שמאלני, פותחים את הפה,

נפרדים, לא באים לארוחה. אנשים לא באו לליל הסדר לבתים. קהילות היו נוסעות לטיול ביחד לא רוצים לנסוע, כי ידברו פוליטיקה. אנשים בווטסאפ משפחתי עוזבים את הקבוצה בגלל פוליטיקה. יש לנו אחריות. מי שיזם את הרפורמה הזאת, יש לו אחריות למה שקורה ברחובות. אבל לא מעניין אותו, מיכאל. לא מעניין אותו. אבל גם הצעת החוק הזאת היא לא באמת כי היא חשובה, כי יש פה איזו התחשבנות אישית אישית של היוזמים עם מערכת בית המשפט, כי יש להם היסטוריה. כי יכול להיות שאם הם לא היו עורכי דין ולא הייתה לה איזה היסטוריה, אז לא היה חוק זה. וזה מה שעצוב. בגלל קפריזה, בגלל נקמה, עם שלם הולך לשלם. זה שכרון כוח. לא רק שכרון כוח, הם הביאו את התיאוריות של קרן קהלת. זו גם הזיה. הביאו את הרעיונות של פורום קהלת, והתחילו לבצע. ואז פורום קהלת השאיר אותם לבד, אמרה להם: לא,

והיועץ הכלכלי אמר: לא, זה לא בדיוק. השאיר אותם לבד. הם רצו קדימה עם הניירות של פורום קהלת, ופורום קהלת אמר: זה לא בדיוק מה שהתכוונו. אני לא מצליח להבין משהו. שמעתי היום את השר מיקי זוהר אומר: ניסינו לעשות הסכמות, לא הצלחנו בפרק הזמן שישבנו. באמת ניסינו להגיע להסכמות. אז אנחנו עושים את זה חד-צדדית. עכשיו, לא הבנתי את נקודת המוצא, מיכאל.

אם נקודת המוצא, שאי-אפשר להעביר שינויים משטרים בלי הסכמות, אז אם אין הסכמות אי-אפשר להעביר שינויים משטריים. אבל אם אפשר להעביר שינויים משטריים חד-צדדית, אז אולי לא צריך הסכמות. משהו פה לא מסתדר. ראש הממשלה שלך אמר לביידן שהאופוזיציה שבויה בידי אנשי המחאה. אז אם הוא חושב ככה, על איזה הסכמות אתה מדבר?

הרי השופר נמצא במי שמנווט ומי שהידיים שלו על ההגה. לא סתם נשיא המדינה מתקבל בשטיח אדום בארצות הברית, וראש הממשלה "מר אמריקה", בנג'מין ניתאי נתניהו ניתאי, ככה קרה בתעודת - - - ניתאי זה אחלה שם, זה השם של בכורי,

אבל ככה הוא כתב בתעודת זהות שלו. "מר אמריקה" לא מתקבל באמריקה. אמריקה לא מאירה לו פנים. אתה יודע שזה עצוב, כי ראש הממשלה עשה גם דברים בעבר,

גם טובים.

אז מה הוא רוצה, שהקדנציה האחרונה הזאת תהיה הקדנציה של ההסתה והשנאה וחורבן היחסים בין קהילות?

זו מורשתו. זו תהיה מורשתו. זה מה שהוא רוצה להיות חתום?

יכולת להירשם בספרי ההיסטוריה דווקא בחיוב ולא בצד שהיום אתה נמצא. יש לו זכויות, הוא עשה דברים. נכון. לכן תתעשת. אני פונה לראש הממשלה: תתעשת, תעצור את זה.

אתה יודע מה? יהיו הסכמות. יהיו הסכמות סבירות, לא הסכמות - - - שמעתי שהוא יושב עכשיו בחדרים עם יועצים, והוא רוצה לטרפד את החקיקה.

לכן רוטמן בא למליאה לזרז אותנו. ביטון, הוא דאג שיפרסמו שהוא מכה על השולחן. רוטמן היום לא נתן למקלב לדבר, לתת לנו תשובה לשאילתה.

למה הוא לחוץ כל כך? איך אתה מסביר אבל את הפער הבלתי-נתפס בין הדברים של ראש הממשלה באנגלית לבין הדברים שלו בעברית? הוא לא יודע להגיד את זה - - - גם באנגלית הוא אומר "two-states solution". איך אתה מסביר את הפער? הוא גם אומר: We recognize the rights of the Palestinians. באנגלית זה כמו מנגינה נעימה לאוזן. כן, הוא חושב שאנחנו לא מבינים אנגלית כנראה, כמו שר האוצר. שרת החינוך, איך את מסבירה את הפער הזה בין השפות? זה נשמע יותר אמין. איך את מסבירה את הפער הזה?

כי הוא לא ראש הממשלה של מדינת ישראל. כנראה הוא שכח.

זה מה שאמרתי, הוא חושב שאנחנו לא מבינים אנגלית. לא כולנו כמו שר האוצר. איפה הכבוד שלו לשפה שלנו? תעצים אותנו.

בתור חבר הקהילה הגאה, הוא מרבה לדבר על הקהילה הגאה באנגלית. ולהתפאר. יש פער בלתי נתפס בין הדברים שלו גם כלפי הקהילה הגאה, אבל גם כלפי מה שדיברת, על פתרון שתי המדינות, על ההפיכה המשטרית. הוא כאילו מדבר משהו אחד באנגלית ומשהו אחר בשפה - - - כי פה בעברית הבייס מקשיב. והוא הפסיק להנהיג, הוא מונהג. זהו, הוא בונה על זה שהם לא מבינים עברית. אבל איך אתה מסביר את הפער? הוא מונהג. סמוטריץ' ובן גביר הם המנוע של הממשלה הזאת. אבל אתה מסכים איתי שאם הוא יחליט לעצור את זה הוא יכול? השאר הם ניצבים בהצגה של רוטמן, בן גביר, לוין וסמוטריץ'. Sidekicks אומרים באנגלית. לא, אנשים רציניים. בואי, יש בליכוד חברי כנסת שמזדעזעים עם מה שקורה. כן, ומה הם עושים? שיקימו ויצילו את המדינה, יזכרו להם את זה כל החיים. מי שפתח את הפה, ניסו לערוף לו את הראש. זה שהם יושבים ומצטמררים וכואבים הם לא עושים את העבודה שלהם. וזה לא הליכוד, זה מה שעצוב, כבר לא נשאר שום ליכוד. אין ליכוד - - - חבר הכנסת קרעי רחוק מלהיות ליכוד. לא, אבל אין אומץ לב ציבורי. המתונים יולי, ברקת, דיכטר וביטן מלא מלא, היו יכולים להגיד את דברם. ביטן אומר. אפילו זוהר התמתן. ביטון, מספיק חמישה שיקומו. יש כאלה. ואנחנו יודעים שהם קיימים. בחדרי חדרים הם אומרים. וחבל שלא עושים את ההצבעות מאחורי פרגוד, כי זה לא היה עובר. אז שיקומו ויהיו אמיצים.

גם ש"ס לא רוצה שהמצב יהיה קיצוני בדיון המשפטי.

אנחנו בבעיה. באנגלית זה נקרא: Houston, we have a problem Rothman, we have a problem. האמת שעוד רגע באמת החללית מתפוצצת, אלוהים ישמור. פינדרוס הוא דובר אנגלית, שלא תתבלבלו. שפת אם.

תספר לנו באיזה גיל התחלת לעשן, פינדרוס. אבל בכנסת אסור לדבר, רק עברית מרוקאית במליאה. יום אחד דיברתי מרוקאית, אז איתן גינזבורג עצר אותי. Not all the secrets are to the protocol. Leave some out. Pindrus, listen to me once in the - - - I've been sitting here listening to you for over an hour, I couldn't figure out what you said. I gave a speech. We are changing to English?

אתה שומע? נתתי נאום במליאה, אז שילבתי כמה משפטים במרוקאית, אז גינזבורג אמר לי: אסור לך לדבר מרוקאית.

גינזבורג, מרוקאית זה ערבית, זו אחת מהשלוחות. סתם לי את הפה. רק הערבים יכולים לדבר פה ערבית. מה היא אומרת? היא רוצה לקצר את ההנמקות. לא, יש לה משהו לספר לנו. מי? ג'ו עמר? עכשיו גיליתי מהאנגלית שלה מהמבטא, שאני הכרתי לפני 40 שנה את דוד שלה טוב מאוד. ג'ו עמר?

ד"ר ג'ו ג'מאל. מה עושה ג'ו ג'מאל? מהאנגלית. דוד שלה, לפני 40 שנה.

רופא? בלי עין הרע. אבל איך נזכרת בו פתאום בדיון? לא נזכרתי.

האנגלית שלה, פתאום אני וואלה, ג'מאל. תדע לך, היא שמרה על שם המשפחה שלה אורגינל. ג'מאל זה אורגינל. אני מבסוט ששמרת על זה. הוא עלה לארץ מתאילנד, אבל זה לא נראה לי אמור להיות - - - אין לי פה פרטנר. למה?

הוא ניסה לשדל אותנו לעבור למרוקאית, אבל אין לי פה פרטנר.

דבי מבינה הכול.

דבי שלנו.

נראה לך זה סתם - - - לא, תיתן לנו את ההנמקה הבאה - - - במרוקאית? לא, תשמע - - - אתם רוצים שנדבר על הסביבה קצת? חברים, בואו נתמקד. למה דיברתי על ביטול עילת הסבירות וההשפעות שלה על הסביבה ועל בריאות הציבור? כי יש לי תחושה לא טובה, שהממשלה הזאת רק מצהירה הצהרות בדבר שמירה על הבריאות של הציבור ועל הסביבה, אבל יש פער בלתי נתפס בין ההצהרות, גם בקווי היסוד שלה, לבין המעשים בפועל. ואני אשמח לעבור על חלק מהדברים שקרו רק בחצי שנה האחרונה. הממשלה הזו, בקווי היסוד שלה, חבר הכנסת פינדרוס, התחייבה לחוקק חוק אקלים חצי שנה מיום כינונה. חצי שנה עברה, ולא עמדתם בהתחייבות שלכם לחוקק חוק אקלים. חוק אקלים אפילו לא נמצא על סדר-יומה של הממשלה, גם לא על סדר-יומה של ועדת שרים לענייני חקיקה. זה בכלל לא על הפרק. חוק אקלים, רק לסבר את האוזן, הוא חשוב כי הוא מייצר את מסגרת הפעולה הכלל-ממשלתית למאבק נחוש ושיטתי במשבר האקלים ובצורך להגן על הסביבה, גם עבורנו וגם עבור הדורות הבאים. הבאתם לפה חוק הסדרים שהוא התקפה בוטה ואלימה על הסביבה. אתם רידדתם את ההשפעה של הנציגים של המשרד להגנת הסביבה ושל ארגוני הסביבה בוועדות המקצועיות ששומרות על השטחים הפתוחים ועל הסביבה החופית. בחוק ההסדרים חוררתם, פגעתם בחוק אוויר נקי, באופן כזה שמאפשר לתחנות כוח ולמפעלים לזהם מעבר להיתר הרעלים שהונפק להם, כלומר יותר זיהום אוויר, יותר תחלואה, יותר תמותה, מעט בקרה של המשרד להגנת הסביבה. קיצצתם את התקציב של המשרד להגנת הסביבה ב-27 מיליון שקלים, את התקציב של הרשות הישראלית לחדשנות ב-100 מיליון שקל. שר האוצר ביטל את המס על החד-פעמי. שרת התחבורה החליטה לדחות את העבודות על המטרו, מה שיגביר את הפקקים, ויגביר את זיהום האוויר ואת פליטות גזי החממה. ענף התחבורה הוא אחד מהתורמים הכי גדולים לפליטות הגז. ביטלתם את כל התוכניות לפינוי התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, שזה אחד המפגעים המזהמים הכי גדולים במדינת ישראל, אולי שני רק למפרץ חיפה ולפעילות הפטרוכימית שם. לא השארתם שום אלטרנטיבה, לא הצעתם שום אלטרנטיבה, לא המשכתם את ההגדרה של האזור הזה כאזור מפגע זיהום אוויר, שהשרה לשעבר זנדברג התחילה בו. דיברנו על כך השארתם תחנת כוח חדשה בכפר קאסם, תחנת קסם, שהולכת לפגוע באיכות הסביבה ובאיכות החיים של התושבים, גם של ראש העין, גם של אורנית, גם של כפר קאסם, גם של כל האזור הזה. ואפשרתם לתחנת הכוח רידינג להמשיך ולפעול ולייצר חשמל זיהום של כל גוש דן, ודאי תל אביב. בחוק התכנון והבנייה אתם ממשיכים לקדם רידוד של הנציגים של הגנת הסביבה, של הארגונים, ולשים שם נציגים של משרדי ממשלה מונפצים, של וסרלאוף ושל סטרוק, כי צריך. השרה להגנת הסביבה אחד מהדברים הראשונים שהיא עשתה זה לא לקרוא לארגוני הגנת הסביבה כדי לשמוע מה יש להם לומר, אלא לקרוא דווקא לאנשים שהם מכחישי אקלים, שחושבים שאם קר בחורף אז אין משבר אקלים, או אם עכשיו מאוד מאוד נעים להסתובב בחוץ, גם בירושלים,

הרצנו, אתה יכול לעשות הפסקה שלוש דקות? לא, יש לי עוד הרבה. אני הולך. אני צריך שתי דקות.

הוא ימשיך,

אבל הוא הזכיר את שרת ההתיישבות. לא, נראה לי שההתיישבות היא אצל וסרלאוף. לא, היא ההתיישבות. התיישבות זה סטרוק, גליל זה וסרלאוף.

אז אתה יודע מה גיליתי? תשמע דבר מזעזע. משימות לאומיות. זה מה שאמרתי. היא במשימות לאומיות. התיישבות ומשימות לאומיות.

התיישבות זה סמוטריץ'. רק אף אחד לא סיפר לנו עדיין מהן המשימות הלאומיות שלה. במסגרת הפירוק וההרכבה שלכם הלכנו לאיבוד.

וסרלאוף זה נגב גליל וחוסן לאומי.

שאלה לפני: מיהו שר המורשת ומיהו שר המסורת? המורשת זה אליהו.

והמסורת?

מסורת עד היום מחפשים אותו. אתה יכול לחפש. רגע, אין קשר בין המסורת למורשת? לא, יש מורשת ויש מסורת. זו לא אותה מורשת. אין קשר ביניהן? לא, אתה מתבלבל, ירושלים ומורשת פוצל מורשת לקח אליהו, ירושלים לקח פרוש. היא לקחה את הקקאו, הוא לקח את ה-dishwasher. עם 500 מיליון שקל לחלוקה.

אם אין קשר בין מסורת למורשת,

זה כמו בקרקר נגד קרקר היא לקחה את הקקאו,

רגע, אבל אני רק רציתי שאלה קטנה. רגע, אבל לא סיימתי על ההתיישבות, אני צריך ללכת. אבל שאלה קטנה. הוא מדבר על הסביבה - - - לשרה להתיישבות יש 1.3 מיליארד. אמרתי לה: למה את לא משקיעה בעיירות פיתוח? כספי החטיבה להתיישבות. אל תשתמש בעיירות פיתוח. לא, זה לפי החוק, יש הגדרה כזאת. לא, אבל היא צריכה - - - אבל זה מה שיש בחוק. למה את לא משקיעה כסף מהחטיבה להתיישבות בעיירות פיתוח? אתה יודע מה היא עונה לי?

אסור לי לפי החוק. אמרתי לה: וואי, איך אני מבסוט עלייך, פתאום החוק קדוש. את לא יכולה להעביר איזה תקנה בממשלה? כתבתי מכתב לראש הממשלה. אלה מירוחם זה לא התיישבות? אם נכפיל את ירוחם בנגב או את מצפה רמון, היא לא יכולה לשים שם שקל מהחטיבה להתיישבות? המילה התיישבות שייכת רק למושבים וקיבוצים ויישובים קהילתיים? נורא ואיום. אז היא לא יכולה לשנות את החוק. היא רק על פי חוק במקרה דנן של ההתיישבות. ירוחם זה בתוך הקו הירוק - - - אם עושים ממשלה על הדתיות, זה כמו אלה שאומרים: אני דתי לפי דעתי, או אלה שהולכים לפי רבי נוח. זה הכול לפי פוזיציה. אז תדע לך, אלה מתל"ת שהגיעו, עם טיקוצ'ינסקי ור' משה שניצר ז"ל, הם לא התיישבות, כי החטיבה לא יכולה לעזור להם. היושב-ראש, לכבוד יום ההולדת הלועזי שלך, אני רוצה להעניק לך ספר חדש שיצא לתנועה הרפורמית בישראל.

כן, היום זה יום ההולדת הלועזי של פינדרוס. אני חושב שאתה טועה. ב-20 בחודש. בדקנו.

בסדר, אבל אנחנו לקראת יום ההולדת. תכף יגיע. יצא ספר חדש של התנועה הרפורמית בישראל: "מבטים על זהות ועל קהילה". תן מבט, תאמץ זהות ותהיה קהילתי. הבת של הרב קרליבך כבר עשתה את זה. נחמה הודיעה: אני עוברת. לא נחמה, נשמה.

היא כבר הודיעה. אז הכול אפשרי. נשמה קרליבך בערב תשעה באב קוראת את מגילת איכה בכותל השוויוני. מוזמן, פינדרוס. הוא שוקל. בכובד ראש.

אני צריך עוד לעבור את היוונים האורתודוקסיים לידי, את הארמנים לידי. אני כרגע עסוק עם השכנים שלי.

אתה לא יכול פה - - - הוא עוד מסתובב בעיר העתיקה. הוא הלך לאיבוד ברחובות העיר העתיקה. לאט לאט.

שלא בטעות תיפגע מהיריקות של תלמידי הישיבות. חבשים. יש שם עוד הרבה. אתמול פרצו עוד פעם למאר אליאס. אתה יודע שהייתי בקרואטיה מטעם הכנסת, ואחת הדאגות הכי גדולות של העולם הנוצרי, שתומכים בנו הרבה מהם, זה יחס לכנסיות ולכמרים בארץ. לראשונה יש תופעות לא יפות.

אבל האמת, רבנים יצאו נגד זה. אני הלכתי למשרד של הפטריארך הארמני להתנצל בפניו כשזה התחיל. זה לא נעים. וגם בחיפה. - - - לחנך, לדבר. כתוב: "ויאתיו כל לעׇבדך". בסוף כולם יגיעו. "ובאו האֹבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים". כשייבנה הבית השלישי - - - נכון, אבל צריך ללמד זכות על כל אדם. הוא עוד לא נבנה, אתה יודע.

לא, אבל יש לנו חזון, נבואה. כן, בסוף הוא יגיע. עד אז, לשמור על החבר'ה. לא לפגוע בהם. ואז תשעה באב יהפוך ליום שמחה, בדיוק על חודש אב. "צום הרביעי וצום החמישי - - - וצום העשירי" - - - ייהפך לכם. אבל רק אחד נשאר צום. "צום הרביעי וצום החמישי - - - וצום העשירי" יהפוך - - - גם השביעי. כן, זה הצומות של החורבן. באמצע הסביבה קטעת אותו. באיכות הסביבה. אתה אמרת שאתה תשיב לי על השאלה. אתה סיימת?

הוגשה עתירה על ההחלטה של ראש הממשלה לשעבר לפיד על השארת המפעל המזהם בחיפה? הוא דווקא העביר החלטת ממשלה פורצת דרך על פינוי הפעילות הפטרוכימית של מפרץ חיפה. הם היו אמורים להתפנות, והוא נתן להם אישור - - - לא, ממש לא. הוא העביר החלטה פורצת דרך, שלראשונה קבעה תאריך פינוי למפעלים הפטרוכימיים.

הממשלה שלכם בהקשר הזה ממשיכה את אותה החלטת ממשלה, ודווקא עובדת יפה בהקשר הזה. זה הדבר היחידי שיש לי לומר לזכותכם בהקשר של הסביבה. למה אתה אומר את זה? עכשיו הם יבינו שהם ממשיכים את זה, הם יעצרו. יש דברים שצריך - - - אני אמשיך.

חמישה סעיפים, ואז אני אענה לשאלה שלך. אבל אני רוצה שתסביר לי: אתה מדבר כל כך הרבה על הסביבה, איזה משמעות יש לסביבה כשהכוונה היא לשרוף את המדינה, וזה מה שהם עושים? אז איפה הסביבה פה? אגב, גם לשרוף זה לא סביבתי. נכון. כמו שאין אהבה בלי דמוקרטיה, גם אין סביבה בלי דמוקרטיה. ולכן אני אומר: כשאני מדבר על הסביבה אני לא מדבר רק על הסביבה, ישראל ממוקמת על השבר הסורי-אפריקני במקום שמבחינה אקלימית נקרא Hotspot. אם החשש העולמי הוא עלייה של מעלה וחצי, באופן שיהפוך את החיים לבלתי נסבלים על פני כדור הארץ, אנחנו כבר חצינו את המעלה וחצי, והטמפרטורות פה צפויות להיות גבוהות פי כמה וכמה. זה אומר שבאזורים כמו אילת, באזורים חמים בית שאן, כל מה שממש על הרצף הסורי-אפריקני מציאות החיים כבר עכשיו במקומות שאין בהם צל היא בלתי נסבלת. זה הופך את ההתעלמות של הממשלה הזו בצורך לטפל במשבר האקלים, להיאבק בו ולשמור על הסביבה, גוזרת עלינו חיים בלתי נסבלים, ועל בני הדורות הבאים חיים בלתי קיימים כאן. חבר הכנסת להב, למה אתה קטנוני? יש להם הפיכה משטרית על הראש. עכשיו, כשדיברתי על עילת הסבירות, היא נועדה בדיוק בשביל למנוע למשל למנות - - - כדור הארץ קורא לחבר הכנסת פינדרוס. הוא טוב לאין שיעור מהיושב-ראש הקבוע, שאנחנו מעניינים אותו כקליפת השום, כמו גם מחצית מאזרחי ישראל. רוטמן ישן. רוטמן מכיר רק שני מצבים: או שינה או חבלה בדמוקרטיה הישראלית. זה בחור בינארי. אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק. האביר קריב, אתה מכיר את המכון לחקר ימים ואגמים? כן, בכניסה לחיפה. זה מכון מקצועי, שעושה עבודה באמת חשובה ופורצת דרך, למפות את הימים והאגמים. ישבה הממשלה הקודמת לא שלנו, זו שלפניה ובחרה דוקטור לעמוד בראש המכון. נשמע טוב, נכון?

רק שהדוקטור הזה לא מומחה בחקר ימים ואגמים, הוא דוקטור לרפואת שיניים. חבר מרכז ליכוד? זה זה ששקלו למנות אותו לסטטיסטיקאי הראשי?

האמת היא שספציפית לדוקטור הזה אין לי שום בעיה. הוא עושה civil servant. איש טוב ככל הנראה. רק אין לו שום קשר, אין לו שום מומחיות, אין לו שום יכולת לעסוק בחקר של לא אגמים ולא ימים. למרות שהוועדה המייעצת המליצה - - - - - - זה אגם וים. יש הבדל בין החקר למרות שהוועדה המייעצת המליצה לבחור איש מקצוע זאת אומרת דוקטור, אבל איש מקצוע, לא דוקטור באופן כללי בחרה הממשלה אדם שלא מוכשר לעמוד בראש המכון הזה. והמינוי הזה, חבר הכנסת פינדרוס, אחרי שתבטלו את עילת הסבירות, יהיה מוגן מכל מקום. עוד פעם - - - בגלל שזה בניגוד להליך, כי זה בניגוד להמלצה של הוועדה שבודקת. יש לממשלה סמכות לקבל החלטה גם בניגוד לחוות הדעת של הוועדה המייעצת, גם אם המינוי שהיא מקבלת הוא בלתי סביר באופן קיצוני. חבר הכנסת פינדרוס, אותו אדם, שאין לו שום כישורים לקבל החלטות בעניינים מקצועיים, סביר להניח שהוא יקבל החלטות לא טובות, שיפגעו בסביבה, שיפגעו בציבור. לא תהיה שום יכולת, לא לארגונים ולא לציבור, לפנות ולקבל סעד מהמדינה. עכשיו, אני אומר שוב: התחלתי את הרשימה, שגרמה לי לחשוב שאתם לא שמים על הסביבה ולא על בריאות הציבור. אז המשכנו עם זה שהשרה נפגשה עם מכחישי האקלים במקום להיפגש עם ארגוני הגנת הסביבה. התעלמתם מהדרישה בחוק שמחייבת לתקצב מו"פ של אנרגיות מתחדשות מהקרן לאזרחי ישראל. 110 מיליון שקלים הקצאה הראשונה על פני שנתיים הלכה לדברים אחרים ולא למו"פ של אנרגיות מתחדשות. יפעת, את לא גרה באילת, אבל אני מניח שאת אוהבת את העיר הזאת. עכשיו, הממשלה הקודמת לא שלנו, זו שלפניה חברת קצא"א, שזאת חברה ממשלתית, חתמה על הסכם שינוע נפט עם חברת Red-Med מהאמירויות, שהיה אמור לשנע המון המון המון נפט דרך מפרץ אילת, דרך צינור לאשקלון, ומשם מיליגרם של נפט לא לצורכי האנרגיה של ישראל, הכול ליצוא. עכשיו, ההסכם הזה היה אמור להעלות את הסיכון של דליפה במפרץ אילת פי כמה וכמה, תוך סיכון שונית האלמוגים, כלכלת העיר, מתקני ההתפלה. אסון בריאותי, חברתי, סביבתי. הממשלה שלנו קיבלה החלטה להקפיא את ההסכם, או לכל הפחות לקבוע מדיניות של אפס תוספת סיכון על תעבורת הנפט דרך מפרץ אילת. אפרופו דאגה לסביבה, נודע לנו שמשרד ראש הממשלה מקיימים היום דיונים על לפרוץ את המדיניות הזאת, ולאפשר עוד שינוע של עוד נפט דרך מפרץ אילת, תוך סיכון עכשיו, בצע כסף. בצע כסף. אחרי שהם סגרו את שדה דב, וניתקו בעצם את תושבי אילת מהיכולת שלהם להגיע למרכז בלי לעבור דרך נתב"ג בסיוט שלא נגמר, עכשיו הם רוצים גם לסכן את כלכלת העיר, את כל התיירות שם, להרוס את שוניות האלמוגים הנדירה שם, בשביל בצע כסף. הנפט הזה לא מיועד לכלכלת ישראל או לכלכלת האנרגיה של ישראל. לסביבה המשמעויות הן הרסניות. שלא לדבר על כך שהכול לא שקוף. חברה שאנחנו לא יודעים מה קורה בה, שאשמה באסונות האקולוגיים הגדולים. בכנסת הקודמת ישבתי בחדר פה ליד בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ניהלתי דיון על ההסכם הזה. ישב יושב-ראש קצא"א והסביר לי שככל שמעבירים יותר נפט כך ההסתברות לפגיעה יורדת. מאוד הגיוני, נכון? כי המיומנות משתפרת. אמרתי לו: מאה אחוז, הבנתי. הסטטיסטיקאי הראשי של נתניהו אמר לו. הממשלה הקודמת קיבלה החלטה אמיצה של מדיניות תוספת אפס סיכון בתעבורת הנפט, בניגוד להסכם שנחתם, על כל המשמעויות שלו. עכשיו הם דנים בביטול של המדיניות הזאת, ופשוט פריצת כל הסכרים. על להביא לפה נפט בהיקפים בלתי נתפסים. זאת נקודה מדהימה.

כי בניגוד לשטויות שאנחנו שמענו פה בשבועיים האחרונים, שלכל דבר יש תחליף, הינה דוגמה מצוינת, שאם מחר יבואו תושבי הנגב או תושבי אילת, ויבקשו לפנות לבית משפט מה הקשר למידתיות? עכשיו, הרי החברה הזו פועלת בחיסיון. אז איך בדיוק יציגו שיקולים זרים? אם אתה לא שקוף, אז איך יכול העותר לבוא ולהוכיח שיקולים זרים? ואולי גם אין שיקולים זרים, זה לא שמישהו מכניס לכיס כאן כסף. איזה עילה יש בדין המנהלי? פגיעה באזרחים. חבר'ה, תקשיבו שנייה: זה בסדר גמור לזרוק לחלל האוויר בוועדה כל מיני מושגים. רק שאין עילה בדין המנהלי שנקראת "פגיעה באזרחים". הפגיעה באזרחים בדיוק מקופלת בעילת הסבירות. טוב. באיזה עילות אתה יכול - - - פינדרוס?

תעזוב את העובדה שאתם כל הזמן אומרים: מידתיות, מידתיות,

במדינת ישראל יש רק בעיה אחת: הדבר היחיד שבו מידתיות מעוגנת בחוק זה חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק בנוגע לזכויות האדם שמנויות בחוק. כל הפעלת המידתיות ביחס לזכויות אדם שלא מנויות בחוק, כמו חופש הביטוי, זה רק מכוח הפסיקה. כמו שוויון. נכון, אז זה רק מכוח הפסיקה. אבל אתם תעשו את זה, דרך אגב, סבירות גם לא מופיעה בחוק וזה מכוח הפסיקה, בחיים לא התחלנו מזה. אבל שום עילה מנהלית לא מופיעה בחוק. ב-2014 הניחו - - - נכון, אותו שופט יחליט על הדבר הזה ברגע שיהווה פגיעה. ואז תבואו לשופט ותאמרו לו מה עדיף שיקול הדעת שלך על מדתיות מאשר שיקול הדעת שלי, הפוליטיקאי? אם יגזימו, כמו שעשו בסבירות, זו התשובה.

כדרך אגב - - - תמיד כשאתה מאזן בין רשויות, אם רשות אחת מגזימה אז הרשות השנייה מגיבה ולפעמים יש חוסר פרופורציה. יש רק בעיה אחת, בכל הדיונים בשבועיים האחרונים - - - אין בעיה אחת, אל תצמצם,

לא הייתם מגישים 28,000 הסתייגויות אם הייתה רק בעיה אחת. בשבועיים האחרונים, כל פעם שמישהו מחברי הקואליציה זרק פה שם של פסק דין, כשפתחנו את פסק הדין הסתבר שהפסילה לא הייתה על עילת הסבירות. זה סתם, תעזוב, כמו לארה אל-קאסם או כמו פסק הדין האחרון לגבי כניסת המשפחות לטקס הזיכרון האלטרנטיבי. זרקתם סבירות סבירות, זה לא רק סבירות. גם החזרת הגופות של המחבלים, הוצאתם פה את דיבת בג"ץ, כי מה שבג"ץ אמר לא שזה לא סביר אלא שצריך מקור הסמכה בחוק, תתקנו את החוק. אבל תעזוב, אין הרי קשר בין מה שאתם עושים לבין העובדות. שאלנו את פרופ' דותן שישב פה, הרי פרופ' דותן לא חשוד באהדת האקטיביזם השיפוטי, הוא הלך נגד כל הקהילה האקדמית הישראלית וביקר את האקטיביזם השיפוטי. שאלנו את פרופ' דותן האם בשנים האחרונות הוא מאתר מגמת צמצום בשימוש עילת הסבירות בהשוואה לתקופה של הנשיא ברק והנשיאה בייניש, כתוצאה גם מכניסת שופטים כמו סולברג ושטיין וגם העמדה האקדמית והוא אמר חד משמעית כן. אז אתם פשוט אצה לכם הדרך כדי לגזור קופון פופוליסטי. אנחנו נמצאים בתקופה שבה בית המשפט העליון נסוג מהאקטיביזם השיפוטי, אבל זה לא טוב לכם. אתם רוצים הכול בדורסנות, בהכנעה. נגמור עם הסבירות תעברו למידתיות. נגמור עם המידתיות תעברו הלאה. למה הדעה של השופט על ניגוד עניינים יותר טובה מהדעה שלך? אתה אומר שאין ניגוד עניינים, אז מה השופט מתערב? ככה נראות מדינות עולם שלישי או השופטים של פוטין. מישהו מוכן לעשות עסקה עם חברה רוסית כשסמכות השיפוט היא בית משפט שהשופטים נשלטים על ידי פוטין? זה מה שאתם רוצים להגיע אליו? אתה, חבר הכנסת פינדרוס, אמרת שזה לא סוף פסוק. זאת אומרת עכשיו אנחנו מורידים את הבלם הזה של עילת הסבירות. בוא ניקח את מקרה הבוחן של ביטול מדיניות אפס סיכון לתעבורת נפט דרך מפרץ אילת. התחלת עם ביטול עילת הסבירות כך שהציבור וארגוני הסביבה ותושבי אילת לא יכולים לעתור לבית המשפט כדי שיגיד שזה לא סביר באורח קיצוני, כי אין יותר את הכלי הזה. בשלב הבא אתם הולכים להחליף את היועצת המשפטית למשרד האוצר או למשרד ראש הממשלה והולכים למנות מינוי מטעם שהעמדה שלה גם לא תהיה מחייבת. מי שמפקח על מתן חוות הדעת המקצועית למשרד הממשלה או לגורם המדיני שמקבל את זה הוא מטעמו. ככל הנראה ירצה-יקבל, לא ירצה-לא יקבל. עוד בלם שירד. אחרי זה אתם הולכים להשתלט על הוועדה למינוי שופטים ולמנות שופטים שחושבים ונראים כמוכם ורק כמוכם. אתה אופטימי, זה לא הולך לקרות. אתה אמרת שזו רק תחילת הדרך. אצה לכם הדרך. ואני אומר גם שזה לא הולך להיות ואתם יודעים שזה לא הולך להיות הוועדה לבחירת שופטים, היו יכולים לשים את זה מחר בבוקר, זה מונח על שולחן המליאה, פשוט צריך להביא את זה להצבעה מחר ולא עושים את זה. כי כרגע לא הולכים על זה. כרגע. לא הולכים על זה. איך אתה אומר את זה? שר המשפטים הודיע שהוא לא הולך לכנס את הוועדה למינוי שופטים עד סוף 2023 הולכים להיות חסרים, 55 תקני שיפוט. אז אתה מחזק את דבריי, אם הוא היה משנה את הוועדה אז הוא לא היה אומר דבר כזה. גם לשיטתך, מה שאמרת עכשיו, אני מצטט אותך. שמעתי היום את ראש המל"ל אומר קבל עם וערוץ 12, הוא האזין לשיחה של ראש הממשלה עם ביידן וראש הממשלה אמר לנשיא ארצות הברית שהנושא הבא שיידון במושב הבא הוא הנושא של הוועדה למינוי שופטים - - - והוא לא יעשה שלא בהסכמה. מה זה אומר? הוא לא יעשה שלא בהסכמה. מכיוון שאתה יודע שאין עם מי לדבר כי לא תהיה הסכמה - - - חבר הכנסת פינדרוס, תקשיב למה שראש המל"ל אמר, הוא אמר שראש הממשלה אמר לנשיא ארצות הברית שבמהלך הפגרה הוא ינסה להגיע להבנות ואם לא, החוק יקודם. זה מה שנאמר. אתה יכול להתעלם, אתה יכול לשמוח, אבל אלה הדברים. אתם מודים בפה מלא שמדובר בשיטת הסלמי של פירוק האיזונים והבלמים. כשאני אומר לך כאיש סביבה - - - לא פירוק איזונים ובלמים אלא העמדת איזונים ובלמים, כשהיום אין.

היום יש רק בעל בית אחד. הממשלה. איזה בלם יגן על הסביבה כשמפרקים את עילת הסבירות שהיא העילה המרכזית שמשתמשים בה? שבית המשפט משתמש בה כדי להגן על הסביבה. אחרי זה אתם הולכים למנות שופטים שהם לא עצמאים, כי הם מינוי אישי שלכם ואתם הולכים למנות יועצים משפטיים ממשלתיים מטעם ואתם הולכים להעביר פסקת התגברות. איזה בלם יהיה לסביבה?

תגיד לי אתה? לי יש חוקים סביבתיים צנועים, כאלה שבכנסת הקודמת עברו את הדרגים המקצועיים. לא קדמתם חוק סביבתי אחד מאז שקמתם. אפשר לחשוב שמדובר בעניין שהוא של יש עתיד ולא של אגודת ישראל, של העבודה ולא של יהדות התורה. זה שמאל וימין? קואליציה ואופוזיציה? ריבונו של עולם, אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו מבחינת אוכלוסייה ב-30 שנה הקרובות, הנכדים והנינים שלך, הילדים והנכדים שלי, כולם יצטרכו לחיות פה ביחד. איזה עולם אנחנו משאירים להם אם אנחנו לא מתייחסים לאיום הזה ברצינות? אתם בשלטון עכשיו. לי יש כאבי בטן ואמרתי את זה גם לשרה הגנת הסביבה, יש לנו כאבי בטן בהקשר הזה. אנחנו לא מתחשבנים. תביאו חוקים סביבתיים טובים, אנחנו נתמוך. אני אומר לך עם יד על הלב, אני לא מצליח להבין את האדישות שלכם כלפי הדרמטיות של המשבר הזה, כלפי החיים שלנו וכלפי החיים של הדורות הבאים. קחו את החוקים שלי, תגישו אותם בעצמכם. אין לי קשר אליהם, רק תקדמו משהו.

גם עושים צעדים נגד הסביבה, במי אתם פוגעים? מי ישלם את המחיר הזה. זה לא מעניין אותם. כבר מרגישים את נזקי האקלים במדינה. לא חושבים צעד אחד קדימה? למה? כי זה לא מעניין אף אחד. הרי הממשלה הזו צהלה על נושא ביטול המס על החד פעמי. נשים את זה רגע בצד כי זה הפך להיות שלא בטובתנו לאירוע פוליטי. זה גרוע מאוד.

זה גרוע מאוד, אבל יש דברים שהם בקונצנזוס, שמירה על שטחים פתוחים, שמירה על אתרי טבע, הפחתת פלטות, העברת מגזר התחבורה לתחבורה חשמלית, עידוד אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית. דבר אחד תעשו. אחד. אני לא מצליח להבין את זה. אני רק אוסיף לדברים של חבר הכנסת יוראי להב אמר,

דיבר על הסביבה ואי אפשר להפריד את בעלי החיים מהסביבה. גם פעילי בעלי החיים מאוד מוטרדים. אני שוב אחזור על זה, כל בן אדם עשירי במדינה הוא או טבעוני או צמחוני או פעיל בעלי חיים. כל בן אדם עשירי. מה שקרוי עשירי קודש. חד משמעית, מי שטבעוני. אז אולי עילת הסבירות היא לא העילה הספציפית שהשתמשו בה, למרות שהשתמשו בה בעבר, אבל בג"ץ החתולים, הנושא של פיטום אווזים, מה משדרים לבית המשפט? אל תתערבו יותר מידי. אנחנו, פעילי בעלי החיים חוששים מאוד. אין בעל חיים שלא זקוק לחוק שיגן עליו. מדינת ישראל הזניחה את בעלי החיים ובגלל זה יש לנו פיצוץ אוכלוסין בחתולי הקהילה. אני יודעת שכראש עיר דווקא אתה מאוד היית בעד צמצום הנושא הזה. אנשים לא מבינים שהכסף הזה נועד לטובת הציבור. אף אחד לא חילק את הכסף הזה כדי שחתולים יעשו כיף חיים. גם בנושא תעשיית המזון, כל מה שקשור לבעלי חיים,

למיטב ידיעתי, מערכות הכשרות בנושא פיטום אווזים מאוד מתנגדים. אני מסכימה, אני רק מוסיפה שלצערי הרב כל המזון שאתם אוכלי הוא לא כשר, בכל התחקירים אתה רואה איך שוחטים את העופות, אין תקנות לבתי המטבחיים. המשלוחים החיים, שהם כמות אדירה מצריכת הבשר במדינת ישראל מגיעים פצועים. זו הסיבה שהמהדרין הרבה יותר יקר. אנשים חושבים שזה בגלל ההשגחה,

אתה יכול לשחוט בערך 30% ממה שאתה שוחט ולא מהדרין. עושים את זה ב - - - ובכשרות לא נותנים לך - - - הלוואי והמפלגות החרדיות היו מצטרפות למאבק במשלוחים החיים. נכון.

שישנה הלכה שלא מברכים ברכת שהחיינו על נעלים מעור, בגלל צער בעלי חיים. הלוואי. שכחו פה לצערי את בעלי החיים. הלוואי והמפלגות החרדיות היו שותפות שלנו במאבק במשלוחים החיים. עכשיו תראה את הדוגמה, יושבים פה בחדר כ-12 אנשים ויש פה שני טבעונים וצמחונית אחת. ישראל היא אימפריה טבעונית. אנחנו מדגם מייצג למה שקורה בציבור. פעילי בעלי חיים משלמים מיסים כמו כולם, תורמים למדינה כמו כולם, אבל אף אחד לא סופר אותם. לא מתייחסים לדברים שחשובים להם ולדברים שהם רוצים. כל הזמן צריך לקשר לעילת הסבירות, בהיעדר חקיקה ישראלית משמעותית בתחום זכויות בעלי חיים, היום, בסופו של דבר אתה לא יכול לגשת עם מדתיות על זכויות בעלי חיים. העילה היחידה שמכוחה אפשר לבוא לבתי משפט ולומר יש פה מדיניות בלתי מתקבלת על הדעת מוסרית ביחס לבעלי החיים, זו רק עילת הסבירות. 12 שנה לקח לתקן תקנות על מטילות. הייתה לי התערבות עם כמה יועצים משפטיים אם ייקח שבועיים או חודש לבית המשפט להמציא בפסיקה עילה חדשה. ניסיתי לחשוב מהי הנוסחה - - ייקח להם יומיים, זה מה שאתם לא מבינים.

- - אני חושב שבלתי מתקבל על הדעת הולך להיות חלק מההצעות. אם זה המצב,

זה בדיוק מה שהם לא מבינים. בית המשפט יעשה הכול על מנת למנוע פגיעות באזרחים. ברור, אין לי ספק. למנוע פגיעה בכוחו הבלתי מוגבל.

זו המלחמה שלכם ופה אתם מפספסים כי אתם לא מעמידים על המאזניים את האזרח, את המקום שלו, 22 החלטות שאם תיכנס לעומקן, כולן צודקות. בטח ובטח ההחלטה למגן בשדרות. מה היינו עושים אם זה לא היה? המטרה של החוק היא לא לפטר את גלי בהרב מיארה?

לא? אז היא לא תפוטר? לא זו המטרה שלו. בשביל לפטר אותה לא צריך את עילת הסבירות,

רק החלטה. אם היה לראש הממשלה אומץ הוא היה הולך על הליך ואז היה מסתבך, הוא לא עשה את זה ולא יעשה את זה. זה נשמע מאוד סביר שראש הממשלה יפטר את ראשת התביעה הכללית בהיותו בעיצומו של משפט פלילי. כמו שקורה בכל הדמוקרטיות בעולם. אף פעם זה לא קרה. הרי יש רציפות שלטונית בעניין הזה והיועץ המשפטי לממשלה משרת את הממשלה. בכל הדמוקרטיות בעולם ראש המדינה נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים וממשיך לכהן. וכשהבת של הנאשם בפלילים רודפת אחרי אמיר אוחנה היום בבוקר בתל אביב ואומרת לו שהוא קרימינל. ההזיה היא שבית המשפט אפשר לו להיות ראש ממשלה, הוא האחרון שהיה צריך לצאת כנגד בית המשפט כי בית המשפט אפשר לו לכהן אף על פי שיש לו כתבי אישום. אני רוצה לשאול אותך, אם מישהו היה צריך לחנך את הילדים שלך והיית יודע שיש לו כתבי אישום, עדיין יש לו את חזקת החפות, אבל בתודעה שלך היית מוכן לשים את הילדים שלך באותה כיתה שהוא מלמד? יש לו את חזקת החפות, אני רוצה להגיד לך שלא הייתי שמה את הילדים שלי עד שלא היו מתבררות העובדות והייתי מבינה שהוא באמת חף מפשע, אין לו שום דבר פלילי, יכול להיות שהייתי רגועה.

המשפט נתן לו את הזכות והאמת, דווקא על ההחלטה הזאת אני כועסת. כשיש כתבי אישום, גם כשיש חזקת חפות, אני חושבת שהאנשים האלה צריכים - - - אל תדאגי, עכשיו יש עתירה חדשה, יש לו זמן לתקן את זה. כן, רק שהוא ימנה את השופטים שישפטו אותו. אמרתי שדווקא על ההחלטה הזאת אני מאוכזבת, כי זה פתח לאפשר לאנשים שיש להם כתבי אישום להמשיך להיות המייצגים שלנו ואנחנו איבדנו את המוסר ואת הערכים ומה אנחנו מביאים לנוער ולילדים שלנו? לפני הצבעה אני חייב לשמוע את הנימוק של חבר הכנסת גלעד קריב. אני מבקשת רק עוד משפט כי דברתם מה יהיה ומה לא יהיה. טענת שזה לא יהיה וזה לא יהיה ואני רוצה לצטט לך את ניר ברקת באולפן סרוגים, זה המשפט שהוא אמר: אני רוצה יועמ"ש שמפרשן חוק כפי שאני חושב לנכון. זו השורה התחתונה. זה מה שהממשלה הזאת רוצה. היא רוצה יועצת משפטית שתפרשן את החוק כמו שהיא רואה, יועצים משפטיים בוועדות, יועצים משפטיים בכל מקום, שרק יסכימו אתם. האם זו דמוקרטיה?

לכן הדאגה שלנו היא לא רק מהחקיקה הספציפית הזאת. החקיקה הזאת באה עם מכלול שלם. עם הרפורמה ששר התקשורת עושה עכשיו בתקשורת, עם ביטול הרשות למעמד האישה, יחד עם חקיקות נוספות. אין לנו יום אחד של מנוחה. אתמול הגישו כל מיני חקיקות של שלושה סגנים למשרד רוה"מ. חוק המתנות ועוד חוקים, אין שבוע אחד שלא מגיע לשולחן הוועדות והמחלקה המשפטית חוקים שאנחנו לא יודעים מה לחשוב עליהם. זה כאילו נפרצו כל הסכרים וכל חבר כנסת עם החלום המטורלל שהוא הגיע אותו מניח אותו. זו הדאגה שלנו, המכלול השלם. אם אני אניח את כל הצעות החוק המטורללות שעומדות לי בראש, השם ירחם. להצעות החוק שלי קראו מהתחלה מטורללות, אבל אני חושבת שזו הגנה על בעלי חיים. יש פה הצעות חוק שהן פתח לשחיתות וכאוס במדינה ועובדה, תראה מה קורה כבר חצי שנה. אם יש לנו ראש ממשלה עם כתב אישום מה את מופתעת?

אדוני, אפשר לומר עוד מעט בוקר טוב.

משהו עצוב שבראש חודש אב

באירוע הזה מכיוון שמעבר לנזקים המשפטיים, אין ספק שמדובר כאן בפצע משמעותי בנפשה של החברה הישראלית. היה מדהים לראות בחודשים האחרונים כיצד פעם אחר פעם דוברים שונים כאן בחדר, שמצדדים במהפכה המשטרית, חוזרים לאירוע של ההתנתקות. אבל דומה שהם לא למדו שום דבר מאותו אירוע לגבי הצורך של מנהג לא דורסני. הרי לשיטתם ההתנתקות הייתה אירוע כוחני, דורסני, בוודאי היה אירוע שפגע קשות בציבור ישראלי שנעקר מביתו, שנאלץ לעזוב את ביתו, אבל לא הייתה שם כנראה שום הפנמה לגבי המחיר שחברה משלמת על פעולה שנתפסת על ידי צד אחד כאירוע כוחני. יש לי הרבה מה לומר על התנהגותו של יושב-ראש הוועדה. יש לי הרבה מה לומר על האיכות הירודה מאוד של תהליך החקיקה שבוצע כאן. תהליך שנעשה במחטף, בצורה לא רצינית, תוך השתקה, גם של חברי האופוזיציה אבל גם של שורה ארוכה של מומחים, יועצים משפטיים, של ארגוני חברה אזרחית. קל לראות את זה במספרים או בהיקף הדיונים שנערכו סביב החוק הזה למול הדיונים בכנסת הזה סביב סוגיית מינוי השופטים. לקראת קריאה ראשונה קיימנו מחצית מהדיונים. היו 11 דיונים על - - - 12 דיונים, אבל הם עסקו בכל ארבעת

איל מנהל הוועדה פרסם את הנתונים. זה לא נכון, היו הרבה יותר מ-12 דיונים ברפורמה - - - בהכנה לקריאה ראשונה היו 12 דיונים. היו 12 דיונים סביב נושא מינוי השופטים. - - - גם אז? אלה לא הנתונים של מנהל הוועדה. בכל מקרה אומר שהדיון היה לא רציני, די בכך שחברי האופוזיציה כולם ביקשו את התייצבות הפצ"רית, היועמ"ש של משרד הביטחון ונענינו בסירוב. די בכך שהמ.מ.מ הניח מסך על שולחן הוועד ויושב-ראש הוועדה בכוחניות ובדווקנות שלו אפילו לא אפשר למ.מ.מ. להציג את המסמך. אפשר להכביר עוד מילים על הסגנון, במקרה הספציפי הזה, הקנקן מעיד על מה שיש בתוכו. יש קשר הדוק בין התוכן הכוחני והדורסני של החקיקה לבין הדרך שהיא קודמה. לבליץ הזה הייתה סיבה. מעבר לאופיו הלא נוח של היושב-ראש ולגסותו הפרלמנטארית, הייתה סיבה מדוע אצה הדרך ליושב-ראש וזה לא היה סוף הכנס. הוא יכול היה לנהל את הדברים בצורה יותר נינוחה. הסיבה המרכזית היא שככל שעובר הזמן וככל שמתקיימים יותר דיונים, הציבור נחשף ליותר ויותר סכנות שבחקיקה. זה מה שקרה עם הנושא של הוועדה למינוי שופטים וזה מה שהטריד את היושב-ראש ואת הקואליציה, שכל דיון שמתקיים כאן, ההופעה של פרופ' דותן, ההופעה של פרופ' אלבשן שהייתה ממש ברגעים האחרונים, ההופעה של עורך הדין אסי מסינג יועמ"ש האוצר, שאלמלא התעקשנו ועורכת הדין אפיק התערבה, כולנו שמענו את חילופי הדברים בינה לבין היושב-ראש, שהכריחה אותו לאפשר ליועמ"ש האוצר לדבר. ואת היעדר הנציגות של יתר המציגים. בוודאי. היושב-ראש ידע מה יקרה אם חוץ מעורך הדין מסינג יגיע לכאן גם יועמ"ש משרד הביטחון, הרי שמענו את היועמ"שים של זרועות הביטחון בכנס הקודם מדברים על הפגיעה ביכולת להגן על מפקדי צה"ל במסגרת דוקטרינת המשלימות. מכיוון שהם ידעו שיש קשר הדוק בין מה שקורה כאן בוועדה לבין המחאה ברחובות, שהציבור בסופו של דבר ניזון ממה שקורה כאן, אז אצה להם הדרך. אין דוגמה טובה יותר מאשר הודעתו של השופט סולברג. דרך אגב, אף אחד מאתנו לא טען שהשופט סולברג יצא כנגד מהלכי החקיקה. כל מי שמכיר את אופיו השיפוטי של השופט סולברג יודע שהוא לא היה מתייחס ישירות להצעת חוק. אבל העובדה היא שביום האחרון השופט סולברג מצא לנכון לומר, אי אפשר כל הזמן להיתלות במאמר שלי שפורסם בכתב העת השילוח ולומר שאני הצדקתי חקיקה. החשש הזה שהציבור לאט לאט יבין את הסכנות, באמת קשור בעובדה שהחקיקה הזאת לא כוכבית קטנה ברפורמה המשפטית, יושבים פה כרגע נציגים של שלוש סיעות, שתי סיעות, יש עתיד והמחנה הממלכתי, הסיעות הגדולות באופוזיציה ישבו בתוך חדר המשא ומתן בבית הנשיא. גם עבודה.

עבודה לא ישבה בתוך החדר הפנימי, זו הסיבה גם שפרשנו בסוף. סיעת ישראל ביתנו התנגדה למשא ומתן בראשיתו, אנחנו ורע"מ תמכנו במשא ומתן אבל לא היינו בסוד המשא ומתן. אני אומר את זה כיוון שיש חילוקי דעות לגבי התהליך בבית הנשיא, אבל דבר אחד אני חושב כולנו צריכים להכיר בו, שהמשא ומתן בבית הנשיא גרם לזה שבתחילת הדרך הציבור ראה את נושא הסבירות כעניין הקטן בכל הרפורמה המשפטית, כדבר שהיה אפשר לחיות אתו וגם הייתה שמועה שגם היא כמובן לא הייתה נכונה או מדויקת, שבעניין הסבירות, עוד שניה מסכמים את הדברים. זה יצר תודעה בקרב הציבור שהחקיקה הזאת היא לא נעימה, אבל היא לא נוראית. ככל שהתקדמנו בדיונים, אני מודה, אפילו אנחנו חברי האופוזיציה שישנו כאן בדיונים, ככל שהעמקנו בסוגיה, ככל ששמענו מומחים, ככל שחשבנו על הדברים, בעצם התגלה רוחב היריעה של הפגיעה הרעה של החקיקה הזאת. בניגוד למצג השווא של הקואליציה, שמצד אחד הם חיים עם הרבה סתירות פנימיות, אז זה לא הטריד אותם, אבל מצד אחד אמרו שהחקיקה הזאת מאוד חשובה אבל מצד שני אמרו, שום דבר לא יקרה, כי לבתי המשפט יש את העילות האחרות. אני לא יודע איך הדברים מסתדרים. מצד אחד לומר שזה נורא נורא קריטי, כי ביתה משפט משתולל עם עילת הסבירות ומצד שני לומר, אל תדאגו, הכול יימשך אותו דבר, בית המשפט יוכל להגן על הכול. נו, מה אפשר לעשות? חיים עם סתירות. מפלגה שקוראת לעצמה התנועה העצמית הליברלית ומקדמת חקיקה פונדמנטליסטית. חיים עם סתירות. ככל שהתקדמנו בדיונים התגלה שישנם כמה תחומים שבהגדרה אין להם פתרון בדין המנהלי הקיים. שתי הדוגמאות הבולטות, שאין מה לעשות, נצטרך להזכיר אותם שוב ושוב לציבור הישראלי, דווקא זה מתאים לסיים בזה את ההנמקות, התחום האחד הוא תחום המינויים והפיטורים והתחום השני זה דיני ממשלת המעבר. מכיוון שבמדינת ישראל, עזבו את סאגת ארבע מערכות הבחירות, בממוצע זמן כהונה של ממשלה במדינת ישראל מקום המדינה, אם אני לא טועה הוא בסביבות השנתיים וחצי. שוכחים שגם הממשלות של בן גוריון לא השלימו את כהונתן. אני חושבת שרק הממשלה של נתניהו החמישית - - - ממה שאני יודעת, זה קרה פעמים. פעמיים השלימו את הכהונה מאז קום המדינה. אז במדינת ישראל, ההליכה הדחופה לבחירות הופכת את הסוגיה של ממשלות המעבר ודיני ממשלות המעבר ממש לסוגיה קריטית מבחינת השיטה המשטרית שלנו. כל המרחב של הדינים שנוגעים לממשלת מעבר נשענים על עילת הסבירות.

04:50) הממשלה הכוחנית, הרשלנית,

מנגנונים שנוגעים לממשלת המעבר ואז נטפל בעילת הסבירות,

אזרחי מדינת ישראל פשוט חשופים באחד מההיבטים הקריטיים של המשטר.

דמוקרטיה,

כאילו בזה מתחילה לנגמרת

2 בעד, 8 נגד, אין נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 2 על הסתייגויות 40-21, מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8

מי נגד? מי נמנע?

הרוויזיה הוסרה.

על הסתייגויות 140-121, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, נמנע אחד.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 8, על הסתייגויות 160-141, מי בעד?

הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 12, מתייחסת להסתייגויות 240-212, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 13, מתייחסת להסתייגויות 254-241, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מי נמנע? 5 בעד, 8 נגד, אין נמנעים.

רוויזיה מס' 22,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 8 נגד, 3 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה.

אנחנו עוברים לקובץ הגדול של הסתייגויות האופוזיציה. 26,0028 הסתייגויות. על אף הסטודנטים ועל אף מה ששגית והייעוץ המשפטי עשו שכיווצו, תצטרכו לעקוב אחרי הדף הזה אז נא להיות בקשב וריכוז שלא נפספס ותצביעו על ההסתייגות הלא נכונה בטעות. רוויזיה מס' 1, מתייחסת להסתייגויות 20-1, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, אין נמנעים.

מתייחסת להסתייגויות 40-22, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, נמנע אחד. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה מס' 3,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד,

מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 1 בעד, 9 נגד, 1

הרוויזיה הוסרה.

מתייחסת להסתייגויות 500-481, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושרה.

רוויזיה מס' 26,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד,

מי נגד? מי נמנע?

נמנעים. הצבעה לא אושרה.

מתייחסת להסתייגויות 720-701, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 46, מתייחסת להסתייגויות 920-901, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה מס' 56,

להסתייגויות 1120-1101, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 7 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה מס' 57,

מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 7 נגד, 2 נמנעים. הצבעה לא אושרה.

אני עושה הצבעה חוזרת ליתר ביטחון על 1220-1201. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

חוזרים לרוויזיה מס' 67, המתייחסת להסתייגויות 1340-1321, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 9 נגד, 3 נמנעים.

מתייחסת להסתייגויות 1360-1341,

מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, 1 נמנעים.

רוויזיה מס' 70,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 71, מתייחסת להסתייגויות 1420-1401, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, 1 נמנע.

מתייחסת להסתייגויות 1440-1421, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 7 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה מס' 73,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושרה.

מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושרה.

רוויזיה מס' 81, מתייחסת להסתייגויות 1620-1601, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 92, מתייחסת להסתייגויות 1840-1821, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושרה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים. הצבעה לא אושרה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

בעד, 8 נגד, 1 נמנע.

מתייחסת להסתייגויות 1900-1881, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 7 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה מס' 96, מתייחסת להסתייגויות 1920-1901 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה מס' 97,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

9 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה מס' 98,

מי בעד? מי נגד?

3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה מס' 99, מתייחסת להסתייגויות 1980-1961, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה.

מתייחסת להסתייגויות 2000-1981, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה.

מתייחסת להסתייגויות 2020-2001,

מי נגד? מי נמנע? 3 בעד,

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 9 נגד, אין נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה מס' 103, מתייחסת להסתייגויות 2060-2041, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה.

מתייחסת להסתייגויות 2080-2061, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה מס' 105, מתייחסת להסתייגויות 2100-2081, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה על הסתייגויות 2360-2341, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

10 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 2380-2361, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 9 נגד, 3 נמנעים. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 2400-2381, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 2420-2401, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 7 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 2440-2421, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 2460-2441, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, אין נמנעים. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 2480-2461, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגויות 2500-2481, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 2520-2501, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

בעד, 9 נגד,

רוויזיה על הסתייגויות 2540-2521, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

בעד, 7 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 2560-2541, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נמנע.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 2580-2561, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 2600-2581, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה על הסתייגויות 2620-2601, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה על הסתייגויות 2640-2621, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד,

2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 2660-2641, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 2680-2661, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 9 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 2700-2681, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

3 בעד, 7 נגד, 2 נמנעים. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 3080-3061, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגויות 3300-3281, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2 בעד, 8 נגד, 3 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 3320-3301, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגויות 3540-3521, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה על הסתייגויות 3560-3541, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 3580-3561, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 1 נמנע.

רוויזיה על הסתייגויות 3600-3581, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 1 נמנע.

לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 3620-3601, מי בעד?

מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 3640-3621, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 3660-3641, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

חבר הכנסת אלקין ביקש את זה מהיועצת המשפטית

אני יכול לעשות מה שתבקשו.

הסתייגויות 3720-3701, מי בעד?

3 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 3740-3721, מי בעד?

מי נמנע? 3 בעד,

הצבעה

רוויזיה

הסתייגויות 3860-3841, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 5 נגד, 1

הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 4000-3981, מי בעד?

מי נמנע? 2 בעד, 4 נגד, אין נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 4020-4001, מי בעד? מי נגד?

הגשנו הסתייגות חבר הכנסת הלוי ואני. לא הצבענו עליה קודם כי הייתה טענת נושא חדש. הנושא חדש נידון בוועדת הכנסת, קיבל

אני מבקש על זה היוועצות.

התקנון מדבר על כמה אופציות, אני מבקש מהיושב-ראש זמן היוועצות, חוץ מזה אלמוג מאוד רעב.

(הישיבה נפסקה בשעה 05:59 ונתחדשה בשעה 06:04.) אני מחדש את

אדוני היושב-ראש, אני

אתם רוצים שאסייע? מכיוון

אי אפשר, עשינו התייעצות סיעתית, עד שנצביע נשכח. מצביעים אחרי התייעצות.

אם לא, אני דורש עוד התייצעות סיעתית לפני. שלום אדוני היושב-ראש, הגעת? דאגנו. כשנכנסתי שמעתי שאתה

כרגע לא. אני עדיין מנסה לגייס רוב לזה. כשנצליח לגייס רוב, נצביע על זה. לצורך הסדר, אנחנו בשורה 201, זה אומר רוויזיה על הסתייגויות 4040-4021. מי בעד? מי נגד? מי

רוויזיה על הסתייגויות 4080-4061, מי בעד?

מי נמנע? 4 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 4100-4081, מי בעד?

4 בעד, 8 נגד, 1

רוויזיה על הסתייגויות 4140-4121, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגויות 4160-4141, מי בעד?

2 בעד, 9 נגד, 2 נמנעים. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 4220-4201, מי בעד?

3 בעד, 9 נגד, 3 נמנעים. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על

רוויזיה על הסתייגויות 4260-2241, מי בעד?

מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 4280-4261, מי בעד?

1 בעד, 8 נגד, 3 נמנעים. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 4300-4281, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 1 בעד, 7 נגד, 4 נמנעים. הצבעה לא אושרה.

רוויזיה על הסתייגויות 4320-4301, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

הרוויזיה הוסרה. רוויזיה על הסתייגויות 4340-4321, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 3 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 4360-4341, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 1 בעד, 8 נגד, 2 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 4380-4361, מי בעד? מי נגד?

1 בעד, 8 נגד, 3 נמנעים.

רוויזיה על הסתייגויות 4400-4381, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 1

רוויזיה על הסתייגויות 4440-4421, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אבל אני שואלת שאלה. 2 בעד, 8 נגד, 1

אני לא אשם שהגעתם באמצע דיון.

יש הצבעה על רוויזיה, אני רוצה לדעת על מה אני מצביעה.

תתעלם מרעשי הרקע הטורדניים האלה. אני מצטרפת לשאלה. אני גם רוצה לדעת. נא להעביר לה טבלט, אני

כל פעם שמתחלף - - - אני רוצה לפתוח במקום הנכון כי אני רוצה לדעת על מה אנחנו מצביעים.

אי אפשר לטרלל את הוועדה. מה

בואו נעצור הכול ונגיד בוקר טוב כי רשמית הבוקר החל. בוקר טוב נעמה לזימי, ישנת 6,7 שעות? איפה הייתם עד עכשיו? האנשים שלה חוטפים בקפלן והם ישנים 6,7 שעות. שלום למשוריין, חכה תעשה פריימריז.

לא יודעים על מה מצביעים

אני עובד בשביל הציבור שלי,

גוזלים כספי ציבור שעובד קשה ונלחם עליכם.

אני לא איימתי על מח"ש בשביל קריירה פוליטית,

לא תיקח אותי לכלום, אני מוקצה. אחד פה

סעדה, אתה משקר, זה נמוך. אני הייתי עם הציבור שלי אתמול בשטח ולא ישנתי במלון כי אנחנו לא ישנים כמעט. חלקנו אשכרה עושים עבודה, לא רק מאיימים על מח"ש בשביל קריירה

אם לדוגמה הוא הקריא 4421 עד 4440, זה אומר שזה רוויזיה על ההסתייגויות האלה שנדחו. הטאבלטים לפניכם, ההסתייגויות לפניכם ויו"ר הוועדה מקריא כל פעם מהסתייגות עד הסתייגות, ברצפים של 20, כפי שהוצבע עד עכשיו על ההסתייגויות. מצביעים על הרוויזיות

4,881 עד 4,900, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 4,901 עד 4,920, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 4,921 עד 4,940, מי

הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 5,041 עד 5,060, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 5,061 עד 5,080, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 5,081 עד 5,100, מי

5,541 עד 5,560, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה.5,561 עד 5,580, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 5,581 עד 5,600, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 5,601 עד

הצבעה לא אושרה

6,161 עד 6,180, מי בעד? הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 6,181 עד 6,200, מי

בוא תגיד את זה לילדים שלי בני הארבע, נראה אותך.

שאלתי שאלה. למה אתה שואל שאלות? זה לא

אחר כך שואלים, למה הכנסת הפכה להיות אישית? הנה, למה היא הפכה להיות אישית. פעם לא היו אנשים כמוך. לפני כמה שנים לא התנהגו ככה. לא התנהגו ככה לפני ארבע

7,041 עד 7,060, מי בעד? הצבעה לא אושרה הוסרה. 7,061 עד 7,080, מי

7,641 עד 7,660, מי בעד? הצבעה לא אושרה הוסרה.

7,681 עד 7,700, מי בעד? הצבעה לא

8,241 עד 8,260, מי בעד? הצבעה לא אושרה הוסרה. 8,261 עד 8,280, מי

8,841 עד 8,860, מי בעד?

8,861 עד 8,880, מי בעד?

8,901 עד 8,920, מי בעד? הצבעה לא אושרה

בעד? אדוני היושב-ראש,

אפשר הצבעה שמית אחת?

הצבעה לא אושרה ההסתייגות הוסרה. 9,381 עד 9,400, מי בעד? הצבעה לא

לא, אנחנו לא מצביעים. יש לנו שאלה לייעוץ המשפטי.

שאלה לייעוץ המשפטי.

זה לא שאנחנו שואלים כל הלילה שאלות. אין לך זכות. יש לי זכות. אל תגיד שאין לי זכות.

אתה רומס הכול, יש זכות לשאול.

זה לא יכול להתנהל ככה. אתה לא יכול לדרוס אותנו בצורה כזאת. יש לה שאלה, אתה חייב לתת לה לשאול. מיכל, תשאלי. את תשאלי כשתקבלי זכות דיבור לשאול. אבל היא רוצה לשאול עכשיו. השאלה היא לגבי ההצבעה עכשיו. את תקבלי, לא באמצע הצבעה. לא מתי שנוח לך. עלתה שאלה ליועץ המשפטי של הוועדה.

על מה אני מבססת את ההצבעה שלי? אני לא מצביעה אוטומטית. אני לא מאפשר כרגע. עלתה שאלה,

נכון, נכון. בוא נראה אחר כך. נראה מה יגיד לך בית המשפט. יש שאלה, לא נותנים לשאול.

לא נכון, יש פה התעלמות. תראה לנו את התקנון. זאת גם הפרעה להצבעה. למה, לשאול ייעוץ משפטי זה הפרעה? לא כל דבר זה הפרעה להצבעה. אל תמציא חוקים עכשיו. אל תמציא פה חוקים. לכנסת יש תקנון, אתה לא יכול להפר אותו. אל תדאג, בית המשפט עוד יגיד את דברו לגבי הביזיון שקורה כאן. לפני שתעלה עליו עם ה-D9 שלך, פינדרוס. אי אפשר לצפות מחברי הכנסת להיות רובוטים. יש לי שאלה עניינית לגבי ההצבעה, מותר לי לשאול ייעוץ משפטי. אתם הכנתם את הג'אנק הזה ואתם אומרים שאתם רובוטים - - - הג'אנק הזה נקרא הליך פרלמנטרי דמוקרטי. מבחינתך, הדמוקרטיה זה ג'אנק. אדוני היושב-ראש של ועדת חוקה, זה נקרא דמוקרטיה בהליך פרלמנטרי. ג'אנק תגיד לדברים אחרים, לא לעבודה הפרלמנטרית שלנו.

זה תהליכים פרלמנטריים. אתה מנהל ישיבה בוועדת החוקה ואתה מזלזל בהליכים פרלמנטריים. אתה מזלזל בתקנון הכנסת.

ביזיון שיו"ר ועדת חוקה טוען שהסתייגויות זה ג'אנק,

אתם רומסים את הדמוקרטיה הישראלית. אתה מזלזל בתקנון הכנסת. מבחינתם, התקנון הוא ג'אנק. גועל נפש שיושב-ראש ועדת חוקה קורא להסתייגויות ג'אנק. צריך לחזור שתי הצבעות אחורנית. פינדרוס, תן לה פשוט לשאול, יותר פשוט. מה הבעיה לשאול? לא הבנתי. הג'אנק הזה ימשיך גם ב-7:21, זה נקרא דמוקרטיה, כל עוד היא עדיין קיימת במדינת ישראל, אתה תיאלץ לסבול אותה, אדון פינדרוס. הפסקה עד 7:21. (הישיבה נפסקה בשעה 07:16 ונתחדשה בשעה 07:21.) אני מחדש את הדיון. אנחנו בהצבעה על - - - צריך לחזור

אני חוזר שוב לשתי הגברות הנכבדות, חברות הכנסת הנכבדות שיושבות כאן. גם האדון, מבקש שהיועץ המשפטי ישתתף בשיח הזה. יש דרך התנהלות של הישיבה ומי שמנהל את הישיבה, במקרה זה אני

אבל אתה מתעלם. אמרתי, אחר כך. אמרתי, לא התעלמתי. אל תתעלם, אל תזלזל, אל תגיד לנו ג'אנק. זה להפריע בזמן הצבעה. זה להפריע להצבעה. אל תזלזל.

זה נכון, זאת בעיה בחינוך שלי.

אני מזלזל כי זה מזלזל. אתה מזלזל באנשים, זו הבעיה.

אני אתן לך הסבר אחר כך, אם תרצי, אתן לך הסבר. אני מנהל את הישיבה, אני לא חייב לפרט את השיקולים שלי איך אני מנהל אותה ומה אני צריך. עכשיו תשאלי את השאלה. אבל היו כאן הצבעות כשלא היינו - - - סליחה, עכשיו רשות הדיבור

אני אקרא לך לסדר בפעם הראשונה. אני קוראת גם לך.

קורא לך לסדר פעם

סבבה. אני קורא לך לסדר פעם שלישית, תצאי בבקשה החוצה. אני לא יכולה לצאת, אני צריכה להצביע.

אני יכול להוציא אותך החוצה. אין פה אף אחד מסיעת העבודה במקומה. היא רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לאפשר עכשיו לייעוץ המשפטי ולמנהלים, הם חושבים שאני לא יודע את החוקים. אני רוצה לאפשר למיכל שיר, לשאול

רציתי לאפשר לך והיא לא אפשרה, זה הכול, לכן הוצאתי אותה. מאחר ואנחנו מנסים לעקוב גם לפי הדפים

לצורך העניין - רצים פה מאוד מאוד מהר. האם יש אפשרות פעם אחת להאט, כדי שנוכל להבין?

בעד, נגד או נמנעים, אנחנו לא על

האם יש רגע זמן, שנייה, שנעבור גם על הרוויזיות, גם נעקוב בצורה קצת יותר איטית ולא

אולי יש לי משהו שהוא באמת הגיוני?

אבל אתה עכשיו רץ לי עם הרוויזיות אז שנייה.

אולי אני בעד, אולי אני

אבל את הגשת את הרוויזיה, את יודעת אותה. בסדר, אז אסור לי לקרוא אותה? אני צריכה לרוץ עם המספרים, בעד, נגד, נמנע, כי עכשיו זה חשוב למישהו לרוץ עם

ואז אני אגיד רק 582 ואתם תתמודדו. אז עכשיו אני מוכן להקריא, בתנאי שאתם לא תפריעו.

11,621 עד 11,640 מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושרה נפל. 11,641 עד 11,660, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,661 עד 11,680, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,681 עד 11,700, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

11,701 עד 11,720, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,721 עד 11,740, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,741 עד 11,760, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,761 עד 11,780, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,781 עד 11,800, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

11,801 עד 11,820, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,821 עד 11,840, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

11,841 עד 11,860, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,861 עד 11,880, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,881 עד 11,900, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,901 עד 11,920, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,921 עד 11,940, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,941 עד 11,960, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,961 עד 11,980, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 11,981 עד 12,00, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,001 עד 12,020, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,021 עד 12,040, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,041 עד 12,060, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,061 עד 12,080, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

12,081 עד 12,100, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,101 עד 12,120, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,121 עד 12,140, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,141 עד 12,160, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,161 עד 12,180, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,181 עד 12,200, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,201 עד 12,220, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,221 עד 12,240, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,241 עד 12,260, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,261 עד 12,280, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,281 עד 12,300, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,301 עד 12,320, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,321 עד 12,340, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,341 עד 12,360, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,361 עד 12,380, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,381 עד 12,400, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,401 עד 12,420, מי בעד?

מי נמנע?

12,421 עד 12,440, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,441 עד 12,460, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,461 עד 12,480, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,481 עד 12,500, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,501 עד 12,520, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,521 עד 12,540, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,541 עד 12,560, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,561 עד 12,580, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,581 עד 12,600, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

12,601 עד 12,620, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,621 עד 12,640, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,641 עד 12,660, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,661 עד 12,680, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,681 עד 12,700, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,701 עד 12,720, מי בעד? מי נגד?

נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,721 עד 12,740, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,741 עד 12,760, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,761 עד 12,780, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,781 עד 12,800, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,801 עד 12,820, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,821 עד 12,840, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,841 עד 12,860, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,861 עד 12,880, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל.

12,881 עד 12,900, מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרה נפל. 12,901 עד 12,920, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

12,921 עד 12,940, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 12,941 עד 12,960, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושרה נפל. 12,961 עד 12,980, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

12,981 עד 13,000, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל 13,001 עד 13,020, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,021 עד 13,040, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,041 עד 13,060, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,061 עד 13,080, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,081 עד 13,100, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,101 עד 13,120, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,121 עד 13,140, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,141 עד 13,160, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,161 עד 13,180, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,181 עד 13,200, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,201 עד 13,220, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,221 עד 13,240, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל.13,241 עד 13,260, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,261 עד 13,280, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,281 עד 13,300, מי בעד?

הצבעה לא אושרה נפל. 13,301

יש פה שישה, במקרה הטוב. נכון. לחזור על ההצבעות, בבקשה. לא, לא, זה רק ההצבעה האחרונה. מישהו מאחור הצביע. הייעוץ המשפטי מדבר פה, ואנשים מאחורה מדברים פה,

אז לחזור על ההצבעה, בבקשה. על ההצבעה, כן. 13,361 עד 13,380, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,381 עד 13,400, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,401 עד 13,420, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,421 עד 13,440, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,441 עד 13,460, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,461 עד 13,480, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,481 עד 13,500, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,501 עד 13,520, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,521 עד 13,540, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. יהדות התורה לא פה. חברים, תודה רבה. אני מבקש להיות מרוכזים ולא לדבר ברקע. זה נורא מפריע השיחות בצד פה. תעשה סדר בקואליציה, מה אתה פונה אלינו? השיחות בצד באות מהצד שלכם, לא מהצד של הקואליציה.

נכון. 13,5641 עד 13,560, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה 4 בעד, 6 נגד - - - איך 4? שרון, לא הצביעה. נפל. בואו לא נטיל דופי ביושרתו של מנהל הוועדה. לא מטילים דופי. מנסים לעבוד, לך לא אכפת אבל לנו - - - אכפת לי אבל אני לא חושב שצריך להטיל דופי באיש. זה פוגע. לא צריך לפגוע בו. אני רק מודיע, אחרי שאמרתי מי בעד ועברתי למי נגד, מי שירים את היד,

מי שמשנה את ההצבעה - - - מה זה בעיה שלו? מה קשור בעיה שלו? לזימי, לא צריך לפגוע ברגשות של מנהל הוועדה. לא צריך להטיל בו דופי, באמת. תגיד את זה לשמחה. תגיד לו את זה.

תודה. 13,541 עד 13,560, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,561 עד 13,580, מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרה נפל. 13,581 עד 13,600, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,601 עד 13,620, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,621 עד 13,640, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,641 עד 13,660, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,661 עד 13,680, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,681 עד 13,700, מי בעד?

הצבעה לא אושרה נפל. 13,701 עד 13,720, מי בעד?

מי נמנע?

סליחה, לא לדבר עם הח"כים בזמן ההצבעה. 13,721 עד 13,740, מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

13,741 עד 13,760, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,761 עד 13,780, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,781 עד 13,800, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,801 עד 13,820, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,821 עד 13,840, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,841 עד 13,860, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,861 עד 13,880, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,881 עד 13,900, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,901 עד 13,920, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,921 עד 13,940, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,941 עד 13,960, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 13,961 עד 13,980, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

13,981 עד 14,000, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,001 עד 14,020, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,021 עד 14,040, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,041 עד 14,060, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,061 עד 14,080, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,081 עד 14,100, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,101 עד 14,120, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,121 עד 14,140, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,141 עד 14,160, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,161 עד 14,180, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,181 עד 14,200, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,201 עד 14,220, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,221 עד 14,240, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,241 עד 14,260, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,261 עד 14,280, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,281 עד 14,300, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,301 עד 14,320, מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרה נפל. 14,321 עד 14,340, מי בעד?

מי נמנע?

14,341 עד 14,360, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,361 עד 14,380, מי בעד?

הצבעה לא אושרה נפל. 14,381 עד 14,400, מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרה נפל. 14,401 עד 14,420, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,421 עד 14,440, מי בעד?

הצבעה לא אושרה נפל. 14,441 עד 14,460, מי בעד?

14,501,

היא מפריעה להצבעה - - - אתה שומע אותי? אתה לא שומע אותי בכלל. אנחנו שומעים אותך מצוין עכשיו. אתה לא שומע אותי בכלל. אני לא צועק.

יש שני צדדים לדבר הזה, שמחה רוטמן, אל תנסה להטיל הכול על לזימי. זה קל מאוד להפיל את זה עלינו.

זה לא מאוחר לחזור מהדברים שלך, תחזור מדבריך. תגיד סליחה ותחזור בך.

סירוב פקודה קבוע, כמה ימים היית בצבא, כמה ימים? תחזור בדבריך. כמה אתה עשית צבא? לקרוא ללוחמים פריווילגים שפלים, איבדת את זה.

אם יהיו הפרעות, אני חוזר להקריא מספרים.

בושה. 14,501 עד 14,520, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,521 עד 14,540, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,541 עד 14,560, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,561 עד 14,580, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,581 עד 14,600, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,601 עד 14,620, מי בעד? מי נגד?

אני מבקש לא להקריא לפני שמודיעים על תוצאות ההצבעה. 14,621 עד 14,640, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,641 עד 14,660, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,661 עד 14,680, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,681 עד 14,700, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,701 עד 14,720, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,721 עד 14,740, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,741 עד 14,760, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,761 עד 14,780, מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרה נפל. 14,781 עד 14,800, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,801 עד 14,820, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,821 עד 14,840, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,841 עד 14,860, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,861 עד 14,880, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,901 עד 14,920, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

14,921 עד 14,940, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה נפל. 14,941 עד 14,960 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

סליחה, קלנר לא הצביע.

לא, אני ראיתי, הסתכלתי. 14,961 עד 14,980 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצבעה נפלה, סליחה. אדון רוטמן, עם כל הכבוד, זה לא טקס. יש פה נהלים.

סליחה, שמחה, ההסתייגות הזאת עברה. אתם יכולים לבדוק במצלמות. אני מבקשת שהיועץ המשפטי ירשום את זה. תבדקו במצלמות. סליחה, ההסתייגות עברה.

15,321 עד 15,340. אם יש תפילה - - - חברת הכנסת נעמה לזימי, את מפריעה למהלך ההצבעה.

מי נגד? מי

הצבעה לא אושרו. נפל. 15,981 עד 16,000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 16,001 עד 16,020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,021 עד 16,040. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

16,041 עד 16,060. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 16,061 עד 16,080. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,081 עד 16,100. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

16,101 עד 16,120. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,121 עד 16,140. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,141 עד 16,160. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,161 עד 16,180. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,181 עד 16,200. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,201 עד 16,220. מי בעד?

מי נמנע?

16,221 עד 16,240. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,241 עד 16,260. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 16,261 עד 16,280. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,281 עד 16,300. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,301 עד 16,320. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,321 עד 16,340. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 16,341 עד 16,360. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,361 עד 16,380. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,381 עד 16,400. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 16,401 עד 16,420. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,421 עד 16,440. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,441 עד 16,460. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 16,461 עד 16,480. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,481 עד 16,500. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

16,501 עד 16,520. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,521 עד 16,540. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 16,541 עד 16,560. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,561 עד 16,800. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 16,581 עד 16,600. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,601 עד 16,620. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,621 עד 16,640. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

16,641 עד 16,660. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,661 עד 16,680. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 16,701 עד 16,720. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,721 עד 16,740. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,741 עד 16,760. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,761 עד 16,780. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,781 עד 16,800. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,801 עד 16,820. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,821 עד 16,040. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,841 עד 16,860. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,861 עד 16,880. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,881 עד 16,900. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,901 עד 16,920. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

16,921 עד 16,940. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,941 עד 16,960. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,961 עד 16,980. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

16,981 עד 17,000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,001 עד 17,020. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

17,021 עד 17,040. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,041 עד 17,060. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,061 עד 17,080. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 17,081 עד 17,100. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל.

מי נגד? מי נמנע?

17,121 עד 17,140. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,141 עד 17,160. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 17,161 עד 17,180. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,181 עד 17,200. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 17,201 עד 17,220. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

17,221 עד 17,240. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

17,241 עד 17,260. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,261 עד 17,280. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 17,281 עד 17,300. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,301 עד 17,320. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 17,321 עד 17,340. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,341 עד 17,360. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,361 עד 17,380. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,381 עד 17,400. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,401 עד 17,420. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 17,421 עד 17,440. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,441 עד 17,460. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,461 עד 17,480. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,481 עד 17,500. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,501 עד 17,520. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,521 עד 17,540. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 17,541 עד 17,560. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,561 עד 17,580. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,581 עד 17,600. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,601 עד 17,620. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,621 עד 17,640. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,641 עד 17,660. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,661 עד 17,680. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,681 עד 17,700. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,701 עד 17,720. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,721 עד 17,740. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,741 עד 17,760. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 17,761 עד 17,780. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,781 עד 17,800. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 17,801 עד 17,820. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,821 עד 17,840. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 17,841 עד 17,860. מי בעד?

נפל. 17,861 עד 17,880. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,881 עד 17,900. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,901 עד 17,920. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

17,921 עד 17,940. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 17,941 עד 17,960. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,961 עד 17,980. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

17,981 עד 18,000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 18,001 עד 18,020. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,021 עד 18,040. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,041 עד 18,060. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

18,061 עד 18,080. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,081 עד 18,100. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,101 עד 18,120. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

18,121 עד 18,140. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,141 עד 18,160. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,161 עד 18,180. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

18,181 עד 18,200. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,201 עד 18,220. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,241 עד 18,260. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,261 עד 18,280. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,281 עד 18,300. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 18,301 עד 18,320. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 18,321 עד 18,340. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 18,341 עד 18,360. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

18,361 עד 18,380. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

18,381 עד 18,400. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,401 עד 18,420. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

18,441 עד 18,460. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 18,461 עד 18,480. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

18,481 עד 18,500. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,501 עד 18,520. מי בעד?

18,521 עד 18,540. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

18,541 עד 18,560. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

18,561 עד 18,580. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,581 עד 18,600. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

18,601 עד 18,620. - - - אצל מי התראיינת?

מי נגד? מי נמנע?

נפל.

18,621 עד 18,640. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

בטח אמרת - - - אלעזר, יש פה שלושה. אני אקרא אותך לסדר אם אתה תמשיך. - - - אני קורא אותך לסדר.

אני באתי רק בשביל להסתכל לכם בעיניים. רוטמן, אני באתי להסתכל

הצבעה לא אושרו. נפל. 18,821 עד 18,840. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 18,841 עד 18,860. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. יש לי עדכון, רואים בערוץ הכנסת שעמית הלוי מצביע גם בעד וגם נגד.

ששמרת על טוהר המידות של ההצבעה פה, למרות שהתייחסו אלייך כמו שהתייחסו אלייך.

מנהל הוועדה מקריא את התוצאות בזמן ההצבעה. על בסיס זה אני אומר נפל או עבר.

אם הוא טעה, הוא יכול לתקן אחר כך, וזה בסדר גמור

לכן אנחנו מעירים את תשומת ליבו. תעירו את תשומת ליבו. אם אתם תעשו את זה תוך הפרעה למהלך ההצבעה, אנחנו נתקדם להצבעה הבאה. אתה לא נותן לנו להעיר.

אתה לא מאפשר לנו להעיר, אתה לא מאפשר לנו להעיר.

היו מקרים במהלך הלילה - - - סליחה, אלקין רוצה להתייחס.

19,761 עד 19,780. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל.

נפל. אין רגע. אתם מפריעים ליועצת המשפטית. למה אתה לא מתייחס לאלקין? אם הייתה טעות, צריך לתקן. אתם מפריעים, אתם מפריעים. תן לו להתייחס. שמחה, הוא רוצה להתייחס, בבקשה. 19,781 עד 19,800. מי בעד?

אפילו לא שמעתי את המספר. מה זה מי בעד? מי נגד?

זה לא לגיטימי, זה לא לגיטימי. תן לו רגע להתייחס. די. רבותיי, אתם מפריעים ליועצת המשפטית להגיד את סדר ההצבעות. תתייחס לאלקין. אתם מפריעים ליועצת המשפטית להקריא. אני אפילו לא מקריא, כדי שלא תוכלו להגיד שאני מקריא מהר מדיי או לאט מדיי. אתה צריך לדאוג שיהיה פה שקט.

אבל אלקין רוצה להתייחס. רבותיי, מי שינהל שיחות מאחור, אני אוציא אותו. במחילה, זה לא יקרה. תודה.

מאז שהגעתי הוא רק מאיים. 19,801 עד 19,820. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 19,821 עד 19,840. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שמחה, אתה דוהר ודורס. היינו מסיימים את זה עם שנייה של שאלה. גם אלקין רוצה להתייחס. נו, בחייאת. אתה רוצה להגיב רגע? תגיב כבר.

חבר הכנסת רוטמן, קרו במהלך הלילה מקרים, איל היה פה איתנו. כולנו היינו פה, חווינו את זה, שלפעמים זה קורה. יש בלגאן גדול בהצבעות.

אתה לא נותן לו הפסקה. אם חברי כנסת רואים שהתוצאה היא שונה, יש אפשרות - - - וממשיכים והכול בסדר. חבר הכנסת אלקין, כאשר הדברים האלה קרו, יושבים פה שני יועצים משפטיים, שני אנשי צוות ועדה, ובחלק מהזמן ישבה גם היועצת המשפטית לכנסת. היא ראתה את זה, ואם לא היה בזה כדי לשנות את תוצאות ההצבעה, אני אומר וגם יש לי סיכום עם מנהל הוועדה, שהוא מתקן. הוא אומר את זה למיקרופון, זה נקלט. בסדר, אבל אתה רצת להצבעה הבאה. אבל אם אתם תתחילו לצעוק ותמנעו את ההצבעה הבאה - - - לא, זה לא עניין של צעקות. לא עניין של צעקות. לא, זה לא נכון. אתה לא מאפשר לשאול כלום. אנחנו הערנו על כך שהייתה תקלה. מה שאני מבקש, זה בצורה מנומסת.

יש פה מישהי שצועקת, כדי שלא תהיה שום צורה מנומסת.

אם לא הייתם צועקים, יכולת לענות. החברה שלך באופוזיציה מפריעה, ואתה אפילו שותף איתה להסתייגויות. כולנו פה חברים של כולנו, ויחד עם זה, אני מבקש ממך בצורה מנומסת. זה לא הגיוני, רוטמן. ברגע שקורה דבר כזה, תן אפשרות - - - מנהל הוועדה מתקן אוטומטית, לבקשתכם, כל זמן שאין בזה כדי לשנות את תוצאות ההצבעה. הוא מתקן לבקשתכם.

תודה רבה. עכשיו היועצת המשפטית תמשיך. אז מתי נשאל?

היועצת המשפטית תמשיך, בבקשה.

אז מתי נשאל? 19,841 עד 19,860. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

19,861 עד 19,880. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 19,881 עד 19,900. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 19,901 עד 19,920. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

19,921 עד 19,940. מי בעד?

מי נמנע?

נפל. איפה התשעה? לא שמעתי עכשיו מספר. ברור, כי אתם מפריעים. אני לא צועק. פינדרוס היה ויצא. הינה, הוא היה ויצא. למה אתה עונה להם? 19,941 עד 19,960. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

19,961 עד 19,980. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

19,981 עד 20,000. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

20,001 עד 20,000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

20,021 עד 20,040. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 20,041 עד 20,060. יש תוצאות של ההצבעה של עמית הלוי? נורא קשה לעקוב בטאבלט. תעשו את זה יותר סביר. הייתה פה הצבעה בעייתית. חברת הכנסת נעמה לזימי, את מפריעה.

חברת הכנסת נעמה לזימי, את מפריעה למהלך ההצבעה. אני יושב רחוק, לא שומע את המספר.

אני לא מפריע, רוצה לדעת את המספר.

לא מדבר, אני רק שואל. כשאני לא שומע, אני מבקש לחזור על המספר. אנחנו רוצים לעקוב. 20,061 עד 20,080. מי בעד? מי נגד?

לא, לא, רגע. אני רוצה לומר.

אז אני אגיד, כי לי יש קול יותר רם. אבל יש את הווידאו, יש את הווידאו. הוא כבר פורסם. למה אתם לא מוכנים - - - 20,081 עד 20,100 מי בעד? למה אתה מקריא? ככה. לא. הסיכום עם שגית היה - - - אין שום סיכום כזה. יש לי סיכום, שאם אתם ממשיכים להפריע, אני קורא רק, כרגע אני לא מקריא את מספרי ההצבעות. עקרונית, אני יכול להקריא את מספר ההצבעות. 984, מי בעד, מי נגד. אם לא היית הולך - - - היועצת המשפטית של הכנסת נתנה הנחיה מפורשת - - - חבר הכנסת אלקין, מאחר ואתם מפרים אותו ברגל גסה, אני קיבלתי את אישורה לעשות מספרי הצבעות.

- - - לאחר הסיכום הזה. אתם מפריעים במהלך ההצבעות, ואנחנו נחזור לזה אם אתם תמשיכו. אתה מפר את כל החוקים. יש לנו בירור לגבי שתי הצבעות. אפשר לשאול את היועצת. היא מפריעה. אתה מעניש אותי בגלל שהיא מפריעה? איך אני מפריעה?

אפשר שהיועצת תסביר לנו? הוא דורס ודורס. זאת הנחיית הייעוץ המשפטי? אין הנחיה, יש סיכום.

למה לא עוצרים? אני לא מבינה. הצבעה 1005. מי בעד?

נפל. הצבעה 1006 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? מה מספר ההסתייגויות?

1006. אנחנו לא מוכנים להמשיך את זה ככה. תזמינו את שגית לחדר. אני נכחתי כשהיא נתנה הנחיה. תזמינו, בבקשה, את היועצת המשפטית לחדר.

נפל. בבקשה, תזמין את היועצת המשפטית. - - - מי בעד?

אתה פועל בניגוד להנחיות של היועצת המשפטית. אי-אפשר לשמוע על מה מצביעים.

מי נגד? מי נמנע?

אנחנו רוצים שהיועצת המשפטית תגיע

אי-אפשר להצביע בצורה כזאת.

היועצת המשפטית מבקשת לדבר.

זה מהלך לא תקין לחלוטין.

למה שנאמר פה בתחילת הדיון. מה זה הדורסנות הזאת? אי-אפשר להבין בכלל על מה

תתבייש, פינדרוס. פינדרוס, בבקשה, תחזור על זה. כולכם ירדתם מהפסים לגמרי. אולי פינדרוס יחזור על זה. - - - תראו איך אתם

דורסים את הוועדה, מפרים כל סיכום. פינדרוס, לא שמענו. אולי תחזור על הצליל הזה. פשוט בושה וחרפה. אני מבקש לפנות ליועצת המשפטית של הכנסת.

הוא אומר: לא אכפת לי מספר ההצבעות. מה זה לא אכפת לי

אתה בושה וחרפה. אתם, הדם של הילדים בשדרות ביד שלכם. תתביישו לכם. אתם יצורים שפלים.

אנרכיסטים ועבריינים, זה מה

על מה אתה מדבר? אני מבקש לפנות ליועצת המשפטית לכנסת.

בשונה ממך, כששגית נתנה הנחיות לניהול ההצבעות האלה. גם ככה יש פה מנגנון דורסני

הייתה הנחיה מפורשת,

אומרים גם מספרי הסתייגויות. אתה הצבעת עכשיו בערך שש-שבע הצבעות דווקא,

ההסתייגויות. ואמר: לא אכפת לי. מה זה לא אכפת לי? לא שמענו בכלל אפילו מה מספר הרוויזיה בגלל המהומה שהייתה בחדר. הוא אומר: לא אכפת לי מספר ההסתייגות. מה זה? אלה הצבעות לא תקינות.

הייתה פה שורה של הצבעות, בערך שש-שבע הצבעות כאלה. לא הייתה שום אפשרות להבין על מה

לכן,

הדבר הזה עבד טוב יחסית. מעת לעת היו כאן הפרעות. נשאלתי, כאשר היו הפרעות,

שככל שתהיינה הפרעות חמורות באופן כזה,

אם מקריאים את מספרי ההסתייגויות, אין צורך להקריא את מספר ההצבעה של הרוויזיה.

היא מקריאה את מספרי ההסתייגויות כפי שביקשתם. היא תמשיך לעשות את זה, וזה מה שאני

שגית, לפעמים יש כאלה מצבים שכבר הלכו הלאה, יש סרטון ופונים אלייך תוך כדי הצבעה. לפעמים אנחנו רואים שאיל טועה, קורה. זה קרה גם כשאת ישבת פה.

זה לא שהטענות אליך. הטענות לא אליך, איל. ברור, ברור לי. זה לא שלפעמים היו פה טעויות. לא לפעמים היו פה טעויות. היו מקרים מאוד מאוד בודדים, שתוך כדי

20,241 עד 20,260. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

20,261 עד 20,280. מעניין מה טלי חושבת על האמירה של אלמוג כהן על המילואימניקים: שפלים פריבילגים.

חבר הכנסת אלקין, אני אומר לך, שלא תהיה

תתבייש. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר.

אנחנו בחלום בלהות.

אני מעלה להצבעה את ההסתייגות של חבר הכנסת פינדרוס, ולכן ביקשתי להתחלף איתו כדי לא להעמיד אותו,

חבר הכנסת רון כץ, אני מבקש שתקשיב. נאור שירי. נאור, נאור. אחרי לילה עם רון, אני כבר לא רגיל למשהו אחר. לא אמרתי מילה. בועז מנער סודה, אמרתי שזה בקבוק

חבריי, חברי הכנסת מהאופוזיציה, אני מבקש מכם. אני מבקש דווקא מחברי האופוזיציה, תקשיבו לי טוב. די, אדוני היו"ר, אין לנו מה להקשיב. אנחנו בהצבעות. כשהייתה פה היועצת המשפטית לכנסת היא הבהירה, שאם אנשי האופוזיציה יצעקו יותר מדיי ויפריעו למהלך התקין של ההצבעה, יעברו להצבעה לפי מספרי רוויזיות, בלי להגיד על איזה הסתייגויות מצביעים. זה ימנע מאיתנו להבין על איזה הסתייגויות מצביעים.

אני מבקש מחבריי באופוזיציה, אם יש להם בקשה לתיקון או בקשה להגיד מחדש, זה בסדר, אבל לא להרעיש מעבר לטכני מה שצריך פה. זאת בקשה אחת. אני מבקש שתבקש אותו הדבר מחברי הקואליציה וממנהלי הסיעות. חברי הקואליציה, אנחנו עוברים להצבעה. היועצת המשפטית, ניסיון להקריא. 20,741 עד 20,760. למה יש מג"בניקים בחוץ?

תשים לב, זה אפילו לא החזיק מעמד בקריאה הראשונה. היא קוראת, חברת הכנסת שאני מאוד מאוד מעריך ומכבד, היא הכי מכובדת פה בכנסת, קארין אלהרר דיברה. יש לה קול יותר חזק משלה, ולא שמעו אותה.

אני לא שמעתי. לכן, מה אתה מציע לי לעשות? אני חוזר על השאלה. היא שאלה למה יש מג"בניקים. שאלה מאוד קריטית, אני מסכים, אבל טכנית אין לי דרך. אני מבקש מחברי האופוזיציה לא להפריע בהצבעה. זה גול עצמי, תקשיבו לי טוב. 20,741 עד 20,760. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. ההסתייגויות הוסרו. 20,761 עד 20,780. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. ההסתייגויות הוסרו. 20,781 עד 20,800. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. ההסתייגויות הוסרו. 20,801 עד 20,820. מי בעד? מי נגד?

אושרו. ההסתייגויות הוסרו. 20,821 עד 20,840. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

20,841 עד 20,860. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. טופורובסקי מתסיס את הסודה, כדי שהמנקות יצטרכו לעבוד עבודה נוספת. חברת הכנסת טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב. בוא תפתח את הסודה, הוא יתסיס לך אותו.

חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה. אני פניתי כשלא היית פה, שמחה, לחברי האופוזיציה.

לא אכפת לי, אני לא שותה סודה. אדוני היושב-ראש, יש לי בקשה. כשלא היית פה, אני פניתי לחברי האופוזיציה, ביקשתי לא להרעיש.

על חברת הכנסת גוטליב כי אי-אפשר לשמוע. תודה רבה, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, סודה זה טעם החיים. סתם המלצה. זה גם מנקה בגדים, זה לא מלכלך. 20,861 עד 20,880. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 20,881 עד 20,900. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

20,901 עד 20,920. מי בעד?

נפל. 20,921 עד 20,940. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 20,941 עד 20,960. מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 20,961 עד 20,980. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 20,981 עד 21,000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

21,001 עד 21,020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,021 עד 21,040. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

21,041 עד 21,060. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,061 עד 21,080. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,081 עד 21,100. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,101 עד 21,120. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,121 עד 21,140. מי בעד?

מי נמנע?

נפל. 21,141 עד 21,160. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,161 עד 21,180. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 21,181 עד 21,200. מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,201 עד 21,220. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,221 עד 21,240. מי בעד? מי נגד?

21,241 עד 21,260. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

21,261 עד 21,280. מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,281 עד 21,300. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 21,301 עד 21,320. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,321 עד 21,340. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,341 עד 21,360. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,361 עד 21,380. מי בעד?

הצבעה לא

נפל. 21,381 עד 21,400. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,401 עד 21,420. מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,421 עד 21,440. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,441 עד 21,460. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,461 עד 21,480. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,481 עד 21,500. מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,501 עד 21,520. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,521 עד 21,540. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

21,541 עד 21,560. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל.

מי נגד? מי נמנע?

נפל. מה עם הרוויזיה על פינדרוס?

רוויזיה על פינדרוס. 21,581 עד 21,600. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל.

מי נמנע?

21,621 עד 21,640. מי בעד?

הצבעה לא אושרו.

הצבעה לא אושרו. נפל. 21,661 עד

יש פה רצף של הצבעות. מנהל הוועדה ספר. כשאחמד טיבי ביקש שיחזירו אותו כי לא ראו אותו, הכנסתי לפרוטוקול.

נא לא להפריע, תודה רבה. - - - רק בן אדם שהספירה שלו לא נכנסה,

לא כל אחד יכול לפתוח פה דיון. תודה רבה. אני רוצה לשאול את הייעוץ המשפטי לאיזה הצבעות הוסיפו את אחמד טיבי.

אפשר לענות אחת ולתמיד.

לכל אחת שהוא ביקש.

שרן, לאיזה הצבעות הוסיפו?

תמשיכי, בבקשה. 21,861 עד 21,880. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

21,881 עד 21,900. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,901 עד 21,920. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 21,921 עד 21,940. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 21,941 עד 21,960. יש פה הצבעות לברר, אני מבינה, כי לא נספרנו. כי אתם לא מרימים ידיים. נו, מה אתם רוצים?

ספרו אותי כל השעות האלה כשאני אומרת בעד בקול, ופתאום לא הרמתי ידיים? זה נראה לך הגיוני?

בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 21,961 עד 21,980. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 21,981 עד 22,000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,001 עד 22,020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,021 עד 22,040. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,041 עד 22,060. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא

נפל. 22,061 עד 22,080. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 22,081 עד 22,100. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,101 עד 22,120. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,121 עד 22,140. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

מי נגד? מי נמנע?

22,161 עד 22,180. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,181 עד 22,200. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,201 עד 22,220. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,221 עד 22,240. מי בעד?

מי נמנע?

22,241 עד 22,260. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,261 עד 22,280. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,281 עד 22,300. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,301 עד 22,320. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,321 עד 22,340. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,341 עד 22,360. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,361 עד 22,380. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,381 עד 22,400. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,401 עד 22,420. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,421 עד 22,440. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,441 עד 22,460. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,461 עד 22,480. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,481 עד 22,500. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,501 עד 22,520. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,521 עד 22,540. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,541 עד 22,560. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,561 עד 22,580. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,581 עד 22,600. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,601 עד 22,620. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 22,621 עד 22,640. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,641 עד 22,660. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,661 עד 22,680. מי בעד? מי

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,681 עד 22,700. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,701 עד 22,720. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,721 עד 22,740. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,741 עד 22,760. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

22,761 עד 22,780. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,781 עד 22,800. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

אני מבקשת מהיועצת המשפטית, יש לי את שלושת הסרטונים. את תדברי איתה על זה, לא זמן דיון עכשיו. לא, אמרנו שכשיהיה.

אמרנו שכשיהיה, נוכל לבוא. 22,801 עד 22,820. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. היועצת המשפטית, אני מבקשת, יש לי שלושה סרטונים שבהם נראים חברי קואליציה מצביעים יחד איתנו. זה אומר שיש 20 רוויזיות שעברו. אני דורשת לעשות פסק זמן בוועדה, לראות את הסרטונים. היועצת המשפטית, בבקשה. היועצת המשפטית שגית ביקשה שתשלחו אליה את הסרטונים. אני מבקשת לעצור את הוועדה. תודה רבה, הבקשה נדחתה. לא יכול להיות שלא עוצרים את הוועדה כשיש 60 רוויזיות שנפתחות. תודה רבה.

הרשימה הערבית המאוחדת): שמחה, זה קרקס, מה הולך כאן? אנחנו דורשים לעצור את הוועדה?

הרשימה הערבית המאוחדת): אני חצי שנה בכנסת, אף פעם לא היה דיון כזה.

מי נגד? - - - אנחנו לא שומעים כלום. תקשיבו, תעצרו את ההצבעה. תמשיכי, בבקשה. תגידי שוב למיקרופון. זה לא הגיוני. היועצת המשפטית מנסה להתגבר על הקול שלכם. אתם ממש לא הוגנים כלפיה. לא, אתה לא הוגן. היא מחליטה אם להתקדם או לא. היא מחליטה. - - - חברים, אתם תפסיקו, בבקשה, להפריע למהלך ההצבעה. ואליד אלהואשלה (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): למה הדיון מתנהל בצורה כזאת? אתם מפריעים למהלך ההצבעה.

היועצת המשפטית, תמשיכי, בבקשה. 22,861 עד 22,880. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. אתה לא יכול פשוט להקריא, ולא לתת לנו את הזכות להצביע. נתנו לך, את לא ניצלת אותה. לא, אתה לא מאפשר כלום בוועדה. בבקשה, תמשיכי. 22,881 עד 22,900. אני לא הצבעתי. אני רוצה לשמוע קודם כול מה אומרת היועצת המשפטית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 22,901 עד 22,920. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

22,921 עד 22,940. תקשיבו, זה מתנהל בתהליך ממש לא תקין. עד שקיבלנו את הסרטונים,

עכשיו שקיבלנו אותם, רואים את זה בבירור, ואני מבקשת לעצור את ההצבעות. מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. אנחנו רוצים לעצור את הדיון עד שהיועצת תגיע. אין לכם זכות לעצור את ההצבעה. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.

אתם עושים את זה בצורה

- - - 23,001 עד 23,020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

אנחנו לא שומעים כלום. זה לא

נפל.

בושה. זאת פשוט רמאות. - - - רגע, היועצת המשפטית רוצה לדבר. היועצת המשפטית לכנסת תבדוק את הסרטונים. ככל שיהיה צורך, יעשו פה הצבעה חוזרת. - - - פעם אחרונה שאנחנו מנסים לקרוא בשיטה שהיועצת המשפטית קוראת,

אתם לא מאפשרים לי להצביע כאן, כי אני נדרשת לעלות לוועדת הכנסת, כי היא נמצאת בדיון שם. זה לא חוקי ולא תקין. את בכלל לא חברת ועדה. - - - התנהלות כזאת. זאת גניבה של הצבעות. זה מה שאתם עושים. מה זה לא חברת ועדה? אני נציגה של סיעת המחנה הממלכתי. אין לך זכויות - - - ברור שאין לי זכויות. עוד מעט ייקחו את הכול. ואליד אלהואשלה (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): לאט-לאט, שמחה. 23,141 עד 23,160. ואליד אלהואשלה (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): שמחה, אתה פוגע בייעוץ המשפטי לכנסת. שמחה, לאט-לאט. - - - ואליד אלהואשלה (רע"מ,

מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

תעצרו את ההצבעה, יש כאן בירורים. ואליד אלהואשלה (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): למה אתה מפעיל לחצים על היועצת המשפטית לכנסת? מה קרה? לאט-לאט.

אנחנו לא שומעים בכלל. אי-אפשר כבר לשמוע, נעמה. שקט קצת.

מה זה אי-אפשר? מרמים פה. אם היו מרמים אתכם, אתם הייתם שורפים את המועדון. - - - חברים. תגידי, עורכת דין 22 שנה, באמת אמרת שאנחנו אהבלים? אדוני היו"ר, בוא נמשיך. כן, זה מה שהיא אמרה.

נפל. חברת הכנסת דבי ביטון, אני קורא אותך לסדר. חברת הכנסת דבי ביטון, אני קורא אותך לסדר.

הצבעה לא אושרו.

23,221 עד 23,240. מי בעד? מי נגד? מי

אתם באצבעות שלכם מחרבים את מדינת ישראל. חבר הכנסת רם בן ברק, אני קורא אותך לסדר. 23,361 עד 23,380. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. אתם ביקשתם חצי שעה על חשבון המליאה להצבעות? לא יכול להיות. אדוני יושב-ראש הוועדה. גלעד, אתה לא ברשות דיבור. הם יכולים מה שהם רוצים. מה אתה לא מבין? גלעד, אתה לא ברשות דיבור.

גלעד, היו שלוש הצבעות לא חוקיות.

אנא, צאי, בבקשה. - - - תוציאו, בבקשה, את נעמה.

הרשימה הערבית המאוחדת): איפה? לאן?

למה? למה להוציא אותה? לא הייתה קריאה ראשונה. את היית בשלוש קריאות. הסיבה היחידה שאת פה זה בגלל שאת מצביעה. מה קורה עם הרוויזיה של פינדרוס? כל זמן שאתה בחדר,

ובדקתי את זה עם היועצת

למה לא ספרת אותו? איל, למה אתה לא סופר אותו כשהוא מצביע בעד? 23,421 עד 23,440. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא

רם בן ברק, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הוא מצביע בעד, הוא לא סופר אותו. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אנא, צא, בבקשה.

צא, בבקשה, רם בן ברק.

נבדוק את זה - - - חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר. אל תקרא לי לסדר - - - אתה מדבר עכשיו, אתה לא ברשות דיבור.

רם, צא, בבקשה. (חבר הכנסת רם בן ברק יוצא מאולם הוועדה) תאמין לי,

אתה תקבל תביעה באתיקה.

23,441 עד 23,460. מי בעד?

תצביעו בעד החוק, אין לכם בושה. בושה וחרפה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אתה בושה וחרפה יחד עם דלל. כולכם מצביעים בשביל חורבן בית שלישי - - - - - - זה מה שאתם עושים. אין לכם בושה. בושה וחרפה. אתה לא צריך לכעוס עליו, הוא לא שמע. הוא מוציא חבר כנסת שלא אמורים להוציא. אבל הוא לא שמע. 23,461 עד 23,480. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 23,481 עד 23,500. מי בעד?

מי נמנע?

נפל. הרוב פה בקואליציה, אין להם מושג על מה הם מצביעים. אין לכם מושג מה כתוב בחוק.

לא דרכתם בכלל בוועדה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

סדרנים, אנא, הוציאו את חבר הכנסת ולדימיר בליאק. זה בושה מה שקורה פה, זה בושה מה שקורה פה. אתה מוציא אותי סתם פעם אחר פעם, פעם אחר פעם.

חצי שעה בינתיים. - - - יש לנו הצעות חוק פרטיות שאנחנו רוצים להעלות במליאה. סליחה, זה לא עד חצי שעה, זה עד סוף השאילתות.

אבל יש לנו הצעות חוק פרטיות. זה יהיה עד סוף השאילתות. היינו כאן בלילה, ולא הספקנו אפילו להתכונן עם נאומים. זה יהיה עד סוף השאילתות. תודה. (חבר הכנסת ולדימיר בליאק יוצא מאולם הוועדה) איך חבר כנסת יכול להתכונן לנאום שלו על הצעת חוק פרטית במליאה, כשהוא נמצא כאן כל הלילה?

תסבירו לי את זה. להמשיך, להמשיך. חברת הכנסת שרן השכל, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. איך אנחנו יכולים בעצם למלא את התפקיד שלנו - - - יושב-ראש הכנסת נתן לך מה? כרטיס ירוק לדרוס כל נוהל פה?

אתם לא יכולים להצביע - - - 23,501 עד 23,520. הכול מותר לכם בדמיון שלכם. דמיון. חבורה דורסנית על זמן מליאה. אתה לא יכול להוציא את שרן, אתה לא יכול להוציא את שרן. אפשר להחזיר את שרן. אז למה אתה מוציא אותה? לא נתנו לה להצביע. הלאה. - - - תחזור על ההצבעה הקודמת. איל, לא נתנו לה להצביע. חברי הכנסת, אנחנו נחזור על ההצבעה האחרונה.

שתי הסתייגויות נוספות. לא נכון, זה רק אחת. אני קורא אותך לסדר. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

זה פשוט לא ייאמן. אתה נכנס לחדר, יש פה התמוטטות עצבים. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה אז תהיה בשקט.

אנחנו חוזרים על ההצבעה בשביל ששרן תוכל להשתתף. מה הנימוקים להארכת הזמן?

אני לא יודע, זה לא קשור אליי. זה לא שיח פה. תודה. מה זה "זה לא שיח"? אני רוצה לדעת איך אני אמורה להציג את הצעת החוק שלי במליאה עוד מעט, כשכל הלילה אנחנו כאן? 23,501 עד 23,520. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל.

אדוני היועץ המשפטי, אני אשמח לדעת איך אנחנו, כחברי כנסת, אמורים לתפקד ולהציג את הצעות החוק שלנו במליאת הכנסת, כאשר בילינו כאן לילה שלם. למה נותנים לה זכות דיבור? תסבירו לי איך אנחנו יכולים לעשות את זה.

מה הנימוקים להארכה? 23,521 עד 23,540. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מדוע הוארך זמן הדיון? אדוני היושב-ראש. ואיך יכול להיות שלא מנמקים לנו למה הוארך הדיון? אני רוצה נימוקים להארכה. 23,541 עד 23,560. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. - - - אתה יכול לסיים את ההצבעות מחר. מה קרה? 23,561 עד 23,580. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

אתם צריכים לעדכן אותנו מה הנימוקים להארכה.

באמת, רק לעדכן. סליחה, עם כל הכבוד, יש תקנון. אתם מפריעים ליועץ המשפטי. אדוני היושב-ראש, ברשותך, אתם משנים את כללי המשחק תוך כדי כל הזמן. חברת הכנסת מרב מיכאלי, את לא ברשות דיבור. אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. זאת לא שאלה של סבירות אפילו. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מרב. זאת שאלה של הוגנות. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. היה זמן עד 11. האופוזיציה התארגנה עד 11. אנשים יושבים כאן כל הלילה.

אתה לא יכול להוציא.

אני מציעה שכולם ייצאו, וכשיהיו תשובות, נחזור. היא אמורה להצביע, אתה לא יכול להוציא אותה. השתגעת לקחת לי את המיקרופון מהפה? את אינך חברת ועדה, אנא, צאי. אתה מעמיד אותה במצב הזה, לקחת לי את המיקרופון מהפה? תודה רבה.

צאי. אנא, תוציאו אותה. למה את צועקת עליה?

מה זה פרקטיקת סתימת הפיות המטורפת הזאת?

תצאי. את בקריאה שלישית, אנא, תצאי.

מה זה פרקטיקת סתימת הפיות המטורפת הזאת? היא מצביעה מטעם סיעת העבודה. גלעד יצא מהוועדה, אפשר להשאיר אותה.

מרב מיכאלי אמורה להצביע מטעם סיעת העבודה. חבר הכנסת רוטמן, אתה - - - מופע אימים.

אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול. אי-אפשר להצביע.

סדרנים, אנא, השאירו אותה. אנא, השאירו אותה.

כאשר אני מדבר אליכם - - - תמשיכו כבר, ותקריאו את המספרים. טלי, תודה. טלי, שקט.

באה לעשות פה - - - היועץ המשפטי לוועדה - - - משום שאני כאן, אני אסיים את המשפט שלי, ואגיד לך - - לא, את לא. היועץ המשפטי לוועדה, בבקשה. - - שזה אפילו לא עניין של סבירות. זה עניין של הוגנות בסיסית. את מפריעה ליועץ המשפטי לוועדה.

ונערכו לסיים בשעה 11 את הישיבה.

כמו שצריך לקרות. לימור סון הר מלך

לרמוס כל סטנדרט הכי בסיסי של התנהגות אנושית. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): ביזיון, ביזיון איך שאת מדברת על סדרנית. אתה פשוט רומס, רומס. פשוט רומס. את הביזיון הכי גדול. היועץ המשפטי לוועדה, אתם מפריעים לו לדבר,

לפי הנחיה של היועץ המשפטית לכנסת מלפני כמה שעות, בסיטואציה שאי-אפשר להקריא את המספרים - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): מה זה הדבר הזה? היא ממלאת את העבודה שלה.

היא אמרה שבמצב כזה, היא מאשרת ליו"ר פשוט להקריא את מספרי הרוויזיה. לימור סון הר מלך, אני לא דיברתי לסדרנית.

אנחנו נצביע בעד ונגד.

הבריונות שלכם לא תנצח. תודה רבה. למה? כי אנחנו מבקשים הסברים לדורסנות שלכם, שמחה? בגלל זה? זה העניין? קשה לכם? הצביעו על זה של שרן, שיצאה? אי-אפשר לדעת. בבלגאן הזה אי-אפשר לדעת על מה הצביעו ועל מה לא הצביעו. אנחנו בהצבעה 1,178 מי בעד?

מי נמנע? רגע, איך זה יכול להיות? יש שניים מהציונות הדתית?

יש שניים מהציונות הדתית. לא הבנתי, איך שניים מהציונות הדתית? הם לא יכולים להתרכז, הם עייפים מדיי. למה לימור מצביעה? אני מבקש לא לדבר עם חברי הכנסת? שכולכם עם העיניים אליי.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): שרן, אני יודעת שאת לא מעודכנת - - - לימור,

פשוט נוכח החולשה, לא היינו ערים לעוצמה. לא עונים להם, כי ככה זה נראה. לא עונים כי הם לא בני אדם.

לימור, לא מתאים לך להיגרר לשטויות שלה. חברת הכנסת דבי ביטון, פעם שלישית, אנא, צאי. יחסית, מאוד מתאים לה.

תמשיך אתה, אם אתה חושב שתנצח. אתה עוד לא יודע מה עוד מחכה לכם.

1,179 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

1,180 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

1,181 מי בעד?

נפל.

היו תוצאות ההצבעה? 2 בעד.

1,182 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

1,188 מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

אתה ניגשת אליי אתמול ואמרת, שאילו הייתי מתכוונת ברצינות לדברים שאמרתי כאן לפני יומיים,

פרטנר.

פשוט שיקרת במצח

1,193 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,194 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

הצבעה לא אושרו.

1,196 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,197 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,198 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 1,199 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,200 מי בעד?

נפל. 1,201 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,202 מי בעד? מי נגד?

1,203 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,204 מי בעד?

1,205 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

1,206 מי בעד?

נפל.

הצבעה לא אושרו. נפל. 1,208 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,209 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

1,210 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,211 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. לבקשת חבר הכנסת נאור שירי,

גם אני מצטרף לבקשה. אני חוזר על הצבעה

1,212 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל.

בטאבלט אין לנו את המספור

24,241 עד 24,260. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. הולכים אחד אחורה למען הזהירות. 24,221 עד 24,240. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 24,261 עד 24,280. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 24,281 עד 24,300. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

24,301 עד 24,320. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 24,321 עד 24,340. מי בעד? מי נגד?

- - - אדוני היועץ המשפטי, אני חוזר למספרים. מה חוזר למספרים? אתה עצרת בגלל המזגן.

נפל. 24,441 עד 24,460. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שרן ממשיכה להפריע להקראת המספרים.

תודה, אדוני היו"ר.

לא צריך להיות ילדותי. שמחה, הוא לא סופר אותנו.

1,223 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

1,224 מי בעד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 1,225 מי בעד?

הצבעה לא אושרו.

1,226 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

1,227 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 1,228 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

נפל. 1,229 מי בעד? מי נגד?

נפל. 1,230 מי בעד?

הצבעה לא אושרו.

1,231 מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו.

1,232 מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

מי נגד? מי נמנע?

נפל. 1,234 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

1,235 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו.

1,236 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

1,237 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,238 מי בעד?

הצבעה לא אושרו.

מי נמנע?

1,240 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

אושרו. נפל.

אני אנסה לחזור למספרים, אבל שיהיה אפשר - - - למה? למה כבר לחזור? חבל, אני פשוט מאבד - - - טלי, אל תתערבי. 24,781 עד 24,800. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 24,801 עד 24,820. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

1,242 מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרו. נפל. 1,243 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,244 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרו. נפל. 1,245 מי בעד? מי נגד?

1,245 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

אתם נתתם הארכה - - גברתי היועמ"שית, זה בלתי אפשרי. אני רוצה לשמוע את התשובה לשאילתות.

שגית, אתם התחייבתם לשלושים דקות. אמורים לנעול את הישיבה עכשיו. בנוסף לזה, לא נתתם את הדעת על פספוס של שלוש הצבעות. יש פנייה מסודרת שלנו בעניין הזה.

סליחה, השמיצו פה את ענף ההטלה, ואי-אפשר. יש מאות אלפי ישראלים, ואני אומר את

כל הזמן.

אני מכבד את ההחלטות, גם אם אני חולק עליהן. לא יכול להיות, אין פה עריצות גם לא של היושב-ראש.

נעשה פה abuse בתקנון הכנסת, בהתנהלות. אני לא מדבר על ההתנהלות של הוועדה לאורך תקופה ארוכה.

בעל פה, התשובה הייתה: נו, את יודעת. מבקשים, נותנים. אין אפילו רישום של האירוע הזה. אני לא יודעת. יש רישום בוועדה.

לוועדה יש רישום, לוועדות נוספות יש רישום. ממה שאני יודעת, ממה שהתייעצו איתי, בכל הפעמים שבהן ניתן האישור המקביל, הוא לא היה לזמנים ארוכים. הוא היה על חשבון שאילתות. בחוק הארנונה הוא היה על זמן ארוך מאוד. בחוק הארנונה, אבל את יודעת שגם שם התערבתי. פה בוועדה זה עניין תדיר. רצתי והייתי צריכה להצביע גם בוועדה וגם במליאה בו זמנית. אתם מפריעים ליועצת המשפטית לדבר. אנחנו מדברים עכשיו על ועדת חוקה, ולא על קרן הארנונה. בקרן הארנונה היה אירוע אחר, ואני חושבת שהוא טופל, בסופו של דבר, גם על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת. לגבי הוועדה הזאת, האישורים המקבילים ניתנו ביחס לנאומים בני דקה וביחס לשאילתות. אני כן חושבת שנכון יהיה להקפיד שזמני האישור המקביל לא יחרגו מזמנים שהם קצרים, שדרושים לצורך סיומם של דיונים, ולא לצורך קיומם של דיונים מתחילתם ועד סופם. כמו שאמרתי לכם, התחלתי להכין מענה בכתב למכתבכם, וכדי שהמענה יהיה רציני, אמיתי ומבוסס, פניתי ללשכת יושב-ראש הכנסת ולמנהל הוועדה. אני אקבל את הנתונים ואני אתייחס לדברים. לקחתי את זה ברצינות, ואני מבינה את העניין הזה. זה נכון, אני כן אומר לכם, שבעבר, עד הכנסת השמונה-עשרה-עשרים, יושבי-הראש מיעטו מאוד לתת את האישורים המקבילים האלה. המסגרת הזאת נפרצה החל מהכנסת העשרים, והאישורים האלה הפכו להיות דבר הרבה יותר נפוץ. אני מבינה את המצוקה שלכם, ומצד שני, צריך לראות איך לטפל באירוע הזה.

שאילתות זה לא נאומים בני דקה. בשאילתות יש שאלת המשך, שכל חבר כנסת זכאי לה, וזה כלי משמעותי שלנו בהעלאת דברים לסדר-היום. זה לא נאום בן דקה. בסדר, אני מבינה.

אבל זה קורה עכשיו. זה קורה עכשיו כי אנחנו - - - המליאה מתכנסת. הוא הפסיק עכשיו, אבל זה קורה. הוא הפסיק את ההצבעות. אנחנו מקיימים את הדיון הזה כאן, כי אתם רציתם את ההתייחסות שלי. אני כאן כדי לתת לכם.

נפסקו, נכון? חשבתי שנצא להפסקה של חמש דקות. אני חשבתי שעולים למליאה עכשיו, לא להפסקה. אנחנו לא עובדים אצלך, רוטמן. אנחנו רוצים לעלות למליאה, ואנחנו רוצים להבין ממך מה התשובה. בסדר גמור. אני מבקש להתייחס.

חשוב לכם שלא יהיה על חשבון השאילתות,

אז תגידו שהתפזרה הוועדה ונסיים את האירוע. אני רק רוצה לציין לפרוטוקול, לפני שאני מסיים, שכלל לא מפריע לכם לקיים דיון על הזמן הזה, בתנאי שנותנים לכם לדבר ולא להצביע.

אתם ביקשתם גם להאריך אותו, ואם לא היינו חוזרים עכשיו להצביע - - - מה לעשות, שיש לנו עדיין זכויות בבית הזה? זמן המליאה איננו מטריד אתכם כהוא זה. - - - עכשיו אתה עושה לזה פיליבסטר.

שמחה, עם הדמגוגיה שלך. סיימת את ההצהרות הדמגוגיות שלך לפרוטוקול? אנחנו בהצבעה מס' - - - 1,251. אין הצבעה אחת אחרונה? אתה צריך ללכת אחורה, להצבעות. סליחה, אחורה להצבעות שהיו אחרי וחצי. על ההסתייגות הצבענו.

ועוד 50 מהקובץ הגדול. הצבענו על יתר הרוויזיות. יש את הרוויזיה על פינדרוס, ועוד 50 רוויזיות.

ההודעה בנושא הסתייגויות תקציביות ניתנה לפרוטוקול? זה לא עוד 50 רוויזיות, זה עוד 100 ומשהו.

סליחה, יש לנו עוד 60 רוויזיות. אנחנו שלחנו לך את הסרטונים, ליועצת המשפטית. תודה רבה, תודה רבה. אני מפסיק את הישיבה לבקשת היועצת המשפטית לכנסת. מפסיק את הישיבה, תודה רבה. על המועד שבו היא תתחדש תבוא הודעה. הישיבה ננעלה בשעה 11:50.